ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/2431/23 וכלה בהצעת חוק פ/2470/23: הצעת חוק לימוד חובה (תיקון, חובת לימודי ליבה), התשפ"א 2020, מאת חברי הכנסת יבגני סובה, עודד פורר, אלי אבידר,

הצעת חוק רכזי ביטחון שוטפים צבאיים, התשפ"א 2020,

חבר הכנסת גדעון סער, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת התקנת לחצן מצוקה באוטובוס), התשפ"א 2020, מאת חברי הכנסת מנסור עבאס, ווליד טאהא, סעיד אלחרומי ואימאן ח'טיב יאסין,

הכנסת אלעזר שטרן בנושא: דרכי סיוע לחיילים משוחררים בתקופת משבר הקורונה. עוד הונחו מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם

בנושא: רק כמחצית מהמורים הוכשרו ללמידה מרחוק, בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת מאיר כהן ווליד טאהא בנושא: היערכות משרד החינוך למבחני הבגרות. כמו כן הונחו מסקנות הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה בעקבות דיון מהיר בהצעתו של חבר הכנסת ווליד טאהא בנושא: משרד הבריאות מתכוון לרכוש שמונה מיליון מנות חיסון נגד קורונה, שיספיקו לארבעה מיליוני אזרחים, בעקבות דיון מהיר בהצעתו של חבר הכנסת גדעון סער

בדיקות קורונה כלל-ארציות. תודה.

חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים מכאן לדיון בהצעות אי-אמון בממשלה. ההצעה הראשונה היא הצעת סיעת יש עתיד-תל"ם, שכותרתה: כישלון הממשלה בטיפול במשבר הקורונה. יציג את ההצעה חבר הכנסת משה יעלון.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני שנה, בנובמבר 2019, החלו להגיע ידיעות על וירוס הקורונה מסין. בפברואר 2020, כחודש לפני בחירות מרץ, היה ברור שמדובר בהתפשטות הווירוס בעולם. מה מדינת ישראל עשתה בשבועות שלפני הבחירות? למה לא נבדקו המערכות ונוער האבק מעל התוכניות המוכנות? איך לא מונה ראש רח"ל, רשות חירום לאומית, תפקיד שלא היה מאויש תקופה ארוכה ואויש רק לפני כחודש? כל זה יעלה בוועדת החקירה הממלכתית שתידרש לבדוק את מחדל טיפול הממשלה בקורונה. אמרתי מחדל משום שכבר היום ברור שמדובר במחדל החמור בתולדות המדינה. נגיף הקורונה אינו מוכר דיו עד היום. הוא מכה בכל רחבי העולם, אך מהניסיון שנצבר ברור שלמדינת ישראל יש כמה יתרונות בסיסיים בהתמודדות במשבר שכזה. 1. אנחנו מדינת אי שהכניסות והיציאות שלה מפוקחות, 2. רמת רפואה גבוהה, למרות שמערכת הבריאות הציבורית הורעבה בשנים האחרונות, 3. ממוצע הגילים אצלנו צעיר יחסית, 4. מדינת ישראל ערוכה לחירום טוב יותר מרוב מדינות העולם. אז מה קרה לנו? איך במדינת אי כמו קפריסין, 48 נפטרים, ואצלנו נכון להיום 2,864? מאתמול נוספו עוד חמישה. במדינות אי אחרות, כמו סינגפור, 28 נפטרים, ניו זילנד, 25 נפטרים, טאיוואן, שבעה נפטרים. לא צריך להשוות אותנו, כמו שראש הממשלה עושה, למדינות אירופה, שגבולותיהן פרוצים, או למדינות שנוהגות באופן מופקר. איך זה קרה? התשובה ברורה: משבר הקורונה מנוהל תוך העדפת שיקולים פוליטיים אישיים על פני שיקולים מקצועיים. איך אמר פרופ' זאב רוטשטיין מהדסה באחד הראיונות האחרונים? אילו המשבר היה מנוהל אצלנו על בסיס שיקולים מקצועיים, ישראל הייתה אחת משש המדינות המובילות לחיוב בעולם, אך מאחר שהשיקולים פוליטיים, ואידך זיל גמור. ועדת החקירה הממלכתית שתחקור את מחדל הקורונה תצטרך לבדוק: 1. למה לא הופעל משרד הביטחון מהרגע שהיינו אמורים להבין שהנגיף עלול להגיע אלינו וצריך להיערך לקראתו? 2. למה פיקוד העורף הופעל באיחור? מפקדת אלון של פיקוד העורף הופעלה רק ב-1 בספטמבר, 3. למה לא הופעלו הרשויות המקומיות מתחילת המשבר? הרשויות המקומיות הן לבנת היסוד במשבר כזה. לכל רשות יש יחידת קישור לרשות של פיקוד העורף, יקל"ר. כך תרגלנו, כך אמורים היינו לעשות מלכתחילה, 4. כמובן, הוועדה תבדוק גם את מרכיב השיקולים הפוליטיים אל מול השיקולים המקצועיים. כמי שיודע איך ההתמודדות עם הנגיף הייתה צריכה להיות מנוהלת, אינני זקוק לתחקיר או ועדת חקירה ממלכתית כדי להגדיר את ניהול המשבר כמחדל חמור, מחדל בריאותי, כלכלי, מחדל ניהולי, מחדל מנהיגותי. כשר הביטחון הבאתי לאישור הקבינט את תרחיש הייחוס של רח"ל, רשות החירום הלאומית, שאליו מדינת ישראל צריכה להיערך: למצב מלחמה,

צונאמי ומגפה. לכן לא היינו צריכים להמציא דברים מחדש, היינו צריכים לבצע את מה שנערכנו אליו באופן מקצועי ולא מתוך שיקולים פוליטיים. היום ברור שגם כניסת כחול לבן לממשלה, גם אם מתוך תחושת חירום, הוכחה ככישלון. בסופו של דבר שיקוליו האישיים-הישרדותיים של נתניהו גוברים על כל השאר. אני שומע שרים ממפלגות שונות אומרים בתסכול: ישבנו שבע שעות בקבינט הקורונה ולא קיבלנו החלטה. כאשר אני שומע את ביטויי התסכול של שר הביטחון בני גנץ בתום 17 שעות דיון של קבינט הקורונה והממשלה, אני שואל: בני, מה אתה עוד עושה שם? זה מזכיר לי מפקד חטיבה ששירת תחת פיקודי באוגדת יהודה ושומרון שבתחרות כדורגל בחטיבה המשחק היה נמשך שעות עד שהקבוצה שלו ניצחה. כך נתניהו מנהל את דיוני קבינט הקורונה, עד שכולם מתעייפים ומסכימים למה שהוא רוצה, ומה שהוא רוצה, נוגע להישרדותו האישית. כך הגענו למדיניות והחלטות שקשה להסביר לאזרחים. כך הציבור איבד אמון בממשלה והפך להיות פחות ופחות ממושמע. כאשר זה מלווה בחוסר דוגמה אישית של ראש ממשלה ושרים הנזק הוא כפל-כפליים. אובדן אמון הציבור בהנהגה בכלל ובשעת משבר בפרט הוא נזק אדיר ופגיעה בביטחון הלאומי שלנו. מדיניות הסגרים היא תקלה חמורה וכישלון בריאותי וכלכלי. להציג את הורדת התחלואה בזכות הסגר כהישג, הישג אדיר, כפי שאמר נתניהו, זה כמו להציג הורדת מספר תאונות דרכים על ידי עצירה מוחלטת של תנועת המכוניות. והינה, אנחנו מדברים על סגר שלישי. מה הלאה? התקווה החדשה היא החיסון. הלוואי שיהיה חיסון אפקטיבי בהקדם, הלוואי, אך לא בטוח. מול נגיף חדש שעדיין איננו מכירים לאורך תקופה, שעלול גם לפתח מוטציות, הנחת העבודה צריכה להיות שנצטרך לחיות תקופה ארוכה עם הנגיף,

ולא בסגר, לחיות תוך הפעלת המסחר, הכלכלה, החינוך והתרבות. אז מה צריך לעשות מעבר לשמירה על ריחוק, היגיינה ומסכה?

בדיקות,

בדיקות חוזרות ונשנות בתדירות גבוהה, שיאפשרו לאבחן את הנדבקים ולבודד אותם, ושחרור שאר האוכלוסייה לחיים נורמליים. לשם כך יש להרחיב את הבדיקות, עד כדי בדיקות שבועיות כבשגרה, וציוד הנבדק באישור שיאפשר לו לעבוד,

להיכנס לקניון או לחנות, לאולם הקונצרטים או התיאטרון, להיכנס לאוטובוס או לרכבת, להיכנס לטרמינל בשדה התעופה ולטוס. יש מדינות שכבר הנהיגו זאת, כולל אפליקציה ממשלתית אחידה במכשיר הנייד, שמציגים אותה עם הכרטיס לקולנוע, בכניסה לקניון, עם הדרכון בשדה התעופה או עם כרטיס העלייה למטוס. זה קורה בדרום קוריאה,

בניו זילנד, בטאיוואן, ששם עובדים ולומדים, נוסעים ומקיימים אירועי תרבות. למה זה לא קורה אצלנו? למה אנחנו מובילים ברמת התחלואה? למה אנחנו מובילים ברמת אבטלת הקורונה? איך הגענו לקריסת למעלה מ-80,000 עסקים? למה עולם התרבות סגור כבר שמונה חודשים? למה התלמידים הפסידו כל כך הרבה ימי לימודים ומערכת החינוך אינה עובדת כסדרה גם היום? למה במשבר החמור הזה אין תקציב מדינה מאושר?

כי הסתבכנו עם ראש ממשלה שנמצא בניגוד עניינים מובהק עם המדינה, שתובעת אותו על עבירות פליליות, והוא עושה הכול כדי להימלט מספסל הנאשמים. הוא מוכן לחרב כל חלקה טובה, להרוס כל מערכת שמגינה על הדמוקרטיה, להקריב כל ערך, כדי לשרוד אישית. ואתם, בני וגבי, עמיר פרץ ואיציק שמולי, מאפשרים לו את זה. צאו מהממשלה, פרקו את הקואליציה, בואו איתנו להצבעה של 61 חברי כנסת להחלפת ראש הממשלה מייד.

זה דורש גם מנפתלי בנט ואיילת שקד להזיז שיקולים פוליטיים כדי להציל את המדינה. כן, זה דורש גם מחברי הכנסת של הליכוד להסתכל במראה ולשאול: לאן הגענו? איפה אנחנו? זאב ז'בוטינסקי, מנחם בגין, בני בגין, איפה? כל מהלך אחר שלכם יוכיח ששכחתם שישראל לפני הכול, שתפקידנו כאנשי ציבור לשרת את אזרחי מדינת ישראל הדואבים והכואבים ולא את עצמנו. שמעתי קודם את נתניהו מדבר בסיעה

נכון יותר, שמעתי אותו נושא את שם האחדות לשווא, אחדות עם הערבים הנוהרים, אחדות עם השמאלנים הבוגדים, אחדות עם האנרכיסטים מפיצי המחלות. אמרנו ממשלה מנותקת? לא סתם מנותקת, ראש ממשלה מנותק. תרבות השקר פוגעת בכל חלקה טובה. חבריי חברי הכנסת, אנחנו קוראים לכם לתמוך בממשלה בראשות חבר הכנסת יאיר לפיד, או כל אחד אחר שיוסכם, גם לתקופה קצרה, כדי להחזיר את המדינה למסילה, ויפה שעת אחת קודם.

תודה. אנחנו עוברים מכאן להצעת האי-אמון של סיעות ימינה וישראל ביתנו, שכותרתה: כישלון הממשלה בניהול משבר הקורונה והרס הכלכלה הישראלית. אני מזמין את חבר הכנסת נפתלי בנט,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשבועות האחרונים מסתובב שיח ברשתות, וגם מפי פוליטיקאים מסוימים, שמספרים לנו: אנחנו בנינו את המדינה,

ולא אחרים, נלחמנו למען המדינה, ולכן באיזשהו מקום יש לנו זכויות יתר. וזה כמו, פשוט כמו סכין בלב, בתחושה. יש לנו עם כל כך מגוון, עם כל כך מופלא, שהיה מפוצל אלפיים שנה בכל הגלויות, בתימן ובגרמניה, בעיראק ובליטא, במרוקו ובארצות הברית וברוסיה, בכל רחבי העולם, וכולנו בנינו את המדינה, כולנו נלחמנו למען המדינה. מישהו באמת חושב שאנשי דימונה וירוחם ושדרות ומעלות הם לא מתיישבים גיבורים לצד מקימי דגניה ונהלל? כל אחד בתורו תרם ותורם, נלחם ולוחם למען המדינה. היום זה יום הציון לגירוש והעזיבה של יהודי מדינות ערב ואיראן. אני כל כך מאושר שזכיתי כשר החינוך לתקן עוולה שהייתה משחר המדינה ועד לפני כמה שנים, שמדינת ישראל סיפרה את הסיפור הציוני, אבל סיפרה רק חלק, ושכחה שיש עוד חלקים, ואנחנו חוגגים את כל החלקים. היא שכחה את הקשיים ואת התרומה העצומה של יהדות המזרח. וזה לא היה תיקון מתוך מרירות, לא במרירות באנו ואמרנו: פגעו בנו, דפקו אותנו. לא לא, מתוך שמחה. והיום ילדי ישראל, בזכות אותו מהלך היסטורי, לומדים את הסיפור המלא ושומעים על שולה דהן, שעלתה ממרוקו, שמספרת איך היא הגיעה לירוחם בתחילת נובמבר, בקור,

בבוץ, בחושך, אבל לרגע היא לא חשבה חלילה לחזור למרוקו. שמחתי בחלקי, באתי לבנות את ארץ ישראל, אמרה שולה דהן. איזו גדולה. ורן כהן, שעלה ארצה מעיראק בגיל 11, כילד, עם מבריחים בדואים דרך המדבר, מספר: הרגשתי שאני הולך אל התקווה, לא אל איזה מקום ספציפי, אל התקווה, והרגשתי בחוצפה כזאת שזאת המדינה שלי,

אותו רן כהן שאחר כך צמח כמפקד בצה"ל, כחבר כנסת וכשר בממשלת ישראל. יהודה עמיר מתימן מספר על הגעגועים בתימן שהיו לו למדינה שהוא מעולם לא הכיר ועל השנאה שבעבעה בקרב שכניו בתימן מייד עם הכרזת המדינה. היה ברור שיהודי תימן ימשיכו את העלייה לארץ ישראל. הארץ הזאת נבנתה ונבנית בזיעת כולנו. נבנתה ונבנית בדם כולנו. אין יותר טובים, אין פחות טובים. אין ישראל אחת וישראל שנייה וישראל שלישית, יש ישראל של כולנו, ישראל מגוונת ומאוחדת. זאת הישראל שלי. אני לא יכול לטעון שסבא שלי הקים את המדינה, כי הוריי הגיעו מארצות הברית. סבא וסבתא לא היו מהמקימים הפיזיים, אבל האם אני מרגיש במילימטר זכות פחות מבן נהלל או מבן ירוחם?

זאת המדינה שלי, שלכם, של כולנו. ואותם צייצנים שאמרו: ואנחנו, אנחנו נלחמנו, אנחנו ולא אתם מה אני מספר לילדיי? אני מספר להם על זרובבל הורוביץ, בן קיבוץ, שבמלחמת העצמאות, כשהוא היה בשיירה מגוש עציון חזרה לירושלים, סגרו עליהם הערבים, באזור בית לחם, והוא שילח מהמשוריין שלו את כל מי שעוד יכול היה להינצל? למרות שהוא היה בריא, הוא נשאר עם הפצועים עד לרגע האחרון, עד שהערבים ממש עטפו את המשוריין, ואז הוא פוצץ, אבל הוא לא נטש, והוא נפל כשהוא שומר על כולם. הוא הסבא שלי. ואני מספר להם על נתן אלבז, שעלה לבד ממרוקו, לבד, ובשנות החמישים התגייס לצה"ל, לחטיבת גבעתי,

נתן אלבז ממרוקו בחטיבת גבעתי. כשהוא סידר רימונים הוא פתאום שמע שחרור נצרה. הוא היה בתוך האוהל, עם רימון שהוא יודע שיש עוד שלוש שניות וזה מתפוצץ, והוא רץ החוצה ואמר לכולם: תברחו. הוא לא ראה לאן הוא יכול לזרוק את הרימון, אז הוא הצמיד אליו וברח מהם והציל את חבריו במותו. אז נתן אלבז זה הסבא של הילדים שלי. וכן, אני מספר להם גם על רועי קליין, שבמלחמת לבנון השנייה, שגם לחמנו שם, כשנזרק הרימון לעברו, לעבר חייליו, הוא קפץ על הרימון ואמר "שמע ישראל"

אז הסבא והאח והבן של כולנו זה נתן אלבז ה"מרוקאי"? זרובבל הורוביץ ה"קיבוצניק"? רועי קליין ה"דתי"? לא, לא מרוקאי ולא קיבוצניק ולא דתי. כולנו יהודים, ובעזרת השם נחזיר את האחדות לעם שלנו. תודה. ישיב על הצעות האי-אמון השר דוד אמסלם. בבקשה.

אני מוכרח לומר שאני שואל לא רק למי תשיב אלא גם על מה תשיב. אין שום קשר בין הצגת הדברים לבין נושא הצעת האי-אמון, ואני מצטער גם שחבר הכנסת בנט, ולא בפעם הראשונה, לא נשאר אפילו רגע כדי לשמוע את התשובה. אני חושב שזה לא מכובד.

אולי יעשו הצעה לסרטון פייסבוק,

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, היות שכל שבוע, אדוני היושב-ראש, עולה כאן ההצעה של כישלון הממשלה בניהול משבר הקורונה והרס הכלכלה, אתם פשוט כל שבוע מעלים גרה, לכן הייתי מציע שתראו את הסרטון של שבוע שעבר ולפני שבועיים, וזו התשובה שיש לי אליכם.

תודה רבה לשר אמסלם. אנחנו עוברים מכאן להצעת האי-אמון הבאה, ופה אני מוכרח לציין, דווקא בכל שבוע עולה באמת נושא אחר, וגם נושא אמיתי. הפעם ההצעה של הרשימה המשותפת, בעניין מדיניות הממשלה הכושלת שהביאה לתוצאות הרסניות של מערכת החינוך בחברה הערבית. אני מזמין את חבר הכנסת ווליד טאהא להציג את ההצעה, בבקשה. אני רק מבקש לקרוא לשר החינוך, כי

מה שקורה זה שאחר כך אנחנו מתחילים בדיון הסיעתי, ותורכם יגיע לפי הסדר. נדמה לי שכרגע רשומים ארבעה דוברים לפניך. אני רק אומר, חבר הכנסת טאהא, שר החינוך אמור להשיב לך. אומנם ההצעות הקודמות התקצרו מאוד,

אתה רוצה שאני אחכה לו? אני יכול להציע את הדבר הבא, שאתה תתחיל, שהנואמים יתחילו, לא לא, את זה אני לא יכול לעשות, אבל אני יכול להציע שאתה תתחיל,

אחר כך תצטרך יותר זמן כדי להשלים גם דברים בנוכחותו. אני אאפשר את זה, כמובן.

כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, כבוד השר, מערכת החינוך הערבית מתמודדת עם שורה ארוכה מאד של קשיים, הן בהיבט המבני-ארגוני והן בהיבט המהותי של התכנים הפדגוגיים, שלכולם יש מכנה משותף אחד, הלוא הוא המדיניות הרשמית של ההמשלה. המערכת מנוהלת מאז קום המדינה על ידי שיקולים זרים ומשונים שבינם לבין חינוך ופדגוגיה מפרידה תהום פעורה. בהצעת אי-אמון זו אבקש להעלות שורה של נושאים שעימם מתמודדת מערכת החינוך הערבית מזה עשרות שנים, אשר מגבילים את יכולתה לפרוץ דרך ולהשתחרר מההגבלות המבניות שחונקות אותה. בהיבט הארגוני, מערכת החינוך הערבית היא חלק ממנגנון החינוך הממלכתי הרשמי, והיא מעולם לא נהנתה מעצמאות פדגוגית וחינוכית בדומה למשל לזרמים שנהנו מעצמאות פדגוגית וחינוכית במדינה. למערכת החינוך הערבית אין ולא הייתה מעולם מינהלת חינוך משלה, ומכאן שהמדינה קובעת עבורה את התכנים ואת מערכת הערכים, על אף השוני התהומי בכל פרמטר אפשרי בין התנאים של מערכת החינוך בחברה היהודית לזו הערבית. למשל, בהיבט הייצוגי בתפקידי מפתח באגפים השונים של משרד החינוך, וכן בתפקידים בעלי אופי של קבלת החלטות, אין למעשה ייצוג של החברה הערבית, ומי שקובע את התכנים ואת מערכת הערכים, את האתגרים ואת העדיפויות של מערכת החינוך הערבית, הם פקידים ובעלי תפקידים יהודים,

שמץ של מושג ושמץ של היכרות עם התרבות והערכים החברתיים הערביים, ומכאן הם כופים תוכניות, תכנים וערכים שאינם קשורים לזהות, לתרבות ולערכים הערביים ואף אינם קשורים למציאות, השונה בתכלית השוני בין שתי מערכות החינוך בכל ההיבטים ובכל הפרמטרים. חבר הכנסת טאהא, הינה, הגיע שר החינוך. אהלן וסהלן, כבוד שר החינוך. אני רוצה שתשמע אותי, כך, אותך בקשב רב. אני הולך לדבר על נקודות ספציפיות שמציקות למערכת החינוך הערבית. אני מקווה שאתה גם אומר תודה למערכת החינוך על מה שהיא עשתה בשביל התושבים הערבים. תשמע, תמיד אנחנו אומרים תודה, אבל איך אומרים? בחינוך אין גג למה אתה רוצה להגיע. איפה שאתה מגיע, אתה צריך להגיע ליותר מזה, אז מתי להגיד תודה? כל הזמן, אבל צריכים הישגים. חבר הכנסת טאהא, אתה חייב להגיד תודה לשר החינוך. אמרתי, תודה, אלי.

התוצאה הישירה של מדיניות זו היא פרדוקס תרבותי, ערכי וחברתי מתמשך, שעד כה הביא לתוצאות עגומות שלא משקפות את רמתם של התלמידים הערבים במבחני המיצ"ב, במבחני הפיז"ה ובכל פרמטר אחר של מבחנים. הגיעה העת שממשלת ישראל ומשרד החינוך יבינו שמערכת החינוך הערבית זכאית למינהלת משלה, בדומה לזרמים האחרים של החינוך במדינה. היעדר קיום מינהלת חינוך ערבית והיעדר ייצוג הולם של החברה הערבית בתפקידי מפתח, אדוני השר, היעדר ייצוג הולם של החברה הערבית בתפקידי מפתח ובתפקידים של קבלת החלטות באגפים השונים במשרד החינוך משקף למעשה את המנטליות הרעיונית, שביסודה נעוצים שיקולים זרים ומשונים ולא שיקולים חינוכיים ופדגוגיים. גם כאשר במשרד החינוך ובממשלת ישראל הבינו סוף-סוף שיש צורך בתקצוב דיפרנציאלי בתחום החינוך לצמצום פערים, כזה שנותן מענה למגוון של פרמטרים וערכים שמשפיעים על עתידם של הילדים, הרעיון עדיין מקרטע, והתלמיד הערבי, למרות ואחרי הכול, ובכל שכבות הגיל, ממשיך לקבל תקצוב נחות ומזערי בהשוואה לתלמיד היהודי. עם פרוץ משבר הקורונה לפני קרוב לשנה נחשפה מערכת החינוך הערבית לזוועה שעמדה ביסוד המדיניות הרשמית של הממשלה. מאות אלפי תלמידים, אדוני שר החינוך, מאות אלפי תלמידים ערבים, בכל שכבות הגיל, לא קיבלו את הזכות הבסיסית שלהם ללמוד, אם בשל היעדר תשתיות תקשורת ביישובים שלהם ואם בשל חוסר יכולת לרכוש אמצעי קצה ללמידה מרחוק. רק עכשיו התעורר משרד החינוך לבעיה, למרות שהכתובת הייתה על הקיר, וגם כאשר הוא התעורר, עדיין מספר התלמידים הערבים שאינם זוכים ללמידה מרחוק הוא גבוה ומזעזע. בתקופת הקורונה משרד החינוך הציף את בתי הספר במבול, אדוני שר החינוך,

אדוני שר החינוך, אנא, שב.

אתה יודע, לצערנו, אנחנו שומעים כאן הרבה מאוד הצעות אי-אמון שיש בהן כל מיני אמירות וסיסמאות וחזרה על דברים. זה לא המקרה. פה יש העלאה של נקודות ענייניות, ספציפיות, שאני מניח שללא מעט מהן יש תשובות, רק אני חושב שנכון וראוי לשמוע את הדברים.

תודה רבה, היושב בראש. בתקופת הקורונה משרד החינוך הציף את בתי הספר במבול של הנחיות, חלקן אף סותרות זו את זו, והמשותף לכל ההנחיות הוא ההתייחסות השווה, כבוד השר, ההתייחסות השווה, הכוללנית והאוניברסלית אל כלל אוכלוסיית התלמידים ואל כלל בתי הספר במדינה, כאילו מדובר בבתי הספר באותם תנאים ואותה רמה. לפתע שכח המשרד שהצרכים, היכולות ותנאי הבסיס של קהילות ושל בתי ספר הם מגוונים ביותר ולחלוטין לא שווים. הלמידה באמצעות הזום מצריכה בראש ובראשונה תשתיות אינטרנט ומחשבים. ובכן, ביישובים הערביים-הבדואיים בנגב אין כלל תשתית של אינטרנט ולא רשתות אלחוטיות, ורק בחלק מבתי הספר יש רשתות קוויות. כמובן שלילדים בבית אין רשת ואין מחשב, לכל היותר, אדוני היושב-ראש, יש טלפון נייד אחד של ההורה. לילדים הללו, שהם כשני שלישים של הילדים הערבים בנגב, שלא זכו ללמוד, לכשני שלישים מהתלמידים הערבים בנגב נגמרה שנת הלימודים הקודמת בחודש מרץ ולעולם לא חודשה. גם במרכז הארץ ובצפון, בהרבה יישובים ערביים חסרות תשתיות נדרשות ללמידה באמצעות הזום בקרב האוכלוסייה הערבית. ודאי וודאי שאין מחשב לכל ילד, ואם תרצו, אפילו אין מחשב לכל משפחה, ובהינתן מספר הילדים במשפחה, לא התאפשרו לימודים, ולו רק בשל הבעיות הטכניות של היעדר תשתיות. אבל לימודים בזום, אדוני השר, דורשים גם הכשרה מיוחדת למורים, פיתוח תוכניות מתאימות בשפה הערבית ועוד. אם במגזר העברי יכלו מורים להיעזר בעמותות ובמומחים ובתוכניות קיימות בעברית, אזי בחברה דוברת הערבית ננטשו המורים בלא אמצעים ובלא סיוע. המשרד העדיף להמשיך במדיניות האחידה והריכוזית, שהתאפיינה בהרבה אלתורים ובסתירות אין-סוף. אדבר עכשיו על המחסור בכיתות הלימוד. מערכת החינוך הערבית מתמודדת עם עוול מתמשך של מחסור חמור באלפי כיתות לימוד, ומשרד החינוך הכיר בצורך בבנייתן, משרד החינוך הכיר בצורך בבנייתן, אך כמו תמיד כאשר מדובר במערכת החינוך הערבית, המשרד מתקשה ואף מתקשה מאוד במציאת כסף ותקציבים להקצאה לקידום בניית אלפי הכיתות החסרות. מה עם שיבוץ והעברות מורים? משרד החינוך מפעיל שיטת ניקוד לשיבוץ מורים שהיא בלעדית, כבוד היושב-ראש, בלעדית לחברה הערבית. אין למערכת הזאת אח ורע בחברה היהודית. המשרד משתמש במערכת הזאת כעין מנגנון שליטה על מינויים והעברות של מורים.

המערכת ננעלת למינויים והעברות בסוף חודש אוגוסט, אולם לפתע, אבל באמת לפתע, בספטמבר, אוקטובר ונובמבר, מתבצעים מאות מינויים והעברות. מערכת זו איננה שקופה לציבור, איננה מקצועית, והיא פועלת מאחורי מסך עשן סמיך מאוד. אנחנו דורשים כל הזמן לטפל בסוגיה הזאת. בחברה הערבית יש אי-אימון מוחלט בתפקודה של מערכת זו שקוראים לה מערכת הניקוד. קיימת דרישה מזה זמן רב לערוך בה שינויים שיהפכו אותה ליותר מקצועית, ובנוסף, ליותר אנושית כלפי עשרות מקרים שמחייבים טיפול אנושי מיוחד בשל מחלות קשות של אחד מבני המשפחה הגרעינית. אני מכיר עשרות מקרים, אדוני היושב-ראש, של מורות ומורים או הילדים שלהם, חולי סרטן, שמסרבים להעביר אותם מהנגב לגליל, מרחק של 250 קילומטר ממקום המגורים שלהם. מה עם נושא הבגרויות ותעודות הזכאות? בנושא הבגרויות, המשרד מתנהל במעין קטסטרופה מוחלטת. הוא מפעיל מודלים שונים תשמעו את זה, הוא מפעיל מודלים שונים של חשד בין החברה הערבית ליהודית. למשל חשד פורמט, אין כזה דבר בחברה היהודית. חשד פורמט הוא משהו שמחשידים בגינו תלמידים ערבים בלבד, בשל שימוש אסור, על בסיס גזע ודת ועל בסיס תפיסות וגישות גזעניות, סטיגמטיות וסטראוטיפיות, הממקמות את התלמיד הערבי בעמדת נבדל וחשוד עד שהוא יוכיח אחרת. אתה בעמדת נבדל וחשוד אם אתה ערבי עד שאתה מוכיח אחרת. הנפקת תעודות הבגרות לתלמידים הזכאים היא סוגיה של עינוי מתמשך. אני מדבר על תלמידים שהציונים שלהם נקלטו במערכת, הם זכאים. אף שמרבית התלמידים במדינה מסיימים את חובותיהם לקבלת זכאות עוד בחודש יולי, הם נאלצים לחכות עד נובמבר, דצמבר ואולי ינואר, תלוי את מי שואלים במשרד החינוך. אני למשל קיבלתי שלוש תשובות על אותה שאלה. נובמבר?

דצמבר?

ינואר? תחליטו. גם אם החלטתם, למה נובמבר, דצמבר וינואר? למה לא אוקטובר? חבר הכנסת טאהא, אנחנו כבר הרבה הרבה מעבר לזמן. כי לקחו לי מהזמן.

אני כבר הוספתי לך פה בין שלוש לארבע דקות, שזה יותר מכפול הזמן שלקח עד שהשר גלנט הגיע. אז בקצרה, אדוני היושב-ראש. יש כמה נושאים חשובים. כמה נושאים אין. תבחר אחד ונסיים.

נושא נשירת תלמידים, נשירה סמויה וגלויה. בתי ספר בחברה הערבית מובילים את הטבלאות, בלי שהנושא גורם לאי-נחת למישהו. נתוני הנשירה בחברה הערבית בכלל ובחברה הערבית-הבדואית בנגב במיוחד הם אסון חברתי מתמשך. סוגיה אחרונה, שדרכה אפשר להסביר את האפליה המשוועת בתקצוב בין ילד לילד במדינת ישראל, ולא קשור רק להיותך ערבי או יהודי, בכל בתי הספר היסודיים, אדוני השר, בחטיבות הביניים בתחום המוכר שאינו רשמי, לא קשור אם הוא ערבי או יהודי, לא זכאים לכניסה לתוכנית אופק חדש. מכאן שבתי ספר אלה מופלים לרעה על ידי החלטה רשמית, לעומת בתי הספר בחינוך הרשמי-ממלכתי. ממשלת ישראל ומשרד החינוך שמו את הילדים ואת הזכות שלהם לחינוך בתחתית סדר העדיפויות, שכחו את עקרונות התקצוב הדיפרנציאלי ומחקו את המאמץ לצמצום פערים. הממשלה ומשרד החינוך אחראים לאובדן החלום והתקווה של הילדים הערבים,

לאובדן ההזדמנות לעתיד טוב יותר של מאות אלפי ילדים. מכאן אני קורא לחברות וחברי הכנסת להצטרף ולהצביע אי-אימון בממשלה. תודה רבה, אדוני.

אני מזמין את שר החינוך יואב גלנט להשיב על הצעת האי-אמון.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, האמת היא שהתחלתי את השיחה הזאת, התכוונתי להתחיל בהקראת תשובה מסודרת, אבל אחרי ששמעתי את הדברים התוקפניים, חסרי הרסן, חסרי הערכה, אמרתי מילה אחת, וחסרי כבוד למה שנעשה, לא על ידי, דרך אגב, על ידי ממשלות ישראל, אמרתי לך, תודה. אדוני השר, את זה חובה לעשות, לא? אני שמעתי אותך ברוב קשב.

אני אשיב לך, תאמין לי, אני לא אחסיר. אני חוזר על מה שאמרתי. אני שמעתי

שהם חסרי רסן, הם דברים שמביאים עובדות מסולפות, ותוקפניים כלפי מי שמנסה לעזור למגזר הערבי יותר מכול, ובעיקר כלפי ממשלת ישראל, שבראש מעייניה עומד צמצום הפערים, ובעניין הזה המגזר הערבי הוא נהנה גדול. אני תכף אתן את התשובות לעניין הזה, ואני אגיד לך יותר מזה: אילו היית משקיע אחוז אחד מהמאמצים של ההתקפה נגד הממשלה ומוסדותיה בטיפוח המגזר הערבי, מצבו היה אחר לגמרי. ואני אפרט. זו הדמוקרטיה. אתה אומר, אני אומר, הציבור יחליט. בינתיים הוא שם אותנו בממשלה ואתכם באופוזיציה. אגורה ורבע. בעשור האחרון בוצעו פעולות רבות והושקעו משאבים רבים לקידום החינוך במגזר הערבי. ניתן להצביע באופן ברור על מגמת שיפור וצמצום פערים בין תלמידי החברה הערבית לתלמידי החברה היהודית במרבית התחומים. חלה עלייה של 20% בקרב הזכאים לבגרות בחברה הערבית. פער הזכאות לבגרות בין דוברי העברית לדוברי הערבית צומצם באופן משמעותי, מ-17% ב-2009 ל-8.3% ב-2019. אלה עובדות, כן? בניגוד לתוקפנות. התוצאות בתשע"ט מדברות בעד עצמן. אחוז הזכאים לבגרות בחברה הערבית עמד בשנה זו על 63.9%. בנוסף, שיעור הזכאים לתעודת בגרות איכותית העומדת בתנאי הסף של האוניברסיטאות עלה גם הוא באופן משמעותי ועמד ב-2019 על 54.7%, וזאת לעומת 2009, שבה שיעור הזכאים לתעודת בגרות איכותית עמד על 36.4%, כלומר נרשמה עלייה של כ-18% בזכאות לתעודת איכותית במגזר הערבי בתוך עשור. כך גם בהתבוננות על הישגי המיצ"ב. בעשור האחרון ניתן לראות התקדמות משמעותית של המגזר הערבי ובכך, צמצום פערים. על פי תוצאות המיצ"ב והבגרות, המגזר הערבי עמד במרבית מדדי ההצלחה כפי שנקבעו בהחלטת ממשלה מס' 1560 מיום 19 ביוני 2016. גם מבחינה תקציבית חלה עלייה משמעותית בעלות הממוצעת לתלמיד. בין השנים תשע"ב ותשע"ט, כלומר בין 2012 ל-2019, חלה עלייה של 33% בתקציב פר תלמיד בבתי הספר הרשמיים בחינוך הרגיל במגזר הערבי. העלות הממוצעת לתלמיד, שים לב לנתונים, העלות הממוצעת לתלמיד הערבי עמדה בשנת הלימודים תשע"ט על 18,299 שקלים, לעומת המגזר היהודי, שבו העלות עמדה על 16,217 שקלים.

למרות שבמגזר היהודי הייתה עלייה של 19% ביחס לשש השנים או לתשע השנים האלה, זה עדיין 3,000 שקלים פחות תקצוב מאשר במגזר הערבי. נוכח הטענות המופרכות שהשמעת, אני מציע לך ללמוד את הנתונים.

אני לא, בחטיבות הביניים המגמה דומה. שיעור השינוי בעלות לתלמיד במגזר הערבי עמד על 45% בין השנים תשע"ב ותשע"ט, זאת לעומת המגזר היהודי, שבו נרשמה עלייה של 25%, כלומר 20% פחות. תלמיד ערבי תוקצב בתשע"ט בסכום של 22,375 שקלים בעוד תלמיד יהודי תוקצב בסכום של 21,143 שקלים. הנתונים הללו, ויש עוד פרמטרים רבים נוספים שבהם חלה התקדמות, מעידים על עבודה פדגוגית מאומצת שנעשתה בבתי הספר בחברה הערבית, לצד תוספת משאבים משמעותית שהושקעה במגזר הערבי. זה גם המקום להודות למורים, למנהלים וגם לראשי המועצות וראשי הערים במגזר הערבי. בכוונתי להמשיך באותה מגמה. כמדיניות, אני מייחס חשיבות רבה לקידום החינוך בחברה הערבית בישראל, מתוך תפיסה והבנה כי חינוך והשכלה הם הכלי החשוב ביותר לצמצום פערים חברתיים וכלכליים, הן ברמת הפרט והן כקולקטיב. חינוך והשכלה הם דרך ומפתח לשוויון, ויש ביכולתם לסייע רבות בהשתלבותה ובמעורבותה של האוכלוסייה הערבית בחיי המדינה והחברה הישראלית. כפי הידוע, בתקופת כהונתי כשר החינוך, שאיננה תקופה רגילה או תקופה שדומה לזו שידעה מערכת החינוך, זוהי תקופה מורכבת אשר זימנה אתגרים רבים למערכת החינוך, הרבה מעבר לאלה שעימם היא מתמודדת בשגרה. למרות זאת מצאתי לנכון לשים את החינוך במגזר הערבי על סדר-היום והצבתי יעדים לשנת העבודה, לשנת הלימודים הנוכחית, תשפ"א, תוך התייחסות ייחודית לאתגרי הקורונה. אגע בקצרה בכמה נושאים שבהם אנו עוסקים כעת: קידום ההישגים, גם בתקופה הזאת אנו ממשיכים ופועלים לקידום ההישגים בחברה הערבית. הקצינו 8,000 שעות תגבור לקראת בגרות החורף בבתי הספר הערביים. לבתי הספר היסודיים הקצינו כ-9,000 שעות תגבור להשלמת פערים במקצועות הליבה: שפה, ערבית ומתמטיקה.

במקביל להמשך הפעלתן של התוכניות לתקצוב דיפרנציאלי: התוכנית לתקצוב דיפרנציאלי בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים בעלות של 350 מיליון שקל בשנה, התוכנית לתקצוב דיפרנציאלי בבתי הספר התיכוניים בעלות מצטברת של כ-500 מיליון שקל על פני חמש שנים. כידוע, התוכנית לתקצוב דיפרנציאלי בתיכונים זו תוכנית ניסיונית שמלווה על ידי ראמ"ה, הרשות הארצית למדידה ולהערכה והיא פועלת בשני מודלים:

תוספת של כיתות אתג"ר ומב"ר, והשני, תוספת שקלית גמישה לבתי הספר.

מתוך 180 תיכונים בחברה הערבית, 115 בתי ספר, המהווים כ-64%, משולבים בתוכנית התוספתית לקידום הישגים לימודיים, והיתר צפויים להשתלב בתקצוב הדיפרנציאלי בסיום הפיילוט בשנת הלימודים תשפ"ג. לשם התמודדות מיטבית עם אתגרי הקורונה, וזה גם עונה על נושא,

לא נכון שהועלה פה, אנו ממקדים פעולות בכמה זירות. אנו מלווים רשויות ערביות. איתרנו רשויות ערביות שבהן התגלה קושי בהפעלת מערכת החינוך בצל הקורונה ושיבצנו בהן מלווה ארגוני עם ניסיון משמעותי בשדה החינוך ובניהול משברים לעבוד עם ראש הרשות ומנהל מחלקת חינוך. המלווה הארגוני מסייע לרשויות בבניית תוכנית עבודה יישובית, בהגשת קולות קוראים ובקידום סוגיות העומדות על הפרק בתקופה הזאת,

מניעת נשירה, חלוקת אמצעי קצה, מתן מענה לתלמידים ומשפחותיהם ועוד. מיקדנו מענה בחברה הערבית כחלק מהתוכנית ללמידת מרחוק, שבמסגרתה כשליש מהמחשבים אשר אנו מחלקים בימים אלה מוקצה למגזר הערבי. כידוע, התלמידים מונים כ-20% או קצת יותר מ-20%. אנחנו מקדישים שליש מהמחשבים לתלמידים האלה. אתן דוגמאות. בעיקר המחסור, אום אל-פחם, אדוני השר, אתה לא מדייק, לממצאים שלנו. אני מציע שתשמעו. אני מציע שתשמעו. זה יעזור לכם לתקוף בנקודות נכונות.

אני מבין שזה בונוס.

אום אל-פחם, 1,884. ממשלת ישראל הביאה אותם, לא אף אחד אחר. ג'לג'וליה, 275, נכון.

ג'דיידה-מכר, 597, כסייפה, 1,042, אבו גוש, 165, שפרעם, 1,137, דיר אל-אסד, 392,

994,

452. היום הגעתי מרהט, זה אפילו לא מופיע ברישומים, 2,771 מחשבים ברהט. הייתי לפני שבועיים בעראבה, גם זה לא מופיע פה, 1,200. אדוני השר,

אני מסתכל על התוצאות. ורבותיי, 20 שנים לא חילקו במדינת ישראל מחשבים לאף אחד.

כשבחרנו לחלק מחשבים, אנחנו עושים אפליה מתקנת כלפי מי שאין לו, בכל המגזרים.

מאחר שבמגזר הערבי יש יותר כאלה שחסר להם, חלק ניכר מהם בפזורה הבדואית בנגב, לא דיברתי כאן על כל המקומות שאני מכיר היטב; אני לא יודע כמה מכם מכירים חוץ מהתושבים, מתל שבע ואבו תלול, ערוער, ערערה,

שם חילקנו יותר מחשבים מאשר בכל מקום אחר, מעל 2,000 מחשבים. את כל הדברים האלה עשיתי, זה צעד מצוין ומבורך ומגיעה מילה טובה,

טיבי, אל תיתן לי מחמאות, זה עלול לפגוע בי. זאת הייתה הכוונה שלי. אז הצלחת בכוונה. אני, את המהלכים האלה, דרך אגב, בכל המקומות, למרות חילוקי הדעות הפוליטיים, מקפיד לעשות גם עם חברי כנסת מהרשימה המשותפת. שר החינוך של כולם. מדוע? כי חשוב לי שהציבור שלכם יבין שממשלת ישראל פועלת למענו. אחמד טיבי היה איתי ואוסאמה סעדי היה איתי. עכשיו אתה מחזיר לו, אדוני השר. זה לא יעשה לו טוב. הוא הצטלם איתי. אתה עכשיו מחזיר לו, אני מבין. הוא הצטלם עם אלוף בצה"ל לשעבר במילואים מחלק מחשבים. אני עושה את זה מתוך אמונה,

חלוקים על כל הנאום שלך.

מתוך אמונה ומתוך הבנה שלכולם מגיע. רבותיי, לכולם מגיע. אני חושב שלאוכלוסייה הערבית מגיע. עכשיו אני רוצה להזכיר לחבריי הערבים, אם כבר מדברים על זה, שכך פעלתי גם כשר הבינוי והשיכון. 55 הסכמי גג, סליחה, הסכמים כוללניים, 14 הסכמי גג.

המגרשים, בתי הספר, כל הדברים האלה נבנים. אני מודה שלא הכול מושלם, אבל לא הכול מושלם בכל המקומות. תרשו לי להמשיך. כרבע ממוסדות החינוך במגזר הערבי ישודרגו ויצטרפו לתוכנית התקשוב, רבע מהסך הכול הוא במגזר הערבי, טעות שלי. מדובר על כ-450 בתי ספר שיצוידו בציוד חדש וכ-500 בתי ספר שבהם נשדרג את הציוד, כלומר כמעט 1,000 בתי ספר במגזר הערבי: פס רחב, אינטרנט, כל מה שאתם רק רוצים. מדבר איתכם מי שהגיע הבוקר מרהט ומייד אחרי כן היה בכסייפה ובלקיה. אני נותן לכם נתונים מדויקים. כל בתי הספר במגזר הערבי נמצאים בתהליכי למידה ופיתוח מקצועי להוראה מרחוק של המורים. הקצינו משאבים תוספתיים לפיתוח תכנים ללמידה מרחוק. התכנים פותחו בשפה הערבית ומתאימים תרבותית. אני אגיד יותר מזה: אני באופן אישי התעקשתי, לפי בקשה של חברי כנסת ערבים, שכל המחשבים שניתנים במגזר הערבי יהיו בשלוש שפות, ייחודי בעולם: עברית, ערבית ואנגלית. ייצרנו אותם במיוחד בשבילכם בסין.

כי חשוב לי שבמגזר הערבי התלמידים ילמדו ויחכימו, ואני מקווה שבעזרת השם יהיו רופאים, מהנדסים וכל מה שההורים שלהם מאחלים להם, אבל שיזכרו גם מאיזה מקום הדבר הזה, הוא מגיע מהמדינה, והמדינה היא מדינה שגם לערבים, כמו ליהודים, יש חלק שלם ומלא בה.

אוסיף ואציין כי תקצובן של תוכניות תוספתיות והחלטות ממשלה שכל מטרתן צמצום פערים עדיין ממשיך לפעול: החלטה 922, שבמסגרתה מוקצה תקציב ייעודי של 184 מיליון שקלים לכל שנה לחמש שנים, תוכנית החומש לחברה הערבית, שמתוקצבת ב-10 מיליון ואני מדבר רק על משרד החינוך, כל שנה, כאמור, התוכניות לתקצוב דיפרנציאלי, גם ביסודי וגם בבתי הספר התיכוניים, בעלות של כ-350 מיליון שקלים, וגם בחטיבה העליונה. בסך הכול אני חושב שנעשית עבודה מאוד משמעותית. אני אומר לכם לסיכום, ראשית, ההזדמנויות הן הזדמנויות גדולות וכדאי לנצל אותן. יש לכם ממשלה שאוהדת את הציבור הערבי ומנסה לסייע לו כאזרחים שווי זכויות. אני חושב שכדאי להגיד את זה לציבור הערבי ולהגיד את זה כאן בכנסת ישראל במקום להתלונן באופן הפוך. רק היום דיברנו על חוק הלאום, אדוני השר.

חבר הכנסת אבו שחאדה, חבר הכנסת אבו שחאדה,

אי-אפשר להפריע לו בכל משפט. הוא מדבר על שוויון, אדוני.

טוב הייתה עושה הרשימה המשותפת אילו הייתה מפנה חלק מהמאמצים שלה על מנת לסייע יחד עם הממשלה לתושבים הערבים, ולא רק לתקוף את הממשלה ולתקוף את מדינת ישראל. זה היה עוזר מאוד. אני חוזר ואומר: אני נתתי מקום של כבוד בכל תפקידיי לאוכלוסייה הערבית, למרות חילוקי דעות פוליטיים, מתוך הבנה שכולם צריכים קורת גג, כולם צריכים מקצוע, עבודה ופרנסה וכולם צריכים חינוך. אני מתכוון להמשיך ולעסוק בעניין הזה. לסיכום, אומר לכם דבר מאוד פשוט: עתיד המדינה הזאת מותנה בכך שגם לערבים וגם ליהודים יהיו חיים טובים, חיים של שגשוג ותרבות. אני מקווה שאתם תימצאו שותפים לעניין הזה ולא עוינים את הרעיון הזה.

תודה רבה לשר החינוך על התשובה המפורטת ומאירת העיניים. אנחנו עוברים מכאן לדיון הסיעתי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת מיקי לוי, מטעם סיעת יש עתיד-תל"ם. בבקשה.

לא לא לא, יש כאן נציג ממשלה. השר שוסטר הוא השר התורן.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, כולכם מכירים את התחושה הקשה שלי שחשתי עם התפרקות כחול לבן. האמת, ראש הממשלה הצליח. במשך שנה וחצי הייתי מנהל יום הבחירות של המפלגה. שלוש פעמים ברציפות התרוצצתי בארץ מדרום ועד צפון ללא הפסקה. ראיתי את האש בעיניים של אנשים שהאמינו שהינה, סוף-סוף יש תקווה לשלטון הכושל של נתניהו. כשגנץ ואשכנזי וניסנקורן החליטו להפר את ההחלטה המקודשת שנתנו לבוחרים ופירקו את כחול לבן כדי להיכנס לממשלת נתניהו, כעסתי, זעמתי, זעמתי כי הרגשתי שהם בגדו בבוחרים, שהם בגדו בי, באמון שכולנו נתנו בהם. כולכם שמעתם את הזעם לא אחת. הייתי מתוסכל, אני מודה. זה היה כמו לראות מכונית נוסעת לתהום בלי יכולת לעצור.

שכבר היה לנו את הניסיון עם בנימין נתניהו, ידענו שאי-אפשר לעבוד איתו. ידענו שהוא מתעסק רק בעצמו. ענייני המדינה כפופים לצרכיו האישיים והפוליטיים. ידענו שהוא אינו דובר אמת ושאי-אפשר להאמין למילה שיוצאת לו מהפה. ידענו שכל מטרתו היא לפרק את התקווה היחידה והאלטרנטיבה החזקה שעמדה מולו.

אדוני שר החקלאות, חבריי לכחול לבן, גם אתם מבינים את זה. כל יום אתם לומדים על בשרכם, כל דקה, כל שנייה, כל אירוע, כל החלטה. למדתם את זה בדרך הקשה, חבריי לכחול לבן. הוא עשה הסכמי שלום בלי לספר לכם, והם בהחלט מבורכים, הוא לא מאפשר למנות מפכ"ל ופרקליט מדינה, הוא מחזיק את תקציב המדינה כבן ערובה פוליטי מולכם כדי לא לקיים את הרוטציה, הוא פילג אתכם, חבט בכם והשפיל אתכם עד עפר. עד מתי תעזרו לו לשתק את מדינת ישראל ללא תקציב? עד מתי תמשיכו להיות כלי שלו? עד מתי תיתנו לו להשפיל אתכם? עד מתי תחזיקו את השלטון של נתניהו בחיים? ביום רביעי יש לכם הזדמנות לתקן במשהו את הטעות הפוליטית האיומה שעשיתם. אני קורא לכם להפסיק לשחק משחקים, להפסיק לפחד. די לגרור רגליים, די להתלבט, די לתהות, די לרמוז, די לחלום על רוטציה שלא תגיע. צאו מהחלומות והסרט הרע הזה, והפעם, פעם אחת תיקחו החלטה. הצביעו ביום רביעי בעד הצעת החוק שלנו לפיזור הכנסת.

תודה רבה. מטעם סיעת הרשימה המשותפת, חבר הכנסת עופר כסיף, אני רואה שהוא איננו, מטעם כחול לבן אין דובר. מטעם סיעת ש"ס, חבר הכנסת אוריאל בוסו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, קודם כול אני רוצה לפתוח בדברי ברכה לציבור החרדי, שממש בשבוע-שבועיים האחרונים רואים ירידה מתמדת, גם ברשויות, במוסדות הציבור. אני לא אקרא לזה "למרות פתיחת מוסדות הציבור" אלא "בגלל פתיחת מוסדות הציבור". במועצה המקומית רכסים כבר שבוע אין אפילו חולה אחד, זה היה פותח מהדורת חדשות אם זה היה ההפך ועל כך ברכה. גדולי ישראל הכריעו, יש תוצאות, וזר לא יבין. היום אמרתי בוועדה לביקורת המדינה: כשהציבור נמצא בבית שיש בו שמונה ילדים ב-80 מ"ר, אין לנו פלייסטיישן, אין מחשבים, לימוד במרחב הקולי, ולעומת זאת, כשהולכים לבית הספר בהנחיות הברורות, זה בדיוק לשמור על ההנחיות.

אני אזכיר שבמהלך כל הקורונה, שכמעט שנה מלווה אותנו, ישנו פרויקטור אחד, לא רשמי, בסיבוב הראשון היה רשמי, לאחר מכן לא רשמי, השר הרב אריה דרעי, תזכורת קטנה למי ששכח, שסייע ונותן הסברים בכל ההנחיות: נתן את מתווה הקפסולות בישיבות,

לא בשביל לפתוח אלא כדי לקיים את ההנחיות, נתן סיוע לישיבות בסך 23 מיליון ש"ח. תמיד זועק ומדבר ומבקש לשמור על ההנחיות, אבל מבקש לתת הנחיות. כבר שנה כמעט אנחנו בקורונה, אבל יש מי שבורח מהחלטות ויש מי שנמצא ומסייע להוביל להצליח לחיות לצד הקורונה. ואני קורא לשותפים בקואליציה, שהגדירו מחדש את המושג קופוזיציה, מפלגת כחול לבן, שבזמן שעם ישראל זקוק יותר ויותר לאחדות, הם מנסים לאתגר ולהעלות חוקים ששנויים במחלוקת, שאין להם הסכמה אמיתית, גם הם לא מאמינים בזה, פעם אחת זה הקמת ועדה, לאחר מכן חוקים, שאין לזה משמעות. בתקופה הזאת רק אחדות, רק להתעסק בקורונה. זו לא העת לבחירות. גם הם יודעים את זה. כשאתה אומר לאנשים לא ללכת לבית הספר, לא לפתוח את החנויות, כן תגיד להם ללכת לקלפי, זה הגרוע מכול. ועדיין אני חושב שהם יכולים להתעשת ולא להוביל את העם לבחירות, ולא לאתגר בחוקים ששנויים במחלוקת, ורק כך באמת נצליח גם את הקורונה וגם את האחדות.

תודה רבה לחבר הכנסת בוסו. חבר הכנסת עופר כסיף.

גברתי היושבת-ראש,

אני רוצה להתחיל דווקא במקרה ספציפי.

שבנגב מאכלס גני ילדים ובית ספר עד כיתה ט'. המתחם קיים ופועל שנים, ומאוכלס ב-500 מילדי הכפרים הלא-מוכרים בסביבה. המתחם הזה, הגנים ובית הספר, למרות שפועלים כבר שנים, לא חוברו מעולם לתשתית המים. למעשה עד כה המוסדות קיבלו את המים דרך בית פרטי סמוך של אחד מתושבי הכפר. המצב האבסורדי הזה הגיע השנה לכדי פיצוץ בלתי נמנע, חיבור המים המאולתר נותק וכל המתחם החינוכי יובש. ב-2020, גני ילדים ובית ספר המאכלסים יחדיו 500 ילדים בנגב החם נותרו ללא מים זורמים. בזמן שבחברה היהודית מדברים על למידה מרחוק, על לפטופים וטאבלטים, בקרב התושבים הערבים בנגב אפילו מים זורמים בבית הספר הם מותרות. אין מה לדבר על אינטרנט.

בעקבות עתירה של ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי והאגודה לזכויות האזרח, פסק בית המשפט כי על משרד החינוך לדאוג לחבר את המתחם למים זורמים. שחוקה האמרה כי הכול מתחיל בחינוך, אך באמת הרבה מתחיל בחינוך. התפיסה השלטת היום, ובצדק, היא שבאמצעות טיפוח מערכת החינוך, באמצעות תקצוב ותמיכה דיפרנציאלית בשכבות המוחלשות, ניתן לצמצם את הפערים בחברה, ולכן, בהתאם, הפערים הקיימים כבר עשורים במערכת החינוך הם מהסיבות העיקריות לפערים המתרחבים בחברה בכללה. ישנם כ-560,000 תלמידים ערבים במערכת החינוך, 64% מהם משתייכים לחמישון החלש ביותר, אשר מוגדר טעון טיפוח. הפער בין החינוך שהם מקבלים לבין מה שמקבלים תלמידים יהודים נאמד בשלוש עד ארבע שנות לימוד, בהתבסס על המדדים הבין-לאומיים. בתקציבים הסכומים אפילו לא דומים. הפער בין תקצוב תלמיד תיכון יהודי מהחמישון התחתון לתלמיד הערבי באותו החמישון, תקשיבו, הוא בן 77%. חברי הכנסת, לא רק שמערכת החינוך לא מסייעת לצמצום הפערים בין חלקי החברה, היא למעשה תורמת להרחבת הפערים, וכאשר מדובר במדיניות ארוכת שנים שתוצאותיה ברורות וידועות ומתפרסמות מדי שנה בשחור על גבי לבן, אי-אפשר לטעון שמדובר בטעות או במחדל. בכוונה תחילה מפלים את החברה הערבית, כדי שתהיה כמה שפחות משכילה, כמה שיותר חלשה, כמה שיותר ענייה. בכך מנסים ליצור תלות של האזרחים הערבים במוסדות המדינה, במעסיקים וברצונם הטוב, ולהפוך אותם, תודה. לכנועים ולקנויים, כאלה שניתן, משפט אחרון, ברשותך, כאלה שניתן להכניע ולקנות תמורת שקל פה ושקל שם, ג'וב כאן וכביש שם. משפט אחרון, ברשותך. חברי הכנסת, אזרחי המדינה הערבים ראויים וזכאים למערכת חינוך טובה ושוויונית. זהו חלק מהותי מהכבוד שהם ראויים לו כאזרחים וכבני אדם. זוהי זכות ולא חסד, צורך ולא לוקסוס. ממשלת נתניהו-גנץ, כמו גם שר החינוך, שעמד פה קודם והשתלח בגסות אופיינית בידידי חבר הכנסת טאהא, לא מעוניינת לספק זאת, ועל כן היא אינה ראויה לאמון.

תודה רבה לחבר הכנסת כסיף. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, יש לך שלוש דקות.

יצחק פינדרוס (יהדות התורה): יצחק פינדרוס (יהדות התורה): ברשותך, היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני אדבר גם על הצעת האי-אמון ועל האמון בממשלה, אבל אני קודם כול רוצה להתחיל בנושא אחר, והנושא הוא המשבר הממשלתי בטיפול בקורונה. יצחק פינדרוס (יהדות התורה): ברשותך, היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני אדבר גם על הצעת האי-אמון ועל האמון בממשלה, אבל אני קודם כול רוצה להתחיל בנושא אחר,

"ולכל בשרו מרפא", שהתורה היא המרפאה. תורה היא מה שמרפא, לא יעזור שום דבר. אי-אפשר לברוח מזה. תנסו לברוח מזה מכאן או משם. כשנסגרו מוסדות החינוך במגזר התחלואה עלתה יותר מאשר כל המגזרים, כשנסגרו המוסדות. התחלואה ירדה כשנפתחו תלמודי התורה ולמדו תורה. אין מה לעשות, התורה מגינה ומצילה, וכל מי שלא הבין את זה ולא שמע בקול חכמי ישראל, שאמרו את זה כל הזמן, אטם את עיניו מלראות את האמת הפשוטה הזאת, ומה לעשות, קשה לאנשים בעיוורון והשקר שבשנות האלפיים מסתובב להודות בעובדה הפשוטה: כשלומדים תורה, וככל שיסגרו וילמדו פחות,

יצחק פינדרוס (יהדות התורה): ברשותך,

ועל האמון בממשלה, אבל אני קודם כול רוצה להתחיל בנושא אחר,

תודה רבה לחבר הכנסת פינדרוס. חבר הכנסת יבגני סובה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, לפני דקות אחדות חבר הכנסת נפתלי בנט התפלא שלא זוכרים היסטוריה. הוא דיבר על כך שאנשים לא יודעים מי נלחם פה עבור ארץ ישראל בשנת 1948. מה הוא מתפלא? יש פה אנשים שבזכות הממשלה שלכם חושבים שלפני 1996, כשנתניהו עלה לשלטון, היו רק תפוזים, ואתה כשר החקלאות צריך לדעת את זה. יבוא התפוזים זה היה היבוא הכי חשוב. והיום גם אנשים, זה אני כבר מדבר על המגזר שלכם, לא מבינים מה זה מתמטיקה ואנגלית, וגם היסטוריה של הציונות לא יודעים, בזכות הממשלה הזאת. איזו גמרא אתה יודע? בזכות הממשלה הם לא יודעים מה זה ציונות. איזו גמרא אתה יודע? איזו גמרא אתה יודע?

בגלל שאתם לא מלמדים את הילדים שלכם ציונות.

אני יודע הרבה דברים, אבל אתם לא מלמדים את הילדים שלכם ציונות. כמו שאמרתי, תפוזים לפני 1996, והציונות נגמרת בהיסטוריה שלכם. אבל אני לא באתי להתווכח איתך, חבר הכנסת פינדרוס. אתה יודע שאני מכבד אותך באופן אישי ואני באמת מכבד כל אדם באשר הוא. כל שבוע, כל שבוע מתאספים פה אנשים,

בשביל להצביע על אי-אמון. אתם תגייסו תכף קואליציה. אתה אמרת שאתה תצביע בעד אמון בממשלה. זה לא יעזור לכם, כי העם כבר הצביע בעד אי-אמון בממשלה. 65% מהאנשים לא מאמינים לממשלה הזאת. תגיד לי, זה לא אי-אמון? זה לא אי-אמון, אדוני השר? זה האי-אמון הקלאסי כלפי הממשלה הזאת. תשאל כל דבר,

יש לי פה רשימה ארוכה של אנשים, אם זה בעלי עסקים קטנים, סוחרים בשוק,

לא יודעים מה לעשות, אם זה אנשי התרבות והספורט, אם זה כל ענף התיירות, בעלי המלונות והצימרים, ספרים, קוסמטיקאיות, נהגי הסעות, בעלי המסעדות והברים. אני יכול להמשיך את הרשימה הזאת, פשוט אין לי זמן,

כל הרשימה הארוכה הזאת מזמן הצביעה בעד אי-אמון בממשלה.

זה שאתם תגייסו פה קואליציה בעד אמון בממשלה, זה לא יעזור לכם. האנשים, העם מזמן לא מאמין לממשלה הזאת. והכי חשוב, הכי נורא, שאתה לוקח כל תחום, ויש תחומים בודדים שבהם יש הצלחה,

כשיש הצלחה צריך להגיד הצלחה, ואם אתה לוקח כל תחום, בכל תחום אתה תמצא שבתשעת החודשים מאז התחיל משבר הקורונה רק עולות השאלות. זה לא הגיוני שבממשלה, ואתם בממשלה, אדוני השר, והינה הגיע עוד שר, לא מבינים את הדברים הפשוטים.

אתה יושב בישיבות ממשלה. אתה מבין את ההיגיון? תגיד לי כן או לא. אתה מבין את ההיגיון של הממשלה? שמעתי אותך מאוד מגונן על הממשלה, באמת. שמעתי אותך בראיונות אתה מוכן להקריב את הקריירה הפוליטית שלך למען הממשלה הזאת. ואנשים, אחרי שהם שומעים אותך ואת יתר השרים, שואלים את השאלה: איפה ההיגיון? איפה ההיגיון בהחלטות של הממשלה?

ולכן לא פלא ש-60% מהאנשים, לפי הסקרים, ואתם מבססים על הסקרים,

מה שנקרא, מקבלים מספר קבוע בסקרים, אבל אתם אלה שמסתכלים על הסקר: האם לפי הסקר נעשה ככה או ככה? אז לפי אותם סקרים 60% לא מאמינים לממשלה. תגיד לי, אם זה לא משבר אז מה זה? ולכן אדוני השר, אני קורא לכחול לבן או מה שנשאר מכחול לבן, אני לא יודע כמה מכחול לבן ייכנסו לכנסת, אם בכלל ייכנסו: הגיע הזמן לעשות לזה סוף, כי הממשלה הזאת מזמן איבדה את אמון הציבור.

תודה רבה לחבר הכנסת סובה. חברת הכנסת איילת שקד, יש לך שלוש דקות. נדיבה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה,

הקואליציה הזאת,

זו אחת המטורללות שאי פעם קמו. זה לא ייאמן איזה חוסר שליטה של הממשלה: מפלגה אחת מצביעה נגד מפלגה אחרת בוועדות הכנסת, במליאה, אין משילות, אין ניהול, וזה מקרין כמובן גם על הטיפול במשבר הקורונה. הממשלה החליטה לפתוח את הקניונים, אבל רק בפיילוט ובבלאק פריידיי.

זה לא היה בלאק פריידיי, עבור הרבה אנשים זה היה יום שישי השחור, פשוט יום שישי השחור, כי עסקים רבים היו סגורים ולא יכלו לפתוח. עסקים אחרים, בעקבות הסגר השני שעוד לא הסתיים, קורסים, בקניונים שנפתחו הייתה התנפלות ומסיבת הדבקה אחת גדולה, אז מה ההיגיון? במקום לפתוח מספר מועט של קניונים ולגרום להדבקה המונית, הרבה יותר נכון לפתוח, אם כבר, את רוב הקניונים, בלי אוכל, כי כולם חייבים ללכת עם מסכות, אסור להוריד את המסכות, ולא לעשות את מסיבת ההדבקה ההמונית הזאת, ועוד במה שנקרא "יום שישי השחור". קחו לדוגמה את מערכת החינוך. אנחנו הרי עם הספר, ערך הלימוד אצלנו היה לאורך אלפי שנים ערך עליון, אבל דווקא במדינת ישראל מערכת החינוך הייתה סגורה לאורך זמן. גם כשהחליטו כבר לפתוח, זאת פשוט בדיחה. התיכונים לומדים שעה-שעתיים ביום בחלק מהימים בשבוע, מין מתווה כזה שאף אחד בשום עיר לא מבין איך הוא עובד. המנהלים באמת חושבים שעושים מהם בדיחה, במקום לתת לראשי הערים את הסמכות ואת היכולת לפתוח את זה בצורה מסודרת. ראש עיריית אילת אומר: תנו לי לפתוח, אני יודע לפתוח בטבע, בקפסולות טבע. ראש עיריית ירושלים אומר: תנו לי לפתוח, אני יודע לעשות כל שלושה ימים בדיקה לכל התלמידים. אבל במקום לתת לראשי העיר לפתוח את הלימודים בצורה מסודרת והגיונית, עושים מין פארטץ', ישראבלוף, כאילו התלמידים לומדים. אני אומרת לכם, יש לי בן בכיתה י' זו בדיחה. הם הולכים בחלק מן הימים לשעתיים לבית הספר, בשאר הימים והזמן הם אמורים ללמוד מול הזום, אבל הם כל הזמן בהסעות ובמעברים בין הכיתה לבין הזום. פשוט ישראבלוף. אני מתחננת לממשלה הזאת: תנו כבר סמכויות לראשי הערים, שהם יוכלו כל אחד בעירו לנהל את מערכת החינוך בצורה בטוחה, ולא לעבוד על כולם. גם הפיילוט של הקניונים וגם הפתיחה של מערכת החינוך זה ישראבלוף אחד גדול. אני מקווה שביום חמישי יהיה קבינט קורונה ושיתקנו את הטעויות שנעשו. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת שקד. חבר הכנסת ניצן הורוביץ.

לא עולה פה, והוא סיפור המזון שמגודל בישראל, ועל לחץ בלתי פוסק לפתוח את היבוא לרווחה, להוריד מכסים, כביכול כדי להוריד מחירים ולהציף את ישראל בתוצרת זרה. אני יודע שברוב הנושאים האלה דעתך כדעתי ודעתי כדעתך. העניין הוא שכאן יש מערכת לחצים כבדה ביותר, פעם זה על חמאה, פעם זה שמן זית, פעם זה דגים ופעם זה דבר אחר וכל הלוחצים רואים איזשהו אינטרס צר לנגד העיניים ולא חושבים על שני דברים מרכזיים ועיקריים שאיכשהו לא נמצאים בדיון הציבורי שלנו: האחד, ביטחון תזונתי, ודבר שני, שיקולים סביבתיים. אי-אפשר לתאר את הארץ הזאת, את הגיאוגרפיה שלה,

את החיים בה, בלי החקלאות.

קל לפתוח את השערים ולהציף את ישראל בעגבניות, במלפפונים ובזיתים ובכל מה שאתם רוצים. יש את זה בכל מיני מקומות בעולם, ואולי יותר בזול. אבל אחר כך, אם נרצה אנחנו,

בשעת חירום, באיזשהו מצב שאנחנו לא יודעים אותו היום, לחדש את הייצור אצלנו, זה לא עניין שעושים ככה, לוחצים על כפתור ומחדשים, זה דבר שלוקח שנים. וחיסול החקלאות בישראל הוא באמת מה שנקרא בכייה לדורות. ופה אני חושב שבממשלה אין מספיק מודעות לחשיבות העצומה של החקלאות הישראלית.

אני יודע שמבחינת תוצר זה היום חלק קטן מאוד מהתוצר,

תארו לכם שנהיה בשעת חירום ולא תהיה תוצרת ישראלית ונהיה סמוכים על יבוא שלא יגיע, מה אז נעשה? בהקשר הזה, אדוני שר החקלאות, יש שני נושאים שאני חושב שצריך לקדם: האחד זה הסיפור של סימון תוצרת הארץ. זה עניין שיאפשר גם לצרכן, אבל לא באופן וולונטרי, כמו שאתם פניתם, אלא באופן של חובה חקוקה לסמן ייצור ישראלי באיזשהו פתק קטן, כדי שמי שירצה לקנות תוצרת הארץ, עגבניות ישראליות, פירות ישראליים וכו' יוכל לעשות את זה. אני חושב שזה בידיכם. זה מאוד לא מסובך וזה גם לא מגביר עלויות. דבר שני, יש פה גם סוגיות שנוגעות למרחב הכפרי. לפני כמה ימים עבר בכנסת חוק לגבי עכו. הוסיפו יישובים נוספים, אבל החריגו מהחוק הזה מועצות אזוריות, שזה כל המרחב הכפרי של הצפון, מטה אשר, מעלה יוסף, כל האזור הזה של הגליל המערבי, עשרות מושבים וקיבוצים, שטחים חקלאיים ענקיים. אין שום סיבה הגיונית להוציא אותם, אין שום סיבה הגיונית להתייחס אליהם בצורה כזאת. ואני פונה אליך, אדוני השר, לפעול כדי שמי שמגיע לו יקבל, גם אם הוא גר ביישוב כפרי. המרחב הכפרי הוא לגמרי חלק ממדינת ישראל, וצריך לדאוג גם לו. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת הורוביץ. ישיב במשולב שר האנרגיה יובל שטייניץ,

כנסת נכבדה, ישבתי כאן ושמעתי, כהרגלנו כמדי יום שני, את ההנמקות המגוונות להצעות האי-אמון האוטומטיות בממשלה. שמעתי, והאמת שלא שמעתי אפילו נימוק רציני אחד. אחד אמר: חלק גדול מהציבור לא מאמין להודעות הממשלה בתחום הקורונה. זה קורה גם בארצות הברית וגם ברוב מדינות אירופה.

לפרק את הממשלה? ללכת לבחירות? שנייה אמרה שלדעתה, את מערכת החינוך צריך לפתוח באופן קצת אחר, כי הילדים לומדים יום כן יום לא, או כמה שעות כן וכמה שעות לא, ועוד ועוד דברים מהסוג הזה, וחבר הכנסת הורוביץ דיבר על תמיכה בחקלאות. אז אני רוצה דווקא לפתוח בנושא הזה של תמיכה בחקלאות, השר שוסטר. שר החקלאות יושב פה, ידידי השר שוסטר, ואני רוצה לומר לכם, קודם כול, כל העדפה לתוצרת מקומית,

היא לא מעודדת תחרות, ומאחר שמאזן התשלומים שלנו, היצוא כבר גדול בהרבה בשנים האחרונות מהיבוא, זה מחליש את הדולר. אם אנחנו מונעים יבוא כי אנחנו מחליפים את כל היבוא בתוצרת הארץ, אז הדולר נחלש עוד יותר, וזה פוגע כמובן בכושר התחרות של היצוא. ולכן, כל מי שמבין במקרו-כלכלה מבין שהדברים האלה בעייתיים. דווקא בתחום הספציפי של החקלאות, כשאני הייתי שר אוצר, אמרתי: אם יש תחום שאני מוכן כן לעודד אותו עם רמה מסוימת של פרוטקציוניזם זה תחום החקלאות. לא שאני חושב שהמדינה תישאר ללא מזון, אבל בגלל שהאחיזה בארץ והנוף הירוק אלה ערכים חשובים בעיניי, מעבר לערכים החקלאיים של החקלאות,

בחקלאות יש ערכים נוספים, למשל נופי הארץ: שדות, מטעים, פרחים, בריכות דגים, שבעיניי יש להם חשיבות אדירה, וגם הערך הציוני של אחיזה בקרקע ושל חזרה אל הקרקע, אל ארץ אבותינו. יש כאן ערכים שהם מעבר לערכים הכלכליים גרידא, והם לא מחושבים, הם לא באים לידי ביטוי בערכים הכלכליים. לכן החקלאות זה אחד המקרים היחידים, שגם פה, בזהירות רבה, לא באופן אוטומטי, בצורה חכמה, הייתי כן אומר שפה לא רק התחרות מול העולם, אלא אפשר שתהיה פה תמיכה ממשלתית מסוימת. לגבי תעשייה, דרך אגב, אני חושב שזה נזק אטומי, כי אם אתה מחנך תעשיות מקומיות לזה שהן לא צריכות להיות יותר טובות או יותר יעילות או יותר זולות מתעשיות אחרות, או נותני שירותים, והן עדיין

אז הן לא יהיו הכי טובות בעולם, ואם הם לא יהיו הכי טובים בעולם אלא רק ברמה בינונית, אז הם לא יוכלו גם לפרוץ לעולם ולהתחרות בעולם. לכן דווקא בתחום התעשייתי אנחנו רוצים להתמקד בתעשיות שבהן יש יתרון ישראלי ברור, ואז אתה יכול להתחרות בעולם בשוק של 9 מיליארד, כי אתה הכי טוב בעולם, ודברים אחרים שאין לנו יתרון, למשל ייצור תחתונים, יכול להיות שאין לנו יתרון, שיש מדינות אחרות, שבהייטק יש לנו יתרון יותר גדול, או בתעשיות הביטחוניות, מאשר ייצור תחתונים, אז אנחנו לא צריכים למנוע יבוא תחתונים בגלל הנושא הזה.

אולי גם לידיעתך, חבר הכנסת הורוביץ, אני רוצה לומר שנפלה בידי זכות עצומה לתמוך בחקלאות, בעיקר בפריפריה.

פעלתי לשמה, אבל בא לשמה. מתוך שלא לשמה בא לשמה.

אני מדבר על העובדה שבשנים האחרונות, בשלוש השנים האחרונות, פתחנו את כל המכשולים הביורוקרטיים, פטרנו מארנונה,

פטרנו מצורך ברישיון ואפשרנו להתקין פאנלים סולריים על גגות של מבנים חקלאיים, על גגות בכלל, אבל יש גגות מאוד גדולים של רפתות, של לולים, של מחסנים, של בתי אריזה, זה בעיקר בפריפריה, פטרנו ואפשרנו התקנה של מתקנים סולריים, מתקנים לייצור חשמל מהשמש. אם תיקחו היום סיור בהליקופטר, מעל הפריפריה בעיקר, מעל הנגב, אזור הערבה, אזור אשלים, אזור הנגב המערבי או מעל בקעת החולה, רמת הגולן,

אתם תראו כבר אלפי גגות, אולי אפילו עשרות אלפי גגות, לא רק של בתים, של מבנים חקלאיים, שמכוסים בפאנלים סולריים. מוכרים את החשמל לרשת החשמל. והכול משלוש השנים האחרונות. אני שומע, שוסטר, אדוני שר החקלאות, מחקלאים, שבעיקר בפריפריה זה רווח והצלה. הרי הרווחיות של החקלאות והכלכליות שלה, לצערנו, בחלק גדול מהענפים, נמצאת במצב קשה, לא תמיד זה רווחי, לא תמיד זה משתלם. לצערנו הרב גם הרבה צעירים עוזבים את החקלאות. כאן יש ענף חדש, שהחקלאי שמגדל עיזים או תרנגולות או פרחים, על הלול או על הדיר או על בית האריזה הוא שם פאנלים סולריים והוא מגדל גם חשמל. העובדה הזאת, שכל כך הרבה מושבים וקיבוצים, וגם כפרים ערביים ודרוזיים, בפריפריה בעיקר, זכו כאן לחיזוק כלכלי בזכות המהפכה האדירה שביצענו בחשמל מהשמש, בחשמל הסולרי, באמת לא עשיתי את זה בשביל לתמוך בחקלאים, אבל אם במסגרת המהלך הזה יש תמיכה, וחיזוק להתיישבות החקלאית בכל רחבי הארץ, בעיקר בפריפריה, לכל המגזרים, יהודים, ערבים, מושבים, קיבוצים, כפרים, אני מאוד מאוד גאה בכך.

המהלך המהיר הזה הביא אותנו תוך שלוש-ארבע שנים מאחד המקומות האחרונים בחשמל מהשמש, לאיזה מקום בעולם? למקום השני בעולם בחשמל סולרי. לפי דוח של ארגון האנרגיה הבין-לאומי, דוח שהפתיע אותנו,

בכלל לא הכרנו אותו כשהוא יצא, לפני כארבעה חודשים ישראל דורגה במקום השני בעולם בחשמל מהשמש, עם 8.7% חשמל מהשמש, שנייה להונדורס, שדורגה עם 14%. בתוך שלוש עד ארבע שנים, בין השאר בעזרת שיתוף הפעולה של החקלאים ושל יזמים אחרים, שבנו חוות סולריות גדולות בהרבה שטחים פתוחים, בעיקר בנגב, הצלחנו להגיע מאחד המקומות האחרונים בעולם, או בעולם המפותח, למקום הראשון ב-OECD ולמקום שני בעולם כולו בחשמל מהשמש. אני אומר את זה כי אני שומע כל הזמן: למה יש מדינות עם יותר אנרגיות מתחדשות? זו הטעיה או חוסר הבנה, כי לנו אין אנרגיות מתחדשות, אין לנו הידרואלקטריקה, אין לנו סכרים על נהרות וקרחונים ומפלים כמו בשווייץ או כמו בארצות הברית או כמו בגרמניה או אוסטריה או איטליה או ניו זילנד, ואין לנו רוח כמעט בכלל, חוץ מבקצה, טיפה ברמת הגולן, זה לא משמעותי. גם אין לנו גיאותרמיקה. יש לנו רק שמש. בשמש אנחנו נגיע בתוך חמש-שש שנים מהיום למקום הראשון בעולם, כי אנחנו הולכים להמשיך להרחיב את ייצור החשמל מהשמש באופן דרמטי במהלך השנים הקרובות. אז מי שרוצה סתם להאשים ולקטר נגד משרד האנרגיה או נגד ממשלת ישראל יכול להגיד: כן, אבל באלבניה יש 99.5% מתחדשות, דרך אגב, כלום מהשמש.

הכול הידרואלקטריקה. זה פועל גם עכשיו, בלילה, ביום ובלילה, בקיץ ובחורף. אבל בשמש, מר הורוביץ, שזה מה שכן יש לנו, בזה אנחנו במקום הראשון ב-OECD ובמקום השני בעולם. אני מוכרח לומר, לממשלה הזאת יש הישגים. אני שומע את הביקורת על הממשלה, ואני גם מסכים. יש בעייתיות בכך שבמקום להתנהל כממשלה אחת היא לפעמים מתנהלת כשני גושים או שתי ממשלות, צריך להפסיק עם הדבר הזה, אבל יש הישגים, יש הישגים היסטוריים: קודם כול, הסכמי השלום עם שלוש מדינות ערביות, עם איחוד האמירויות, עם בחריין וסודאן, שיפור דרמטי ביחסים עם מדינות ערביות רבות אחרות, במגעים, אנחנו טסים מזרחה מעל סעודיה להודו, אנחנו טסים מערבה מעל סודאן וצ'אד. סוף-סוף אפשר לטוס לדרום אמריקה, ברגע שיתחדשו הטיסות, ממדינת ישראל.

כמעט, דה פקטו זה היה חסום במשך עשרות שנים. בזכות ראש הממשלה, שבאמת עובד על זה כבר שנים, לממשלה הזאת בחצי השנה האחרונה יש הישגים. זה קרה בתקופת הממשלה הזאת. גם בתחום הבריאות, דיברו כאן על תחום הבריאות והכלכלה. אני רוצה לומר לכם, המצב אכן בעייתי, ותמיד אפשר לומר: היינו יודעים לעשות את זה יותר טוב, אבל כרגע, נכון לעכשיו, בהשוואה לכל מדינות המערב כמעט, בהשוואה לאירופה וצפון אמריקה, בהשוואה לבריטניה, בהשוואה לאיטליה, בהשוואה לשווייץ, בהשוואה לאוסטריה, בהשוואה לבלגיה, בהשוואה להולנד, לגרמניה,

לארצות הברית, לקנדה, לדנמרק, לספרד, לצרפת, בהשוואה לכל המדינות הללו מצבנו טוב בהרבה. הצלחנו להוריד את התחלואה מאלפים רבים למאות. אנחנו צריכים להיזהר שזה לא יחזור ויתפרץ עוד פעם, הציבור צריך להיזהר, הממשלה צריכה להיזהר, אבל בחודשים האחרונים הצלחנו בהשוואה ליתר מדינות המערב בצורה לא רעה. חייבים לשמור על ההישג הזה. גם מבחינה כלכלית אכן ספגנו מכה, אבל המכה שספגנו מתונה יותר וקטנה יותר מהמכה שספגו חלק ממדינות המערב, ולראיה: חברות דירוג האשראי המרכזיות בעולם, וכמובן הגדולה שבהן, חברתStandard and Poor's , S&P, החליטו להשאיר את דירוג האשראי של ישראל, הגבוה, הדירוג של A פלוס או AA מינוס, על כנו, וזו בהחלט תעודת כבוד לכלכלה הישראלית וגם לממשלה הישראלית. אנחנו צריכים

אנחנו צריכים להגיש את התקציב ל-2020 ולהעביר אותו, ולאחר מכן, אני מקווה בסוף ינואר, תחילת פברואר, להעביר את תקציב 2021 ולצאת עם תוכנית צמיחה שתסייע לנו להחזיר את המשק לצמיחה גבוהה כבר בשנת 2021. אני מאמין שהממשלה הזאת, למרות הקשיים הפנימיים שלה, יכולה וצריכה להוביל את עם ישראל אל מעבר למשבר הקורונה, אם וכאשר יגיעו החיסונים, כאשר יגיעו החיסונים, להצעיד את המשק קדימה,

ולהחזיר אותו לצמיחה גבוהה, מה שייצר מקומות עבודה רבים ויאפשר גם את הקליטה של כל המובטלים ואת הצמיחה מחדש של העסקים הקטנים. אני רוצה מכאן לעבור ולגעת ולתאר את ההישגים המדיניים המשמעותיים של הממשלה, למעשה של ראש הממשלה בעיקר, אבל כידוע לכם, ראש הממשלה הוא חלק מממשלת ישראל. אני רוצה אולי לפתוח באנקדוטה שנדמה לי שכבר סיפרתי אותה פה פעם: בשנת 2015 לקראת סוף שנת 2015, ביקרתי,

באיחוד האמירויות, באבו דאבי ודובאי. לדרישת האמירויות, הביקור היה ביקור שנשמר כביקור חשאי, ביקור בן שלושה ימים. במהלך הביקור היה מזג אוויר נעים. שחיתי עם בוקר במפרץ הפרסי, או הערבי, כמו שהם קוראים לו, ונדמה לי, אלא אם כן יש פה מישהו שרוצה לתקן אותי, שהייתי השר הישראלי הראשון ששחה, השתכשך במפרץ הערבי, או הפרסי, איך שנכנה אותו.

אני אומר בינתיים, ממה שמותר לפרסם. בהחלט, כן. תן לי את זכות הראשונים, מה אכפת לך, כל עוד אף שר לא קופץ. שיהיה לך. ואז, כשאני יורד מאחד המגדלים בעיר הבירה אבו דאבי, טלפון מראש הממשלה, ונתניהו שואל אותי: יובל, איך הולך הביקור? איך מתייחסים אליך באמירויות? איך אתה מתרשם? ואז הוא אומר לי, אני מדבר איתכם על לפני שש שנים,

שש שנים, ואז ראש הממשלה אומר לי בטלפון, כשאני ניצב למרגלות המגדל האדיר הזה באמירויות, הוא אומר לי: יובל, אני כבר היום עובד על כך, על תוכנית שלמה לחיזוק והידוק הקשרים האסטרטגיים עם האמירויות, שיום אחד תוביל להסכם שלום, ואני אוכל כראש ממשלת ישראל לבוא לבקר, אתה כשר האנרגיה, עם דגל ישראל שמתנוסס באופן רשמי ועם שגרירות ישראלית באמירויות. רבותיי, הדבר הזה שראש הממשלה תיאר לפניי לפני חמש-שש שנים קרם עור וגידים. יש בכך משמעות כלכלית אדירה למדינת ישראל:

ההשקעות שיגיעו מהאמירויות, זאת מעצמת השקעות יש בכך משמעות כלכלית, בעובדה שאפשר לטוס עכשיו במסלול דרומי להודו ולמזרח הרחוק וגם לדרום אמריקה מעל סודן וצ'אד, ויש גם משמעות בהידוק הקשרים מול האיום האיראני,

על האזור כולו. אני חושב שכל מי שהציע כאן להצביע אי-אמון בממשלה ולקצר את ימיה, לא הביא בחשבון את ההישגים ההיסטוריים האלה בפריצת חומות האיבה בעולם הערבי והמצור כלפי ישראל ואת העובדה שכפי שאמר ראש הממשלה, זו רק ההתחלה, ובחודשים הקרובים, בשנה הקרובה, ייתכן שנראה פריצות דרך נוספות הסכמי שלום, הסכמי נורמליזציה, שיתופי פעולה נוספים, בעולם הערבי. לכן, לאור ההישגים הבולטים של הממשלה, לאור המשימות הכבדות שמוטלות עליה, בתחום המאבק בקורונה, בתחום ההתאוששות הכלכלית, בתחום הרחבת הסכמי השלום וכמובן בתחום הביטחוני, אני קורא, רבותיי חברי הכנסת, לדחות את הצעות האי-אמון הללו, לא להוביל אותנו לבחירות רביעיות ומיותרות תוך פחות משנתיים.

חברות וחברי הכנסת, נא לשבת, בבקשה.

נא לשבת כדי שאנחנו נוכל לעבור להצבעה.

לשבת, בבקשה. אדוני שר המשפטים, יושב-ראש הקואליציה, נא לשבת. תודה רבה. אם כן, חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעות אי-אמון בממשלה, וההצעה הראשונה היא הצעת סיעת יש עתיד-תל"ם, שכותרתה: כישלון הממשלה בטיפול במשבר הקורונה. הצבעה. הצעת סיעת יש עתיד-תל"ם להביע אי-אמון

לא

32 בעד, 52 נגד, בצירוף קולה של חברת הכנסת קרן ברק, שתשוב תכף לכס היושב-ראש, אין נמנעים.

אני קובע שהצעת האי-אמון נדחתה על ידי הכנסת. אנחנו עוברים להצעת האי-אמון הבאה, של סיעות ימינה וישראל ביתנו, שכותרתה: כישלון הממשלה בניהול משבר הקורונה והרס הכלכלה הישראלית. הצבעה. הצעת סיעות ימינה וישראל ביתנו להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. אם כן, 30 הצביעו בעד, 52 נגד, בצירוף קולה של חברת הכנסת קרן ברק, ונמנע אחד. לפיכך, גם הצעת האי-אמון הזאת נדחתה על ידי הכנסת. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת האי-אמון השלישית והאחרונה, הצעת הרשימה המשותפת, שכותרתה: מדיניות הממשלה הכושלת שהביאה לתוצאות הרסניות על מערכת החינוך בחברה הערבית. הצבעה, בבקשה. הצעת סיעת הרשימה המשותפת להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה.

25 בעד, 51 נגד, בצירוף קולה של חברת הכנסת קרן ברק, אין נמנעים.

גם הצעת האי-אמון הזאת נדחתה. אם כן, חברות וחברי הכנסת, הכנסת דחתה את כל הצעות האי-אמון בממשלה. מכאן אנחנו עוברים להודעה למזכירת הכנסת, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה ושינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה, תיקון) (תיקון מס' 2) (הוראת שעה, קיצור המועד להשבת התמורה), התשפ"א 2020, הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 23,

נגיף הקורונה החדש) (מענק חד-פעמי נוסף), התשפ"א 2020, הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשפ"א 2020. מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת עידן רול, יוליה מלינובסקי קונין וג'אבר עסאקלה בנושא:

מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת רם בן ברק ויוסף ג'בארין

לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק מקורות אנרגיה (תיקון מס' 2), התשפ"א 2020, שהחזירה ועדת הכלכלה. מסקנות ועדת הפנים והגנת הסביבה בעקבות דיון מהיר בהצעתו של חבר הכנסת עידן רול בנושא: מצוקת התושבים בשכונות דרום תל אביב לאור זיהום האוויר,

סמים וזנות באזור. תודה. תודה רבה. נעבור לסעיף הבא, הודעת הממשלה בדבר החלטתה לשנות את חלוקת התפקידים בין השרים ולקבוע שהשר מיכאל ביטון ישמש שר לנושאים אסטרטגיים במקום השרה אורית פרקש הכהן, וזאת נוסף על תפקידו כשר לנושאים אזרחיים וחברתיים במשרד הביטחון. השרה אורית פרקש הכהן תמשיך לשמש שרת התיירות. ימסור את ההודעה שר החקלאות אלון שוסטר. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, שינוי חלוקת התפקידים בין השרים, ההודעה היא כדלקמן: אני מתכבד להודיע כי בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, החליטה הממשלה לשנות את חלוקת התפקידים בין השרים ולקבוע שהשר מיכאל ביטון ישמש שר לנושאים אסטרטגיים במקום השרה אורית פרקש הכהן, וזאת נוסף על תפקידו כשר לנושאים אזרחיים וחברתיים במשרד הביטחון. השרה אורית פרקש הכהן תמשיך לשמש שרת התיירות. בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת

נעבור לדיון. ראשון הדוברים, חבר הכנסת עופר כסיף,

אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב טסלר, אינו נוכח. חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה. גברתי היושבת בראש, חבריי חברי הכנסת, נפל דבר בבית משפט השלום אתמול, כאשר שני תלמידים ערבים תושבי כרמיאל, שעיריית כרמיאל לא נותנת להם את השירות של החינוך בשפת האם שלהם והם נאלצים לנסוע לכפר שלהם, לכפר שלהם במקור, כדי ללמוד בבית ספר יסודי, אחרי מאמצים של שנים לקבל בחזרה את עלות הנסיעה הזאת מכרמיאל לכפר, כמו שנהוג לגבי הסעת תלמידים, עיריית כרמיאל סירבה לשלם להם. אז הגיעו עם הנושא לבית המשפט, ובית המשפט מחק את התביעה הזו באמתלה, ותשמעו טוב: מי שחשב שחוק הלאום זה רק דקלרטיבי, אז חוק הלאום שימש את השופט בבית משפט השלום כדי להגיד: כרמיאל נבנתה בשביל היהודים, כרמיאל זו עיר יהודית, ומסוכן לתת דמי נסיעה לתלמידים הערבים שם, כי זה יעודד ערבים לבוא לגור בכרמיאל. אני חושב שכל מי שהוא דמוקרט, ניצולי השואה, אלה שמתו מתהפכים בקברם. אני חושב שזה שיאה של גזענות שמקורה בחוק כמו חוק הלאום, ושהגיע הזמן שחוק הלאום יימחק מספר החוקים.

תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף, ואחריו, חברת הכנסת סונדוס סאלח. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, אני גם רוצה להתייחס למה שחברי חבר הכנסת עסאקלה כרגע העלה ולהתייחס להחלטה המבישה שהתקבלה היום בבית משפט השלום בקריות. אני לא אחזור על הפרטים, כי חברי הזכיר אותם, אבל אני כן רוצה דווקא לצטט מתוך ההחלטה, כאמור, המבישה, שהתקבלה על ידי רשם בית המשפט. ההחלטה הזאת, הדבר הזה מופיע בפסק הדין, כמובן. כאמור, בית משפט השלום בקריות דחה את התביעה של ילדים ערבים לקבל שירותי חינוך מעיריית כרמיאל, העיר שהם מתגוררים בה. הילדים ביקשו אחד משני דברים: או שיהיה מוסד חינוכי בעיר שהם יוכלו ללמוד בו בשפה שלהם או שיממנו את ההסעה שלהם למוסד כזה בסביבה. כל מה שהם ביקשו זה בעצם זכות בסיסית ללמוד. בית המשפט,

דחה את התביעה שלהם בהתבסס על חוק הלאום הגזעני. וכך כתוב בכתב הדין, אני מצטט, נעה שפיגל פרסמה את זה גם בהארץ. רשם בית המשפט כתב בפסק הדין כדלהלן, ואני מצטט: "מימון הסעות לתלמידים ערבים, לכל דכפין ובכל אתר, עלול לשנות את המאזן הדמוגרפי ולפגוע בצביונה של העיר". והוא ממשיך וכותב: העיר כרמיאל היא עיר יהודית, שנועדה לבסס את ההתיישבות היהודית בגליל. פיתוח ההתיישבות היהודית וביסוסה הינו ערך לאומי המעוגן בחוק-יסוד, ויש בו כדי להוות שיקול ראוי, דומיננטי, במערכת השיקולים העירונית. אם היו פועלים כך כנגד יהודים באיזשהו מקום עולם, כל הבית הזה היה קם על הרגליים, ובצדק. זה מוכיח את מה שאמרנו מלכתחילה: חוק הלאום הוא חוק גזעני, הוא חוק מביש, הוא חוק שלא שונה בכלום מחוקים שהתקבלו במקומות אחרים לפני 80 שנה, ופסק הדין של היום הוא ביטוי לחוק הדוחה הזה. אני קורא פה לכל חברי הבית שעדיין נשאר בהם משהו מן המחשבה, ובוודאי משהו מן הצדק ומן המוסר: קומו ובטלו את החוק הגזעני הזה, שמאפיין את המפלגות והאנשים הגרועים ביותר שיש היום בעולם, האנטישמים הגרועים ביותר והגזענים בכלל הגרועים ביותר. בושה וחרפה שדווקא מהבית הזה, הבית שיושבים בו בין השאר צאצאים של קורבנות הרדיפה האנטישמית, נותנים יד לחוק כל כך נורא ובעצם מובילים לפסקי דין מבישים שכאלה, שמזכירים כאמור ימים אפלים מזמנים אפלים.

תודה רבה לחבר הכנסת כסיף. חברת הכנסת סונדוס סאלח, אינה נוכחת. אני סגרתי את הרשימה. אחרון הדוברים הוא ישראל אייכלר, וסגרתי את רשימת הדוברים היום. לא יהיו דוברים נוספים.

35, אבל לא כולם נמצאים. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חבר הכנסת איימן עודה, מוותר. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'

גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, תתביישו לכם, חברי הקואליציה. במה אתם מתעסקים? ממשכים עכשיו לסדר פה כיסאות מוזיקליים וג'ובים ותפקידים. קיימנו הבוקר דיון של שעתיים בוועדת הכספים כדי להבין את התמונה שמדינת ישראל הולכת להיכנס אליה ב-1 בינואר למניינם. מה שלא יהיה, אגב, אין לכם דרך לתקן את זה כרגע. בלי תקציב 2021,

יש דברים יותר חשובים. עליזה, תקשיבי, אולי משהו טוב יצא מזה. את לוחשת על אוזנו של ראש הממשלה. באיזה שטויות אתם מתעסקים כשמדינת ישראל הולכת להיכנס לכאוס חסר תקדים בתחילת השנה הבאה בהיעדר תקציב? אנחנו נכנסים לשנה הבאה במצב הרבה יותר גרוע ממה שנכנסנו השנה בלי תקציב, מכיוון שהמדד הוא שלילי, אז מנגנון העדכון של התקציב אחת חלקי 12 הולך להיות שלילי, מכיוון שהחזרי החוב שלנו הרבה יותר גדולים, מכיוון שהגדלנו את החוב בקופסאות הקורונה, והחזר החוב הוא חלק מהתקרה של אחת חלקי 12 בתקציב המשכי, ובגלל עוד הרבה מאוד סיבות אחרות שלא נרחיב עליהן עכשיו. מדינת ישראל ב-1 בינואר לא תוכל לתפקד. תוכניות חינוכיות ייסגרו, ותוכניות חברתיות ייסגרו, ונוער ייזרק לרחוב, ועובדים יפוטרו, ואני כבר לא מדבר על זה שאין שום ראשיתה של תוכנית האצה, צמיחה. איך אתם חושבים לטפל במיליון מובטלים שייפלטו אל,

בסדר, הרי מקבלים דמי אבטלה עד אמצע השנה הבאה. שוק התעסוקה, גברתי היושבת-ראש, משתנה מקצה לקצה. גם אם מחר יהיו חיסונים, הרבה מאוד מהמובטלים האלה כבר לא יחזרו לעבוד במקומות העבודה הקודמים שלהם. צריך לייצר מקומות עבודה.

עכשיו מדברים על הכשרות,

הכשרות, נכשיר אנשים, איפה הם יעבדו? מישהו צריך לייצר 400,000 500,000 מקומות עבודה חדשים. איך עושים את זה בלי תקציב?

עכשיו, אתם יודעים מה? אם אתם תעבירו תקציב 2020,

האחריות מחייבת, אתם רק תזיקו, מכיוון שאין בן אדם אחד שמאמין שנתניהו ייתן להעביר תקציב ל-2021-2020 עד 31 במרץ,

אז אל תתמכו בו.

אין בן אדם אחד שחושב שהוא ייתן ל-31 במרץ להגיע עם תקציב ויקיים את הרוטציה עם גנץ, וזה אומר שאם יעבור תקציב 2020, ואתם תדחו את רוע הגזרה ל-31 במרץ, אז תתפזר הכנסת, הבחירות יהיו אי-שם ביוני-יולי, תוקם ממשלה באוגוסט-ספטמבר, עד נובמבר,

עוד שנה בלי תקציב. אז 2020, אנחנו בלי תקציב, 2021, אנחנו בלי תקציב.

נקודת הפתיחה של התקציב ההמשכי ב-2021 תהיה קשה פי אלף ממה שהיה הייתה ב-2020: עוד שנה בלי תוכניות עבודה של המשרדים, בלי יציבות, בלי יכולת לתת מענה לאתגרים הכלכליים המטורפים שהקורונה מזמנת לנו, ואתם מתעסקים עכשיו בכיסאות מוזיקליים של שרת התיירות עם העניינים האסטרטגיים, עם החקלאות, עם העניינים האזרחיים. תתביישו לכם. תתביישו לכם פשוט. זה אומר שאתה תומך בתקציב שנביא? אם תביאו תקציב ל-2020? בוודאי שאני אתנגד לו. לא, תומך, אמרת שצריך תקציב. להפך, צריך תקציב 2021. תקציב 2020 לשמונה ימים?

לפני 2021 צריך,

מה פתאום?

כן, צריך שני תקציבים. תביאו תקציב ל-2020 ול-2021. צריך גם וגם. סליחה, או, אי-אפשר לקפוץ ישר ל-2021. תפזרו את הכנסת כאן ועכשיו, נלך לבחירות הכי מהר שאפשר, תקום ממשלה הכי מהר שאפשר ויהיה תקציב 2021 הכי מהר שאפשר. הרי אם אתם תעבירו תקציב 2020 זה אומר שתקציב 2021 לא יעבור כל השנה הבאה. אתם מבינים מה זה עוד שנה בלי תקציב, קרן? לא, אני, עוד שנה בלי תקציב? אבל אנחנו צריכים את שני התקציבים, אנחנו לא יכולים ישר לקפוץ ל-2021.

צריך להכניס באמצע 2020. אז אני אגיד לך מה: אני מוכן ללכת לתקציב 2020,

בתנאי שאתם מעבירים גם את תקציב 2021, אבל יחד עם התקציב של 2020 משנים את החוק כך שלא יהיה אפשר לפזר את הכנסת ושנתניהו יישאר ראש ממשלה ב-31 במרץ, ואז אני בטוח שיעבור תקציב 2021. זאת אחריות למשק הישראלי וזאת אחריות לאזרחי מדינת ישראל.

של החוליות הכי חלשות בחברה הישראלית, וזו בושה וחרפה.

תודה רבה לחבר הכנסת סמוטריץ'. חבר הכנסת אחמד טיבי. בצלאל, יש דברים שאנחנו מסכימים איתך.

כבוד היושבת-ראש, רבותיי חברי הכנסת, לפני כמה ימים, לאורך כמה ימים, בוצעו יריות לעבר סניפי בנקים ביישובים בגליל בעשרה אירועים לפחות. סניף בנק נשרף בעכו, מדובר בשני בנקים: מרכנתיל ולאומי. יומיים לאחר מכן, תוך כדי ביצוע בנחישות, בחריצות, מתוך כוונה למגר את האירוע הזה, משטרת ישראל שמה את ידה על מי שיורים, תוך כדי ירי, בכפר מר'אר.

אנחנו אומרים את מה שאני אומר תמיד: משטרת ישראל היא משטרה מקצועית,

כשהיא רוצה,

טוב שהיא פעלה.

כי מדובר במעשה נפשע, מעשה פשיעה, ירי על בנקים. אבל מה חמור יותר, רם, מה חמור יותר, ירי על בנקים או ירי על אזרחים ערבים, כאן הרוג, שם הרוג, עשרות הרוגים?

בני אדם, ירי על בתי מסחר וחנויות ביישובים, באום אל-פחם, ביישובים נוספים? אתה לא רואה את הכוננות הזאת של משטרת ישראל. אהבתי פוסט שקראתי של העיתונאי וואאל עווד, שגם אמר את מה שכל הציבור אומר: לא התנו את הפעילות של המשטרה בהקמת תחנת משטרה חדשה במר'אר, לא דיברו על גיוס שוטרים מוסלמים ולא התנו את הפעילות שלהם בשיתוף פעולה עם התושבים של היישובים האלה בכל היישובים.

כי זה בנקים, כספומטים. מי אמר שכספומט יותר חשוב מחייו של אזרח ערבי? סדר העדיפויות לקוי. בגלל זה אנחנו טוענים כנגד המשטרה שהיא לא עושה מספיק. והיא משטרה מקצועית וחזקה שאם היא רוצה ומקבלת החלטה, יש תוצאה בשטח, והיא יכולה למגר פעילות נפשעת שכזאת. השאלה היא:

למה סדר העדיפויות הפגום הזה של משטרת ישראל? אנחנו רוצים שהיא תפעל נגד מי שיורה באנשים, נגד מי שסוחר בנשק, מפיץ את הנשק, הורג אנשים, עושה פרוטקשן, שוק אפור. לא רק כספומטים. חייו של ערבי חשובים יותר מכספומט ביישוב ערבי. תודה רבה לחבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת רם בן ברק. גברתי היושבת-ראש, פורים עדיין רחוק, אבל יש כאן ממשלה שעושה צחוק מהעם. ויהי בשנת תשפ"א, מלאו י"ד שנים למלכותו של המלך נתניהו הראשון, ויעש המלך בארצו ככל העולה על רוחו. ובני ביתו,

ילדיו וחנפניו שבעים, מקללים ומושחתים.

ויבוא בנו המנאץ והמקלל באדם, יאיר בן בנימין, ויקיץ בשעות הצוהריים כי עצל וחסר מעש הוא, ויצייץ שיסוי, מרירות ושנאה וכל חנפניו עימו. ויפיצו את דברי הבלע של יורש העוצר ויכתבו במגילות אשר בפייסבוק, בגנזך המלך בטוויטר ובאגרות הווטסאפ: כה אמר יאיר בן בנימין, פייק ניוז יהיה לכם ולא תדעו בין טוב ורע, בין אמת ושקר, כי רק לנו הממלכה. ויבקש המלך שקי כסף למימון בתיו ואחוזותיו כי עשיר כקורח הוא, ויצו על אוצר המדינה לממן זאת, ויעשו כן. ותבקש המלכה כרכרה, רכב יקר, משקלו 250,000 שקל כסף, ויצו המלך על אוצר המדינה ויעשה כן. ושומרים נתן על ילדיו, ובחר להם ראש משמר חדש ונאמן, והכפיל ושילש את עלות השומרים כי בני מלך הם, והשחית את משמר המלך הכפוף לו. וסעודות מפוארות ערך לו המלך. שרי טבחים ואופים הביא לארמונו וציווה על אוצר המדינה ועשו כן. ואנשי חצר המלך, איש הנפתלי ואשת הליליאן, ברחו מהארמון, כי קשה העבודה ועינויים רבים בה. ויבקש ציפור גדולה, מטוס ובו מיטה מפוארת ושאר תענוגות,

מיליארד שקל כסף, ולעם לא נתן. רק נתן אחד יאהב, נתן האשלי, מצלם החצאיות. וחברים רבים להם, למלך ולמלכה, וייתנו בהם סימנים: זה פאקר מטריד הנשים, וזה מילצ'ן מממן הסיגרים, וירעיפו עליהם מתנות, תכשיטים, כי לא מלאה כרסו של המלך ואוהבו ממון, ממון לא שלו, ממון של אחרים. ועדת מצביעיו קוראת בקול גדול: רק ביבי, רק ביבי, ולא יבחינו כי על חשבונם בא כל זה, ולא יבינו כי הם עבדיו, הם סריסיו, הם כבשת הרש. תודה רבה, גברתי.

חבר הכנסת יאיר גולן. אחריו, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, יש פתגם שאומר ששקר שחוזרים עליו הרבה פעמים מתחיל להישמע כאמת.

ההתייחסות בישראל להסכם הגרעין עם איראן. ההסכם שלקח את תוכנית הגרעין האיראנית הכי הרבה אחורה, שהטיל את המגבלות הקשות ביותר על איראן, פה בישראל הפכנו אותו לאסון לאומי,

מסיבות פוליטיות פנימיות. ההסכם היה טוב.

מה שצריך להחליף את ההסכם הזה הוא לא פרישה מהסכם הגרעין אלא הסכם טוב יותר. גם האמריקאים מבינים את זה היום, לא ממשל ביידן,

ממשל טראמפ עצמו מבין היום שאין ברירה, הסכם עם איראן עדיף על אין הסכם, וכל מה שאנחנו עושים ואחרים עושים, במישור הגלוי ובמישור הסמוי, אינו תחליף להסכם שבאמת יכול להבטיח את ביטחונה של ישראל. בהסכם החדש צריך להכניס ארבעה תיקונים חשובים מאוד, ואני קורא לבנימין נתניהו לפעול בכיוון הזה, לתקן את ההסכם, להשפיע על תיקונו. ארבעת הדברים: 1. שיפור הפיקוח, 2. הארכת משך ההסכם, 3. מגבלות קשות על יכולות השיגור, 4. מגבלות משמעותיות על כושר ההשפעה האזורי של איראן, ובכלל זה הגבלת יכולת יצוא הטרור מאיראן. אלה הדברים שצריך לכלול הסכם חדש. אני קורא מעל במה זו לממשלת ישראל ולראש ממשלת ישראל לפעול בכיוון של תיקון ההסכם, יחד עם הממשל האמריקאי החדש, למען ביטחונה של ישראל, בלי שקרים שחוזרים עליהם פעם אחר פעם אלא עם האמת לאמיתה.

תודה רבה לחבר הכנסת גולן. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, ואחריו, חבר הכנסת אלכס קושניר. גברתי היושבת-ראש, חברות וחברי הכנסת, במדינת היהודים טוב להיות כספומט או קיר ליד הכספומט מאשר להיות אזרח ערבי. אם אתה בן אדם ששואף לביטחון, לתחושת ביטחון עצמי, הרבה יותר כדאי לך להיות כספומט במדינת היהודים. אלפי האזרחים שנרצחו בשנים האחרונות לא הביאו את משטרת ישראל לרמת היעילות האדירה שראינו בימים האחרונים.

ישנה תופעה מאוד קשה של פשיעה מאורגנת ואלימות בחברה הערבית, ואכן, כולנו נגדה ורוצים שהיא תיגמר. אנחנו גם רוצים שהמשטרה תעשה את העבודה שלה, ואם המשטרה הייתה מתייחסת לאזרח הערבי כמו שהיא התייחסה לירי על כספומטים וקירות ליד הכספומטים, אני בטוח שהמשטרה הייתה יכולה לעשות הרבה יותר טוב ממה שהיא עושה עכשיו. בשביל לתפוס את הכנופיה הזאת היא לא חיכתה להקמת תחנות משטרה, ולא לגיוס מוסלמים למשטרה, ולא חיכתה לכל הדברים האחרים שאנחנו כל הזמן שומעים בתקשורת, לא לשיתוף פעולה, הגדלה משמעותית בשירות לאומי, למשל. לא הייתה צריכה שום דבר ממה שהיא דורשת מאיתנו באופן קבוע כדי למגר את הפשיעה. משטרת ישראל, כשהיא רוצה לעבוד, היא יודעת לעבוד, והיא הוכיחה את עצמה. עכשיו, גם כשהיא באה לעבוד, אנחנו לא רוצים שהיא תהרוג את האזרחים. גם למשטרת ישראל לא מותר להרוג אזרחים ולא לשפוט אותם. תפקידה של המשטרה, גם כשהיא במאבק באלימות ובפשיעה, הוא להביא את הפושעים לדין. זה שהם רודפים אחרי פושעים לא אומר שמותר למשטרה לירות באנשים. גם אם אנחנו נגד אלימות ונגד פשיעה ונגד הפשיעה המאורגנת ורוצים לראות סוף לסיוט הזה, אנחנו לא רוצים שהמשטרה תהרוג את האזרחים. גם כשהם סוף-סוף קיבלו שכל וקמו לעבוד, אף אחד לא מדבר על זה, גם אם המשטרה נמצאת במרדף, לא מותר לה להרוג ככה את האנשים. למה מותר למשטרת ישראל לירות באזרחים ערבים? וזה לא האזרח הראשון, ולא האזרח השני, ולא האזרח ה-30. עשרות אזרחים נרצחו על ידי משטרת ישראל בשנים האחרונות, ואם הפושעים האלה של המשטרה שרוצחים או הורגים אנשים היו עומדים לדין מההתחלה, היד לא הייתה כל כך קלה על ההדק. גברתי היושבת-ראש, אנחנו כן רוצים שהמשטרה תעשה את העבודה שלה, רק שאנחנו רוצים שהיא תעבוד נכון. אנחנו רוצים שהמשטרה תתייחס לכל האזרחים באותה מידה.

זה כל מה שאנחנו צריכים, שהמשטרה במדינת ישראל תתייחס לכל האזרחים בצורה שוויונית.

תודה רבה, חבר הכנסת אבו שחאדה. חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח. חבר הכנסת מיקי לוי, נוכח גם נוכח. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, תראו במה אתם מתעסקים: כיסאות מוזיקליים, כאילו אין בעיות במדינת ישראל, כאילו יש תקציב, כאילו הכול דופק ומתקתק כמו שעון שווייצרי. ובמה אתם מתעסקים? בהחלפת תפקידים: שר הדיגיטל עובר מאמסלם, שתפקידו קוצץ, לשרה אורלי לוי אבקסיס, השר ביטון ישמש כשר לא יודע איפה. איבדנו כבר את הכיוון, אני לא יודע איזה שרים אתם. תעשו לנו טובה, תעשו לנו שבץ נא, שנדע מה התפקידים שלכם. בזה אתם מתעסקים, מי עושה מה, ואיזה כיסא, ואיזה משרד. הרי גם כן, בשביל מה לכם? ביום רביעי אנחנו הולכים לפיזור הכנסת, זאת ברכה לבטלה. נכון, חבר הכנסת אבידר? מה התועלת? אם ירצה השם, אללה, מה התועלת? כבר אמרתי על כחול לבן שאין להם עמוד שדרה והם איבדו את מעט הכבוד שהיה להם. כל כשל, נכנסו אליו. אבל זה היה כבר בנאום הקודם שלי, אז אני אוותר לכחול לבן הפעם. אבל תראו מעשה חלם: לפני כחודש, חבר הכנסת אבידר, חברת הכנסת ברביבאי, שלחתי לשרת התחבורה התראה: החלת הסכמי תעופה מול מדינות המפרץ והחברות הישראליות. התבשרנו לאחרונה על הסכמי תעופה רחבים לפתיחת קווים חדשים לכיוון הנסיכויות. נתיבי טיס, הזהרתי אותם: אל תמכרו כרטיסים לפני שיש אישור לטוס מעל סעודיה. אמרתי. ומה מתברר? לא טופל שום דבר. כרגיל, חיכו לדקה ה-90, והינה, לא ניתן לטוס מעל סעודיה. אזרחי מדינת ישראל,

חלקם, הינה, הינה, השר שטייניץ. השר שטייניץ אמר שאפשר. השר שטייניץ, אפשר לטוס מעל סעודיה? זה מה שהוא אמר. עכשיו יש פוש שאפשר. ברגע זה יצא פוש שאפשר, בשנייה הזאת.

ואלכ, אתם יודעים, אה, כל הכבוד. עכשיו, ימות משיח, תצביע איתנו? בשערי הממשלה. תראו מה, תצביע אמון בממשלה? אני אצביע אמון בממשלה רק כשאני אהיה אתם יודעים איפה. עד שתרד יכול להשתנות הדבר. חכה רגע, חכה, אל תמהר.

עד שירד יכול להשתנות הדבר. יש לו עוד עשר שניות, זה יכול להשתנות.

השר שטייניץ ביקש ממני, הוא היה צריך ללכת לשירותים. זה בסדר? אני איתו בעניין הזה.

חבר'ה, זה דבר טבעי. אם יש אישור לטוס מעל סעודיה, משיח בשערי ממשלת ישראל. אני מאחל לה שביום רביעי הקרוב באי-אמון נגמור את הפארסה הזאת, שלא נוחה לאף אחד.

תודה רבה. חבר הכנסת ווליד טאהא.

אם אתה אומר שאפשר לטוס מעל סעודיה זאת אמירה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, למה, מאוד לא נעים לי, אבל אני צריך, למה חזרת לפה? לא קראת לי?

אה, עליתי סתם כך?

אוקיי, בסדר גמור. אז רק אני כבר אתקן. פשוט לא נעים לי אם הטעיתי בטעות את מיקי לוי. לא הלכתי לשירותים, הלכת לחתום עם הסעודים. הלכתי לגמור את הפיצה שלי.

אם אתה מתחרט אז אני מתנצל.

אבל יש לך עוד איזה, אתה יכול ללכת לאכול ארבע פיצות, אם אתה רוצה. לא קרה כלום. חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח.

ישראל אייכלר. אחרי הפיצה הזאת אתה גם תלך לשירותים. יפה, כסיף מגלה חוש הומור.

לא יודע, אבל היא אומרת, הרגע היה פוש, כן?

תיכנס ל-ynet, תקרא. זה נהדר, תצביע אמון. חבל שפספסנו את הצבעת האי-אמון, אתה אומר. אם זה כך, מיקי לוי מצטרף לליכוד. כן, לקואליציה. לא לקואליציה, לליכוד. כבוד היושבת-ראש, חברי הכנסת, כבוד השר, טוב מאוד. להזכירכם, הנושא הוא השר ביטון, מיכאל ביטון, והשר מיכאל ביטון הוא אדם מאוד ראוי,

אני רואה שכולם מדברים על דברים אחרים. אני רוצה לדבר על משהו שקשור לפרשת השבוע ופרשה שעומדת פה היום בכנסת. בפרשת השבוע יעקב אבינו התכונן למפגש עם עשו אחיו, כמו שנאמר: הלכה בידוע שעשו שונא את יעקב. הוא התכונן בדורון, בתפילה ובמלחמה. עשו בא עם 400 אנשים להשמיד את יעקב וילדיו והאימהות, ואיך הוא יילחם? התכונן למלחמה, יש לו כמה ילדים קטנים ואת האימהות, רק בדורון ובתפילה הוא הצליח להפוך את ליבו של עשו. כאשר אנחנו רואים שהממשלה הזאת אני לא יודע אם היא כן מתפרקת, לא מתפרקת, אבל הבסיס המוסרי היחיד לקיומה של הממשלה הזאת זה קודם כול העניין של הקורונה,

אבל הבסיס המוסרי של כל העניין הוא זה שהממשלה התחייבה, גם כחול לבן וגם הליכוד, לאפשר את לימוד התורה בישיבות ולהסדיר את העניין הזה שיוכלו ללמוד תורה בארץ ישראל בשקט. ואנחנו רואים שהדבר הזה לא הוגש, ולא זו בלבד אלא שכחול לבן הולכת ומצטרפת לכל החוקים ולכל המאבק נגד הדת היהודית, ממש כמו בימי המתייוונים בזמן הבית השני, ואני לא מבין למה הם עושים את זה. הם יכולים להסביר את זה פוליטית, אבל זה לא מקובל עלינו. והדבר החמור ביותר שאני רואה פה זה שכאשר קמים, היה היום מעשה נורא: קם איווט ליברמן וקרא למלחמה, לכל ארגוני הנשים, להילחם נגד סיעת ש"ס ויהדות התורה, שהם תומכי הרוצחים, אם חלילה נציג יהדות התורה, יושב-ראש ועדת החוקה הרב יעקב אשר, יסדיר את החוק שנועד להגן על הילדים. עכשיו, לנו אין כוח להילחם נגד איווט ליברמן, אבל אנחנו יכולים לעשות מה שיעקב אבינו עשה, להתפלל לקדוש ברוך הוא: "הצילני נא מיד אחי מיד עשו, איך

כי ירא אנכי אתו פן יבוא והכני אם על בנים". היום באו כמה שוטרים שאמורים לשמור על בריאותנו, אני לא יודע למה נותנים למשטרה תפקיד שלא שייך לה, לדאוג לכך שאנשים ילכו עם מסכות על האף, והייתה אישה אחת באוטובוס שהייתה עם, אישה חרדית, כמובן, עם אחרים הם לא כל כך מקפידים, שהלכה עם מסכה, אבל לא על האף. הם סחבו אותה והשפילו אותה, ויש סרטונים שרצים עכשיו, בצורה הכי אכזרית, ממש "פן יבוא והכני אם על בנים". כזאת בושה, כזאת חרפה לא הייתה קורית אילולא ההסתה של אותם גורמים שמסיתים נגד הציבור החרדי ואומרים שיהדות התורה תומכים ברוצחים. לא זו בלבד, הוא קרא לארגוני הנשים להילחם נגד סיעות ש"ס ויהדות התורה. ולכן אני אומר: הקדוש ברוך הוא יעזור לנו. אנחנו לא מפחדים ממנו, למרות שאין לנו נשק, למרות שאנחנו כמו יעקב אבינו, עם ילדים ועם משפחות, ותפקידנו ללמוד תורה ולקיים מצוות ולעשות טוב בעולם ולא מלחמות, אבל הקדוש ברוך הוא יילחם לנו, כמו שנאמר: "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון". אם הקדוש ברוך הוא הבטיח, "ואתה אמרת היטב איטיב עמך ושמתי את זרעך כחול הים אשר לא יספר מרב", זה מה שיקרה היום. במשפט אחד אני רוצה להגיד גם לליכוד וגם לכחול לבן: אם אתם הולכים לבחירות בזמן קורונה אתם פוגעים באזרחים, אם אתם הולכים לבחירות כשאיראן זועקת לנקמה אתם פוגעים באזרחים, אם אתם הולכים לבחירות כשהכלכלה הרוסה אתם פוגעים באזרחים, ואתם לא תועילו לעצמכם כלום. אני לא מאמין שהתוצאות של הבחירות יהיו יותר טובות לימין ממה שהיה,

עד עכשיו, ולכן אני מאוד מציע להסתדר, אבל להיות ממשלה שעושה טוב ולא ממשלה שעושה רע.

תודה רבה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת. חבר הכנסת אלי אבידר. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, מסתבר שנתניהו יצר מודל חדש לעשיית שלום במזרח התיכון: שלום תמורת שלום. הבוטים הטכנולוגיים והאנושיים של הליכוד מהדהדים את הבדיה הזאת כבר שבועות עד שאין מנוס. הנרי קיסינג'ר חייב לעדכן את הספר שלו, Diplomacy, דיפלומטיה, ולהוסיף פרק על נתניהו.

הנשיא טראמפ הוא שהביא את הסכמי השלום עם המפרציות, ונתניהו רק הפריע. זה שנים שהוא מחרב כל חלקה טובה ביחסינו עם העולם הערבי. הוא מגיע לפגישות חשאיות עם נעלי התעמלות, ורץ לספר לתקשורת. הוא שיקר כשהצהיר שלא ידע על עסקת ה-F-35 של האמירויות עם ארצות הברית, ואף הצהיר שהוא התנגד לעסקה. זה הכעיס את החברים באמירויות, והמבין יבין. שיא השיאים התרחש בשבוע שעבר, כשנתניהו לחץ על שר החוץ האמריקאי לייצר מפגש משולש חשאי עם יורש העצר הסעודי, וכשראה שלא יהיה הסכם עם הסעודים חשף את דבר קיום הפגישה לתקשורת. בראייתו המעוותת, אם יורש העצר הסעודי אינו מספק את הסחורה, אז זה בסדר להביך אותו ולחבל ביחסים האסטרטגיים של ישראל באזור. כדי להפחית ביקורת משתמשת לשכת ראש הממשלה בראש המוסד. לכל מפגש שנחשף מודיעים שראש המוסד יוסי כהן השתתף בפגישה, כי אם ראש המוסד השתתף, אז זאת בטח פגישה חשובה. יוסי כהן עוקף בסיבוב את מאיר בן שבת והפך לחייל מרכזי בקמפיין הפוליטי של נתניהו. ממקורות זרים אני למד שיש במוסד קורס מקצועי שנקרא "קורס קצ"א". אין ספק שראש המוסד יכול לפתוח מגמה חדשה בקורס הזה, קצ"א פוליטי. גברתי היושבת-ראש, יחסינו עם העולם הערבי אינם יכולים להימדד לפי מידת תרומתם לקמפיין הפוליטי של נתניהו אלא בתרומתם האסטרטגית למדינת ישראל. כך נהגו ראשי ממשלה לפניו וכך צריך לנהוג לאחר שיתפטר. נתניהו אינו כשיר וחייב לצאת לנבצרות. הוא מקריב את יחסינו האסטרטגיים בעולם הערבי על מזבח האינטרס הפוליטי שלו, וזה לא ייפסק, זה רק ילך ויחמיר. לאחיי ואחיותיי למחאה אני אומר שנתניהו ינצח כשאנחנו נרים ידיים, ואנחנו לא נרים ידיים, 300,000 מפגינים בבלפור במוצ"ש הקרוב, עד שיתפטר. תודה רבה, גברתי. תודה רבה, חבר הכנסת אבידר. חבר הכנסת חמד עמאר, ואחריו, חבר הכנסת מתן כהנא. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, אני אתמול התביישתי בשבילם, ראשי הרשויות הדרוזיות, שעמדו מול משרד ראש הממשלה והפגינו. ועל מה הפגינו? על זה שראש הממשלה, שהוא צריך להתבייש, לא ראשי הרשויות הדרוזיות, הפר הסכם שחתם איתם, הגיע איתם לסיכומים על זה שיקבלו תוכנית חומש שלא תרד מתוכנית החומש הקודמת, על זה שיקבלו 200 מיליון שקל עכשיו באופן מיידי, על זה שיקבלו עוד 50 מיליון שקל, והתברר, זה מה ששמעתי מראשי הרשויות אתמול בהפגנה שלהם, שכלום לא קרה. בעצם רימה אותם ראש הממשלה. רימה אותם ראש הממשלה. הוא לא יודע שאותם ראשי רשויות סמכו על המילה שלו, סמכו על החתימה שלו. הם חזרו ליישובים שלהם עם ראש מורם ואמרו: הגענו לסיכומים, חתמנו הסכם, אנחנו נקבל את תוכנית החומש שהייתה לנו, אנחנו נקבל את התקציבים שחסרים לנו, אנחנו נדון בחוק קמיניץ כמו שהובטח באותו הסכם,

כלום לא קרה. להגיד לכם את האמת, אני רואה כל שר ושר נפגש עם ראשי הרשויות, אני רואה שרים שמגיעים ליישובים הדרוזיים ומדברים איתם,

שאנחנו רואים תוצאות מכל המפגשים האלה?

שום תוצאה.

מ-50 מיליון שקל לא הועברו לראשי הרשויות הדרוזיות, ואנחנו מדברים על קרוב ל-20 יישובים, כי זה כולל דרוזיים וצ'רקסיים, יישובים דרוזיים וצ'רקסיים שנמצאים במועצות אזוריות. אנחנו מדברים על קרוב ל-160,000 תושבים, שכמו שאמרו ראשי רשויות, ואני שמעתי אותם, אם לא יועבר להם תקציב ואם לא תאושר להם תוכנית חומש

סוף חודש דצמבר, כולם יתפטרו. כולם יתפטרו. ואני אומר להם: אתם לא צריכים להתפטר, אתם נבחרתם על ידי הציבור שלכם, הציבור שלכם נתן בכם אמון. מי שצריך להתבייש זה ממשלת ישראל. מי שצריך להתבייש, כל שר שיושב בממשלת ישראל, ממפלגת הליכוד, מכחול לבן, ממפלגת העבודה,

כל שר שהגיע ליישובים הדרוזיים רק לאחרונה. ואני שמעתי אותם וראיתי את הנאומים הנלהבים שלהם, תודה רבה. "אחיי", "אחיי".

אמרתי את זה בשבוע שעבר: עם אחים כאלה אני לא צריך אויבים, ואני אמשיך להגיד את זה. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח. חבר הכנסת עודד פורר, מוותר? לא. אני נהנה לשמוע את עודד אז אני אישאר לשמוע אותו. עד כדי כך את לא אוהבת לשמוע את מה שאני אומר? אוהבת.

היושבת-ראש, אדוני השר,

אני חייב לומר שקצת עצוב לעמוד פה היום

על הנושא הזה. ממשלת ישראל מובילה אותנו שוב להשחית את זמננו על העניינים שבינם לבין עצמם, על חלוקת העבודה וסידורי העבודה שלהם, תוך התעלמות מוחלטת ממה שקורה בחוץ. כל מי שבא לכנסת היום, כל מי שיצא בשעות מסוימות, ראה נציגים של חדרי הכושר, בריכות השחייה, כל מועדוני הספורט, עומדים בחוץ ומפגינים. על מה הם מפגינים, אדוני השר?

שיקשיבו להם, שישמעו אותם, שיבינו עם מה הם מתמודדים. ישבתי היום עם חבר'ה צעירים, בשנות השלושים והארבעים לחייהם, שעולמם חרב עליהם כי מדינת ישראל נתנה להם צו סגירה, לא כי הם לא עמדו במסגרת החוק, לא כי הם לא שירתו בצבא, לא כי הם לא עשו מילואים, לא כי הם לא שילמו מיסים, כי יש קורונה. ולצד צו הסגירה הזה היא לא נתנה להם את הפיצוי ההולם ולא נתנה להם גם את מתווה הפתיחה. ואפשר לפתוח אותם, אפשר לפתוח את המועדונים האלה. הם קשורים בבריאות הציבור, הם שומרים על בריאות הציבור. באספקטים אחרים יש עוד מחלות חוץ מקורונה, וגם עם הקורונה אנחנו יודעים להתמודד, אנחנו יודעים להתמודד עם מסכות, אנחנו יודעים להתמודד עם מרחקים בין אחד לשני. אבל איך אפשר להסביר את זה, חברי הכנסת, כשממשלת ישראל מקבלת את ההחלטה המטומטמת לפתוח רק 15 מרכזי קניות? אחרי שהציבור הישראלי לא יכול היה לקנות בגדים לילדים שלו לחורף, ילדים גדלו במידה, פותחים רק 15 מרכזי קניות. מה חשבתם שיקרה? ואז אומרים: הייתה צפיפות. וואו, איזה פלא, הייתה צפיפות, בהתחלה במרכזי הביג, אחר כך במרכזי הקניות. אם אתם לא רוצים צפיפות, תפתחו, תפתחו כמה שיותר, תורידו את הצפיפות, הרי זאת המטרה, בדיוק כמו שאמרנו כאן לפני שבוע.

אז מתי פתחו את השווקים? אחרי שאביגדור ליברמן וישראל ביתנו סיירו בשוק הכרמל הבינו שיש פה אירוע שאולי יפגע במישהו פוליטית, אז פותחים את השווקים. אז אנחנו הולכים גם להתאמן בחדרי הכושר. נלך אליהם כדי להפגין שיפתחו את חדרי הכושר, אולי אז תהיה קצת הבנה. גם במתווה הפיצוי שצריך לתת לעסקים שהם עתירי מטרים, חדרי כושר, אולמות אירועים, הם משלמים שכירויות גבוהות, הם משלמים ארנונה גבוהה, והפטור מארנונה שנתנה הממשלה לא מגיע לעסקים בסוף, בגלל הביורוקרטיה של הממשלה. אבל אני אגיד לכם איפה אין ביורוקרטיה: בחלוקת תפקידים בין שרים. בחלוקת תפקידים בין שרים אין ביורוקרטיה. במה שנוגע לעניינים שלכם, לכיסאות שלכם, אין ביורוקרטיה. במה שנוגע לאזרחים יש ביורוקרטיה. אז כתב את זה כבר אלתרמן מזמן, ואמרתי את זה לא פעם פה על הדוכן, ואני אומר לכם שוב, לסיכום הדיון בנושא הזה, ביום הזה, כשהאזרחים נאנקים ואתם מתעסקים בשטויות: הארץ הזאת עוד תחליף קיצה וגם חורפה, אבל לאן תוליכו את החרפה. תודה רבה לחבר הכנסת פורר. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח. חבר הכנסת אנטאנס שחאדה נוכח.

כן, אמרתי נוכח. כבוד היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום הרשם יניב לוזון, בהחלטה שלו למנוע תקציב או תקצוב להסעות תלמידים לבית ספר מחוץ לעיר כרמיאל, אמר משהו, בעצם, כיוון למגמה, מגמה מפחידה, מגמה מסוכנת, חבריי חברי הכנסת. קודם כול, הוא יודע שאם הוא רוצה להתקדם בקריירה המשפטית, הוא הרי מבין מי מחליט בסופו של דבר, והוא רוצה לנעום להם, רוצה לקבל את תמיכתם. אבל מה שבאמת מפחיד כאן, שיש לנו תרגום בפועל לאפרטהייד בחסות בית משפט. עכשיו יש חברים כאן, עופר, יש חברים שצריכים להסתכל על כל הפאזל. כאשר מסתכלים על כל הפאזל, אני בטוח שאתם תסכימו למילים שלי.

יש לנו חוק,

יש לנו החלטת בית משפט שמונעת תקצוב של חינוך כי מדובר בעיר יהודית. יש לנו מצב כלכלי, מצוקה כלכלית שאת סופה או השלכותיה אנחנו עדיין לא יודעים. יש לנו הסתה מתמשכת מראש הפירמידה עד כל השרים וכל הממשלה. יש לנו חוקים שמגינים על הגזענות, חוקים שנותנים לגיטימציה לגזענות. יש לנו שנאה, מצב כלכלי קשה, תחרות על משאבים. לאן זה יוביל? ההיסטוריה לימדה אותנו כבר: המרכיבים הללו מייצרים משהו, כל המרכיבים הללו, במיוחד במצוקה כלכלית, במיוחד כאשר יש גזענות ממסדית ויש חוקים שתומכים בזה או נותנים לגיטימציה. זה מוביל אותנו למשטרים אפלים שהיו כבר בהיסטוריה, וראינו את התוצאות שלהם. ובכל זה, עוד מעט יתחילו להגיד: אוקיי, עיר יהודית? אז למה יש עובדים ערבים בעיר יהודית? למה לא לאסור את כניסת העובדים הערבים למפעלים בעיר יהודית? הרי תהיה תחרות. אז נחזור לעבודה עברית, נחזור ל"עניי עירך קודם", נחזור, הינה, יש עוד החלטה: דיברנו על כרמיאל? נוף הגליל. בונים שכונה חדשה, וכדי לייפייף את זה אומרים: לאנשי קבע. לא רוצים להגיד "ליהודים" אומרים "לאנשי קבע". אותו ראש העיר שדיבר על דו-קיום אינו מאפשר פתיחת בית ספר. 30% מתושבי נוף הגליל ערבים, אבל לא, הם צריכים לנסוע כל יום לנצרת, כי אין בית ספר בנצרת עילית, כי עוד פעם, עיר יהודית.

ועוד פעם שכונה ליהודים, ועוד פעם החלטת בית משפט. חבר'ה, תודה רבה.

תתנגדו לזה, עכשיו תקומו נגד זה, תודה רבה. אחרת יהיה מאוחר. תודה רבה. חבר הכנסת משה ארבל, ואחריו,

חברת הכנסת תמר זנדברג.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן לפני כן, אינה נוכחת,

משה ארבל ותמר זנדברג. גברתי היושבת-ראש, כבוד השר, חבר הכנסת שחאדה, חבריי חברי הכנסת, ביום שישי בשבוע שעבר התבשרנו על פטירתו מקורונה של איש העסקים מר חמיס אבולעפיה, מבעלי ומנהלי רשת המאפיות אבולעפיה, אשר הסניף הכשר למהדרין שלה בעירי פתח תקווה מזכה אותי מדי פעם במנת כנאפה כשרה בלי שתדע הדיאטנית. סחתיין. חמיס, זיכרונו לברכה, נדבק בנגיף הקורונה לפני כמה שבועות, ולצערנו ביום שישי הנגיף הקשה הכניע אותו. אני מבקש מעל במת הכנסת לספר ולשתף בסיפור שמתאר לדעתי את המקום החשוב של מאפיית אבולעפיה במרקם העירוני ביפו ובתל אביב ובחיזוק הדו-קיום בעיר. לפני כ-50 שנה ליד המאפייה התגורר הרב שלמה זלמן שטאובר, זיכרונו לברכה. הוא כאב לראות את התורים מחוץ למאפייה במהלך חג הפסח והחליט להציע לסבו של חמיס, סעיד אבולעפיה, הצעה. הרב שאל את סעיד כמה מרוויחה המאפייה בפסח והציע לשלם את סכום הכסף, הפדיון של אותו שבוע, בתמורה לסגירת המאפייה בימי החג. מדובר היה כמובן באחד השבועות הרווחיים ביותר של המאפייה בשנה כולה, ולמרות זאת הרב שטאובר עמד במילתו שנה אחר שנה, וסעיד אבולעפיה ניצל את שבוע הפסח ליהנות מזמן איכות עם משפחתו ולבצע במאפייה שיפוצים. כך היה במשך חמש שנים. בשנה השישית הקדים סעיד את הרב שטראובר ואמר לו: משנה זו ואילך אני לא לוקח ממך יותר שקל אחד בעבור סגירת המאפייה בפסח. בזכות סגירת המאפייה ראיתי ברכה בעסק בשאר ימות השנה ואני לא רוצה כסף. עד היום מאפיית אבולעפיה סגורה בחג הפסח ומהווה סמל לדו-קיום בין יהודים לערבים, נוסף על היותה סמל קולינרי וחברתי. השנה לראשונה לא פתחה מאפיית אבולעפיה את שעריה בצאת חג הפסח, בשל תקנות הקורונה. חמיס אבולעפיה, זיכרונו לברכה, ייצג נאמנה את מסורת המשפחה ואת מה שהיא ייצגה. הוא היה איש עסקים ואיש אשכולות, למד משפטים, מדעי החברה והרוח, עיתונאי שהרצה רבות ופעל למען אזרחות ודו-קיום, חבר מועצת ההנהלה של תאגיד השידור הציבורי ועוד. אני מבקש מכאן לשלוח את תנחומיי למשפחת אבולעפיה הענפה. אנו משתתפים בצערה הכבד על לכתו של חמיס ומתפללים לימים טובים ובריאים יותר.

תודה רבה לחבר הכנסת ארבל.

חברת הכנסת תמר זנדברג, ואחריה ישיב השר המסכם, יובל שטייניץ.

עזבו אותו, גמרתם אותו, משה ארבל, יש בך משהו מיוחד. ממשה עד משה לא קם כמשה. בסוף הוא יצטרך מקום אצלכם ברשימה. אל תתמכו בחוקים שהם מביאים, חוקים, יש לך שלוש דקות. הוא יצטרך אצלכם להתמודד ברשימה.

אנא שמרו על שקט. אמרתי, ממשה עד משה לא קם כמשה. קדימה, חברת הכנסת זנדברג. תודה, ותודה, גברתי היושבת-ראש, על ההתחשבות בסדר הנואמות והנואמים. חברות וחברים, ב-22 בדצמבר, בעוד כשלושה שבועות, יתקיים בבית המשפט העליון דיון בשורת עתירות, ובהן עתירה שאנחנו במרצ הגשנו, לביטול חוק הלאום. הרבה אמרו לנו שלא יעלה על הדעת לבטל חוק כזה, שזה חוק-יסוד, ומנגד, שאומנם זה חוק-יסוד, אבל זה חוק הצהרתי,

ומה זה משנה, והוא לא יעשה שום דבר, הוא רק קובע את המובן מאליו. היום בבוקר ניתנה לנו דוגמה מצמררת, מבהילה, מפחידה, מה יכולה להיות ההשפעה של החוק הזה, וזו רק דוגמה ראשונה, וזה כל כך כואב לי, כי זה בדיוק מסוג הדברים שאמרנו שיקרו. אמרנו שהחוק הזה יסייע לבסס עליונות יהודית במדינה דמוקרטית שאחד מהערכים הבסיסיים שלה זה שוויון. צעקנו שערך השוויון שמופיע במגילת העצמאות נמחק מהחוק הזה, ולא בכדי. הוא נמחק בכוונה תחילה, כי זה חוק שחוקק כדי למחוק את השוויון וכדי לבסס עליונות. והיום בבוקר ראינו לזה דוגמה כאשר שופט בבית משפט שלום, ניצל, ניצל, השתמש בחוק הבזוי הזה כדי לקבוע שילדים ישראלים במדינת ישראל, תישלל מהם הזכות השווה לחינוך רק בגלל שהם ערבים. והדברים שכתובים בפסק הדין הם מצמררים, אני לא רוצה להכביר בקלישאות: אם נתרגם אותם לשפות אחרות, וכל מיני דברים כאלה. שיהיה כתוב בפסק דין של בית משפט ישראלי שאפשר שלא להקים בית ספר כי חשוב שעיר תהיה יהודית? לאן הגענו? הדברים שנלחשו בחדרי-חדרים ושנרמזו ולא היה אפשר להגיד אותם במפורש, היום כתובים בפסק דין של בית משפט, וכל זה בגלל שאנחנו נתנו לחוק הזה, התנגדנו וצעקנו ונלחמנו, אבל בסופו של דבר הפסדנו, ועל הבית הזה הכתם שהחוק הזה נכנס לספר החוקים. ולכן הדיון הזה שיתקיים ב-22 בדצמבר, דיון ראשון בעתירות נגד החוק, הוא ההזדמנות האחרונה שלנו לעצור ולשנות כיוון.

יתגוללו גם על בג"ץ ויגידו: זה לא תפקידו, וכל הדברים האלה, אבל חברות וחברים,

אסור שיישאר בספר החוקים.

זה חוק מרושע. דרך אגב, זה חוק עילג. זה חוק מגעיל. זה חוק שכתבו אותו מתוך התנשאות, ברשלנות, באיזה שרבוט גזעני ומעליב. זה חוק משפיל, זה חוק שמשפיל אותי בתור אישה, בתור יהודייה, בתור אישה שמאמינה בשוויון, בתור אזרחית המדינה הזאת. ולכן אני ממש מבקשת: אם הבית הזה לא השכיל שלא להעביר את החוק הזה, בואו נסתכל על פסק הדין שעבר היום בבוקר וננצל את הדיון הזה כדי להגיד: אנחנו באמת, מיוזמתנו, ככנסת, מצטרפים לעתירות לבית המשפט ומבקשים להסיר את הנגע הזה מספר החוקים הישראלי.

תודה רבה. יסכם שר האנרגיה יובל שטייניץ, ואחריו נעבור להצבעה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, ראשית, אני מאוד שמח על ההודעה, הודעת הממשלה שאנחנו הולכים לאשר עכשיו שהשר ביטון, מיכאל ביטון, יתמנה,

נוסף על תפקידיו הנוכחיים, לשר לעניינים אסטרטגיים, כיוון שהשרה אורית פרקש קיבלה על עצמה, ונאחל לה כולם בהצלחה, למלא את התפקיד הבאמת-חשוב ומאתגר של שרת תיירות.

כי אם כחול לבן מעוניינים עכשיו למנות את מיכאל ביטון ולתת לו סמכויות ותפקיד כשר לעניינים אסטרטגיים, אולי בכל זאת הם הבינו שבחירות רביעיות זה דבר גרוע ושצריך לעשות כל מאמץ לשמר את הממשלה הנוכחית. יכול להיות שיש פה איזה סימן חיובי. אבל בהמשך לכך, אני לא יכול להתעלם מהדברים שאמרה ידידתי חברת הכנסת תמר זנדברג על חוק הלאום. אני מוכרח להגיד, אינני מבין מה משפיל ומעליב בחוק הלאום או בקונספט של מדינת לאום. קודם כול, אני רוצה להזכיר לידידתי תמר זנדברג שרוב המדינות בעולם וגם רוב המדינות באירופה, למשל, הן מדינות לאום מובהקות, מדינות שיש להם דגל משלהן, שיש להן דת רשמית משלהן, גם אם הן מכבדות דתות אחרות. בחלק ממדינות אירופה, כמו דנמרק, שבדיה, באיזו מדינה יגידו לילדים שהם לא זכאים לחינוך? תגיד לי

מה קשור חינוך לחוק הלאום? זה מה שקשור, יפה, זה מה שאנחנו שואלים.

כתוב בחוק הלאום שילדים לא יקבלו חינוך?

רוב מדינות העולם הן מדינות, זאת החרפה. והאזרחים בהן הם אזרחים. מה?

אני לא רוצה להשתמש במילים גסות, אבל זה נראה לי חסר שחר. מה השופט פסק, שבגלל חוק הלאום ילדים לא מקבלים חינוך?

צביקה, אתה מאשר את זה? אני לא יודע מה השופט החליט, אבל זאת מדינה שעל פי שיטת המשפט שלה, החלטות של שופט שלום נבחנות בערכאת ערעור, ואי-אפשר, בגלל החלטת שופט, לשלול את החוקה הישראלית, גם אם הפרשנות היא פרשנות שגויה. אל תיקחו את השוליים, תהפכו את זה למרכז, ואת המרכז תהפכו לשוליים. זה שופט בבית משפט שלנו,

יש לעם היהודי זכות הגדרה עצמית,

וזכות הגדרה עצמית היא בארץ ישראל,

נניח שאתה צודק. זה נותן לגיטימציה? זה נותן לגיטימציה להגיד לאנשים שהם לא יכולים לחיות, ואל תשללו את זכות ההגדרה עצמית של העם היהודי, זכות ההגדרה העצמית של הפלסטינים, מה שקרה פה זה בדיוק מה שאמרנו שיקרה.

אתה לא מתבייש? תתביישו.

הגדרה עצמית, חבר הכנסת כסיף

חבר הכנסת כסיף,

תחזור למקומך. חבר הכנסת כסיף, חבר הכנסת כסיף, תחזור למקומך, בבקשה.

כסיף, תחזור למקומך, בבקשה. זה לא מקומך שם. אני רק מבקש, אני מבין שלשיטתם, מה?

אבל אם שופט עליון או אפילו שופט שלום,

אמר משהו שמשתמע משהו אחר, אז כל המערכת הדמוקרטית הישראלית צריכה להצדיע ולקיים את מה שאומר שופט שלום. אז זוהי לא עמדתי ולא השקפתי לגבי דמוקרטיה. כבוד האדם וחירותו בטעות, אתה תבטל את, לא, כל מה שגזעני, בכל מקרה, אני מציע,

מי שלא יושב במקומו לא יוכל להצביע, ואנחנו עוד דקה עוברים להצבעה. אני לא, אני מציע לידידיי מהשמאל לקרוא מאמר שפרסם שר ובכיר לשעבר בשמאל שקוראים לו חיים רמון, מאמר מהיום או אתמול, על הפגיעה החמורה בדמוקרטיה בעקבות מעורבות היתר והאקטיביזם השיפוטי של מערכת המשפט בכלל ושל בית המשפט העליון בפרט. גברתי היושבת-ראש, אני מבקש מהכנסת לאשר את המינוי של השר מיכאל ביטון לשר לעניינים אסטרטגיים כהודעת הממשלה, לאשר את הודעת הממשלה בעניין. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה. אני אמרתי לו לפני שעה לעלות למקומו. אני עכשיו לא מחכה לך. אני לא מחכה לך עד שתעלה למעלה.

אני רוצה להצביע חוק, אחרי זה.

אבל אני אמרתי לך עשר פעמים. אתה לא תצביע. אני אמרתי את זה. קדימה. כל אחד מצביע רק ממקומו. קדימה, עוברים להצבעה. הודעת הממשלה על שינוי בחלוקת התפקידים בממשלה נתקבלה. 23 בעד, חמישה מתנגדים, נמנע אחד. אני קובעת שההצעה התקבלה והסמכויות עברו לשר ביטון. אנחנו עוברים להודעת הממשלה הבאה, הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31 לחוק-יסוד: הממשלה, בדבר החלטתה להעביר לשר הדיגיטל הלאומי את הסמכות הנתונה לראש הממשלה לאשר את מכירת אחזקות בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ בחברת, וואלה תקשורת בע"מ, מכוח סעיף 14 לצו התקשורת (בזק ושידורים) (קביעת שירות חיוני שנותנת "בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ), התשנ"ז 1997, לפי סעיף 4ד לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב 1982. ימסור את ההודעה שר החקלאות אלון שוסטר, ואחריו יתקיים דיון ארוך. כבוד היושבת-ראש, חברי הכנסת הנכבדים, הינה, אני מודיע שנכנס השר גבי אשכנזי, שיחליף אותי, ואני מתכבד להודיע כי בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, החליטה הממשלה להעביר לשר הדיגיטל הלאומי את הסמכות הנתונה לראש הממשלה לאשר את מכירת אחזקות בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, בחברת וואלה תקשורת בע"מ מכוח סעיף 14 לצו התקשורת (בזק ושידורים) (קביעת שירות חיוני שנותנת "בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ), התשנ"ז 1997, לפי סעיף 4ד לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב 1982. בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, מבקשת הממשלה להביא את ההחלטה האמורה לאישורה של הכנסת.

מאיר כהן, אינו נוכח. חבר הכנסת עופר כסיף, יש לך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש,

התאבדה מאיה גאיה, שידועה גם בשם ורד לב. היא לא עמדה בטראומת גילוי העריות שנכפה עליה, גם בטראומת האלימות, וגם סגירת התיק בעניינה גרמה לה לשלוח יד בנפשה. היום, בדיוק שש שנים לאחר מכן, 30 בנובמבר 2020, נמצאה גופתו של יונתן היילו. יונתן היילו היה קורבן להתעללות מינית שהרג את האדם שאנס אותו. הוא הגן על עצמו במעשהו, ולמרות זאת נשפט וישב קרוב לעשר שנים בכלא. היום, כאמור, נמצאה גופתו בחוף בנתניה. הוא היה 32 במותו. הוא מעולם לא הצליח להשתקם מהאונס הנורא שעבר ומהכליאה. מותו עדיין נמצא בחקירה, כך שאי-אפשר לקבוע מה הגורם, אבל אין שום ספק שחייו לא היו חיים בשנים הארוכות שעברו מאז ההתעללות הנוראה, ולאחר מכן גם בכלא. אני רוצה להעלות כאן בקול עז ורם את קולם של אלה שלא נשמעים, את קולם של קורבנות ונפגעי התקיפות המיניות, אנשים ונשים, קטינים ובגירים, שסובלים בצורה בלתי נסבלת, זוועתית, מאלימות יום-יומית מינית, לפעמים על ידי קרובי המשפחה. אני רוצה להשמיע פה את קולם ואני רוצה לבקש מחבריי פה לזכור את יונתן היילו, שכאמור גופתו נמצאה היום, לזכור אותו, לא לשכוח את אשר עבר עליו, לזכור אותו ולעשות הכול כדי למנוע את הפשעים הבאים.

תודה, חבר הכנסת כסיף. חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב טסלר, אינו נוכח, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח. חברת הכנסת סונדוס סאלח,

כבוד היושבת-ראש, חברי וחברות הכנסת, כנראה ששווה להיות כספומט יותר מאשר להיות בן אדם, אזרח ערבי, או אישה וגם אישה ערבייה.

להזכירכם, שבועיים מיום שנרצחה ופאא עבאהרה, ועד היום הרוצח שלה לא נתפס, והמשטרה כשלה פעם נוספת בתפיסת הרוצח, פעם נוספת הרוצח מסתובב חופשי, ויכול להיות שהוא מאיים על חייהן של עוד נשים ועוד קורבנות, כמו גברים אלימים נוספים, שיש פוטנציאל עכשיו יותר מכל פעם אחרת, בתוך משבר חברתי-כלכלי, מגפה כל כך גדולה, לרצוח יותר ויותר, במיוחד נשים. המשטרה כשלה גם הפעם הזאת. אני רוצה לספר לכם על הצעה לסדר-היום שלא התקבלה בנשיאות על תפקוד המשטרה ועל הפגיעה המינית שבחסות המשטרה: "התחילו לגרור אותי כשכל הגוף שלי חבול. המעיל והצעיף שלי נפלו, התחננתי שייתנו לי לכסות את הגוף שלי כי השמלה נקרעה. הותירו בי צלקות נפשיות". במילים אלו מספרת היום נועה ברק על הרגע במהלך ההפגנה בבלפור בירושלים הקרה כשהותקפה מינית בידי שוטרים. התיעוד של העיתונאי ישראל ותיעודים נוספים הופצו ברשתות אתמול. במשך דקות ארוכות, לפי העדויות, הם הפשיטו אותה מבגדיה, קרעו את שמלתה, ולמרות התנגדותה ותיעוד של מפגינות ומפגינים נוספים המשיכו ללא הפסקה. אז גררו אותה על הרצפה כשהיא בתחתונים. האירוע מצטרף לשורה ארוכה מדי של עדויות רבות של נשים על תקיפות ופגיעות מיניות שעברו בידי שוטרים, ובפרט מפגינות, שמעידות שהן נפגעו בעבר ומאז לא מגיעות להפגנות, כנראה זו עוד דרך לפזר הפגנות, או מגיעות עם חששות וטראומות כבדות, תקיפות מיניות אלימות ופוגעות, מהירות, שקשה לתעד ולזהות מי מהשוטרים פגע ואיך הסיטואציה הזו טופלה. את הנושא העליתי גם בדיון בוועדת הפנים ב-15 בספטמבר על נוהלי עבודת המשטרה בהפגנות והפגיעה בזכות להפגנה ומחאה. אחרי השימוש הפסול במכת"זיות, במעצרי שווא המוניים, באלימות יתר ותביעות הפחדה והשתקה, הגיע הזמן להציף את התופעה, להבין את ההיקפים וההשלכות שלה, לפקח ולעצור את השוטרים משימוש בתקיפה מינית לשליטה וביסוס של מה שהם קוראים לו "הסדר הציבורי", תוך הטלת פגיעה פיזית, נפשית ומינית בנשים וגברים.

תודה רבה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת. חבר הכנסת איימן עודה.

חבריי חברי הכנסת וחברות הכנסת. רביע כנאענה, רוצח גרושתו ופאא עבאהרה מלפני שלושה שבועות, עדיין לא נתפס. הוא לא כספומט, הוא אזרח ערבי. כשרוצים לתפוס בחור שירה על כספומט, אז המשטרה לא מדברת על תחנות משטרה ולא על גיוס ערבים ולא על הרחבה משמעותית בשירות הלאומי-אזרחי, לא שואלת כלום.

האם יש דבר יותר חשוב מהכסף? אז המשטרה כן מצליחה. אני מאמין בכל רמ"ח איבריי, כמו שכל אזרח ערבי מאמין במדינה, שאם המשטרה רוצה לתפוס בן אדם, היא כן יכולה לעשות את זה. אבל כשהנרצח הוא ערבי, או ערבייה כמו ופאא עבאהרה, והוא לא כספומט,

פתאום המשטרה לא מצליחה, כמו שהיא לא מצליחה עם 70% ממקרי הרצח בקרב האזרחים הערבים. אני פונה לממשלה, לשרים, אני פונה למצפון של כל בן אדם שיכול לעזור: רביע כנאענה חייב להיתפס, ושיינמק מאחורי סורג ובריח. הצדק חייב להתממש, לא רק בגלל ופאא עבאהרה אלא בגלל כל בן אדם בהיותו בן אדם.

חבר הכנסת סמוטריץ', בבקשה. גברתי היושבת בראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, הייתי אתמול בסיור, לא ראשון, לא שני ולא שלישי, בשכונות בדרום תל אביב, שכונות שהולכות ונכבשות על ידי מסתננים ומהגרי עבודה ומתרוקנות מתושביהן היהודים,

מבעלי הנכסים, מהמוכרים בחנויות, שכונות שמתמלאות בפשע, באלימות, בפחד ברחובות. אמרתי, זה לא סיור ראשון ולא השני ולא השלישי,

חברת הכנסת חיימוביץ', גברתי יושבת-ראש ועדת הפנים, הקורונה היא קו פרשת מים בהקשר הזה. הקורונה יכולה להיות הזדמנות יוצאת מן הכלל לקדם בצורה דרמטית את ההוצאה של אותם מסתננים מכאן ואת השבתם לביתם, למדינות המוצא או למדינות שלישיות, מכיוון שלחלקם הגדול אין עכשיו עבודה, הם הרי באו לכאן כדי לעבוד, כדי לשפר חיים, כדי להעביר כסף אחורה למשפחות שלהם, וחלקם הגדול מסתובבים עכשיו חסרי מעש, חסרי תעסוקה ופרנסה. האמת היא שרבים מהם רוצים לצאת, כי כשאין עבודה ואין אוכל ואין מה לעשות, אז רוצים לצאת. הם באו לכאן וחשבו שתהיה להם כאן מציאות טובה יותר, והקורונה מקשה על כולם. לו הייתה היערכות ממשלתית מתאימה שעוזרת להם, שמציעה להם, שמסדרת להם כרטיסי טיסה, שפונה אליהם, שמעודדת אותם, שנותנת להם את התמריצים ואת המענקים כדי לצאת, יכולנו להוציא מכאן הרבה, אגב, כן, מרצון. אני רוצה להאמין שגם את, אנחנו יכולים להתווכח על הצורך להוציא אותם בכוח, אני לא מתבייש בעמדתי, אבל אני מניח שגם את תשמחי אם הם ירצו לצאת מכאן ברצון, כי אין להם מה לחפש כאן וכי יש להם כנראה מה לחפש במקומות אחרים. אין טיסות.

אין שום מערכת ממשלתית שהולכת לשם עכשיו, מחפשת את אלה שאין להם מה לעשות, וראיתי אותם בעיניים, ועוזרת להם לצאת. אבל הקורונה יכולה גם לייצר אסון גדול, מכיוון שאם אנחנו ניכנע לקמפיין הציני והשקרי של ארגוני השמאל, שמבקש עכשיו לתת להם עוד מענקים ועוד סיוע ולקבע את הנוכחות שלהם כאן, אז במקום לנצל הזדמנות, הקורונה תיהפך לבכייה לדורות בהקשר הזה. אז היום בג"ץ פסק שצריך להמשיך את ההסדר, לפחות במסגרת צו ביניים, של הביטוח הרפואי לילדים שלהם, וביטוח לאומי כבר הודה בשבוע שעבר או לפני שבועיים שהוא נותן להם מענקי לידה וקצבאות ילדים, אגב, בניגוד לחוק, כל מיני פרשנויות מפולפלות. אנחנו לא רוצים לעודד אותם להישאר כאן. אנחנו רוצים מדינה יהודית עם רוב יהודי. אנחנו לא רוצים פצצות זמן חברתיות, לאומיות, כלכליות, וזה מה שיש היום באותן שכונות חלשות,

כבר מזמן לא רק בדרום תל אביב. אז אנחנו נמשיך להתעסק עכשיו בכיסאות המוזיקליים, להעביר לשר הדיגיטל, אני לא יודע מה זה שר הדיגיטל, מאיפה במדינה נורמלית צריך שיהיה שר דיגיטל,

הייתם צריכים עוד כיסא. אז עכשיו נעביר לשר הדיגיטל את הסמכויות על הזה ועל ההוא, ולפני רגע הסמכנו את השרה הזאת לשר ההוא, אני מסיים, במקום לטפל בדברים החשובים. כפי שאמרתי, משבר הקורונה יכול היה להיות הזדמנות יוצאת מן הכלל. אם רק הייתה כאן קצת אחריות, קצת חשיבה וקצת רצינות בעבודה, יכולנו אלפים רבים להוציא ולהשיב לביתם, והלוואי שהממשלה תתעורר. מוטב מאוחר מלעולם לא. תודה, חבר הכנסת סמוטריץ'. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, היום התפרסם המקרה שבו משפחה מכרמיאל פנתה לבית המשפט נגד עיריית כרמיאל כדי לחייב את העירייה לממן נסיעות של תלמידים ערבים שמתגוררים, המשפחה מתגוררת, משפחת בכרי, 15 שנים בכרמיאל. בכרמיאל יש כ-500 תלמידים ערבים. בגלל שאין בית ספר ערבי, הם לומדים מחוץ לכרמיאל, ביישובים ערביים. אז הם פנו לבית משפט השלום בקריות, והרשם, נדמה לי יריב או יניב לוזון שמו, פסק שלפי חוק הלאום כרמיאל היא יישוב יהודי, הגירה יהודית, ולכן דינה של הפנייה, של העתירה, להידחות על הסף. מה ביקשו המשפחות הערביות, שהן של אזרחי מדינת ישראל?

ביקשו בית ספר. איזה פשע. איזו יוהרה לבקש בית ספר בערבית בכרמיאל, בנוף הגליל. יש בתי ספר בלוד,

יש בתי ספר ערביים ששייכים למשרד החינוך, משרד החינוך של מדינת ישראל, גם בחיפה. ומה קרה? לא קרה כלום. זה לא מזיק לאף אחד, לא מאיים על אף אחד. בתי ספר שאמורים להיות שייכים, ת"פ של משרד החינוך של מדינת ישראל. ראה זה פלא, אמרו: אם אין בית ספר, נלמד בחוץ, אבל תנו לנו החזרי נסיעות, דווקא בתקופה הזאת של הקורונה. הפסיקה המבישה של הרשם היא אות קין גם על מצחו שלו וגם על מצחו של מי שדחף לקבל ולאשרר את חוק הלאום, שאמרו בהתחלה שזה דקלרטיבי, לא, מתברר שהוא מקור סמכות של פסיקות. לכן, תזכרו את הפסיקה הזאת בעוד שנים רבות. תזכרו אותה. היא אות קין על מצחה של מערכת המשפט וכל אלה שהצביעו בעד חוק הלאום. תודה, חבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת עידן רול, איננו, חבר הכנסת יאיר גולן, איננו. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. מוותר.

חבר הכנסת אלכס קושניר, איננו. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה.

עבדו שנים ופוטרו בניגוד לחוק. חברות שולחות עובדים מבוגרים הביתה בחסות הקורונה.

בן 60, פוטר מרשת א.ל.מ. אולג, בן 60, פוטר מרשת א.ל.מ בגלל קיצוצים, אלא שמייד הועסקו שני עובדים צעירים במקומו. סיפורו של אולג הוא דוגמה לתופעה מדאיגה בחברה הישראלית. הקורונה הפכה לתירוץ של קסם שמאפשר למעסיקים לפטר עובדים מבוגרים ללא הסברים. לאחרונה עצר בית הדין לעבודה כמה מקרים שבהם פוטרו עובדים מבוגרים בניגוד לחוק. מיהם העובדים שמפוטרים? בדרך כלל אלה העובדים המוחלשים במשק. מדוע הם מפוטרים?

כי אפשר, כי הם חלשים, והם לא ייגשו לבית הדין לעבודה, כי אין להם את האמצעים, אין להם את העוצמות לתבוע ואין להם את היכולת. זוהי תופעה מדאיגה מאוד, תופעה בזויה של ניצול עובדים מוחלשים במשק העבודה הישראלי. אני קורא לשר המשפטים ולשר העבודה והרווחה לתת את דעתם ולפעול נגד אותם מעסיקים. כל הפיטורים הם בניגוד לחוק. יש לעשות מעשה, להוציא התראות, להוציא הודעות לציבור, לבצע הסברה לציבור העובדים. אני קורא לאוניברסיטאות שבהן יש פקולטות למשפטים ובדרך כלל הן מחזיקות סיוע משפטי לנצרכים ללא כל תמורה לפתוח את שעריהן, לפרסם כי הן נותנות סיוע משפטי לאותם עובדים מוחלשים במשק, למי שפוטר שלא כדין ממקום עבודתו והמעסיק, המעביד, ניצל את הכוח שלו בחסות הקורונה. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת מיקי לוי.

אין לך מה להגיד על פסקות בית המשפט הקשות בעניין, יש הרבה. לא שמעת, כנראה. חבר הכנסת מיקי לוי סיים את דבריו. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה. תגיד, לכם אין מה להגיד על הדברים שאני רוצה? כמה פעמים ברחתם מהצבעות, תגיד לי? אוה. אה, אתם רוצים עכשיו? תאמינו לי, אתם צריכים להגיד משהו. אתם לא אומרים. אנחנו הצבענו נגד החוק הנורא הזה, ואתה יודע שאנחנו ניסינו גם לתקן אותו עם שתי מילים, להוסיף שתי מילים,

אתה יודע בדיוק. צריך לבטל אותו, לא לתקן אותו, אדוני. חברת הכנסת זנדברג, בבקשה. חבר הכנסת לוי, בבקשה, תן לתמר זנדברג לדבר. שוויונית, ואם תרצה, דמוקרטית.

כל, מיקי, היא רוצה להתחיל.

אני מתנצל,

תודה, גברתי היושבת-ראש. אני רוצה רגע לחרוג ממנהגי עד כה וממנהג רוב הדוברים פה ולהתייחס לנושא הדיון. לדעתי, זה קצת עבר פה מתחת לרדאר.

תראו על מה אנחנו מצביעים. יש פה העברת סמכויות בנושא רגיש, בנושא תקשורת, מראש ממשלה שבעוד שבועיים,

אמור להתחיל משפט שחיתות שלו שנוגע לתקשורת, ואסור לו לגעת בדברים האלה, והעברת הסמכויות מתבצעת, אנחנו עומדים עכשיו להצביע, לא לשר התקשורת, שזה תחום עיסוקו, אלא לשר אחר. איזה שר? דודי אמסלם. תשאלו: איזה שר הוא?

שר הדיגיטל, השר המקשר עם הכנסת, שר השקר כלשהו, שבא לפה כל שבוע לנאומי הסתה החוזרים ונשנים אחד אחרי השני בשירות נתניהו והשחיתות שלו. הוא תוקף את המפגינים נגד נתניהו, הוא משפיל ומכפיש במילות הסתה קשות מאוד את המחאה נגד השחיתות של ראש הממשלה, ועוד כמה דקות הוא הולך לקבל כאן את הסמכויות שנלקחו מראש הממשלה בגלל ניגוד העניינים ובגלל משפט השחיתות שבגללם ההפגנות. תגידו, זה עולם הפוך? השתגענו? וזה כבר עובר בשקט. הכול הולך. רק בגלל זה לממשלה הזאת אסור לכהן עוד יום אחד. תגידו, איפה אנחנו נמצאים? יש כאן איזה ליקוי מאורות יוצא דופן. וסליחה, אני הבטחתי לעצמי כבר כמה פעמים שאני לא אעלה ואגיד: כחול לבן, כחול לבן,

איפה אתם? אתם בצוללות? אתם בחוקי השוויון?

אתם במאחזים הבלתי-חוקיים? מה קורה? ולכן, חברות וחברים,

אני חושבת שהנושא הזה, לא מספיק דובר בו והוא לא מספיק הרעיד פה את אמות הסיפים. מישהו יכול לדעת ומישהו יכול להיות בטוח שהשר דודי אמסלם יקבל החלטות בנושא בזק, בנושאים שנוגעים למשפט עם אישום של שוחד, באופן עצמאי? הוא יחשוב לעצמו ויגיד: מה טובת אזרחי המדינה בתחומים האלה? זה באמת, אני חושבת שעצם העברת הסמכויות הזאת צריכה להיחקר כחלק מפרשיות השחיתות, היא איזו הסתעפות,

של כתב האישום פה. בוודאי ובוודאי שזה לא מענה לניגוד העניינים החמור, ובוודאי ובוודאי,

בוודאי שכולנו היינו צריכים להסכים מראש שיש כאן ניגוד עניינים, שהעברת הסמכויות תועבר באופן אוטומטי לשר אחר,

האמת היא שראש הממשלה שנאשם בכאלה אישומים לא אמור היה להיות ראש ממשלה כבר מזמן, אז על מה אנחנו מדברים פה בעצם?

תודה רבה. חבר הכנסת ווליד טאהא, חבר הכנסת ישראל אייכלר, חברת הכנסת מרב מיכאלי, חבר הכנסת אלי אבידר, חבר הכנסת מתן כהנא, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, חבר הכנסת עודד פורר, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. חבר הכנסת אריאל קלנר,

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, 1985, ואני בן חמש, יונתן פולארד נתפס. לאחר שנתיים הוא נידון למאסר עולם. בינתיים חלפו השנים. אני היום אבא, ברוך השם. רוב ילדיי כבר עברו את גיל חמש, הגיל שבו אני הייתי כשפולארד נעצר. לפני כ-20 שנה נחשפתי לסיפור, ואף השתתפתי בכמה פעילויות למענו. לפני חמש שנים, לאחר שנות המתנה וכיסופים, זכה פולארד להשתחרר מכבלי המאסר. בימים אלו התבשרנו סוף-סוף על שחרורו המוחלט של יונתן. יונתן חוזר הביתה. בימים ההם יונתן פולארד לא עמד מנגד. הוא לא חשב על עצמו. מול עיניו עמדה מדינת ישראל, עמדה אחריותו האישית והלאומית. הוא בחר בזהות היהודית שלו. על פני חירותו האישית הוא בחר באחווה, בעם ישראל. לימים הסביר פולארד את מעשיו. גברתי, מצמרר לקרוא את הקטע המלא. כך אומר פולארד: "מעדיף אני להעלות רקב בכלא מאשר לשבת חס וחלילה שבעה על מאות אלפי ישראלים שעלולים היו למות בגלל פחדנותי". והוא אכן נרקב בכלא 35 שנה. אני שומע היום שיש כאלה, אני מכנה אותם רקובים מוסרית, המנסים לגמד את מעשיו. יש כאלה שמנסים לפסול את פעולותיו, ובהם כאלה שלצערי הגיעו לתפקידים בכירים ביותר, מה שמוכיח שגם אדם קטן ושפל יכול להגיע לתפקיד בכיר. אני בז לכל אותם שפלים. לא תצליחו. עם ישראל מוקיר ויוקיר את פולארד הרבה אחרי שכל אותם גמדים ייעלמו מן העולם. לאורך ההיסטוריה יהודים הקריבו למען זהותם הלאומית והדתית למען עם ישראל, למען מדינת ישראל, למעננו. כאן, על דוכן הכנסת, אני רוצה לומר לפולארד במילות השיר המוכר: "אנחנו מחכים לך יותר מדי שנים". בין כל המוני בית ישראל שיחכו לך כשתגיע הביתה, יש גם אחד שהיום הוא חבר כנסת בן 40, והיה פעם ילד בן חמש כשנכלאת. בוא הביתה.

תודה רבה לחבר הכנסת אריאל קלנר. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, בבקשה. דוד המלך אומר

באלוקים, יתהלל כל הנשבע בו כי יסכר פי דוברי שקר". היה פה היום מעשה נבזי ושקרי כאן בכנסת. לא הייתי מטריח את עצמי לעלות כאן בשעה כזאת, להטריח אתכם ולומר את זה, אבל כמו שאמר דוד המלך בתהילים, "יסכר פי דוברי שקר". יש כאן אדם ששנתיים ימים עסוק בלהפיץ שנאה ואיבה בעם הזה. זה דבר שנעבור את הפוליטיקה, נעבור ממשלות, הדבר הזה יישאר. לכן חובה לעמוד כאן, לא רק עליי, על כולם, ולהשתיק את השקר הזה. היה דיון באיזו ועדה: מי שרצח לא יכול לקבל חסות על ילדיו, מי שרצח את בת זוגו, דבר הכי הגיוני, נורמלי, חוק שעבר כאן ביום רביעי, הגיע היום לוועדת הכנסת לדיון באיזו ועדה.

איווט ליברמן, מה שהוא עושה כבר שנה וחצי בגלל שנתניהו עשה לו משהו, אני כבר לא זוכר מה, שלח לו חוקרים, אני כבר לא זוכר מה היה הסיפור, למה הוא כועס על נתניהו,

שיהדות התורה וש"ס מנסים להגן על רוצחים ולכן יהדות התורה וש"ס רוצים את החוק בוועדה של יהדות התורה בשביל לקבור את החוק. "יסכר פי דוברי שקר".

בעשרת הדיברות "לא תרצח"? לא נכתב בחוקי מדינת ישראל, נכתב הרבה לפני בריאת העולם. הנושא הזה שרוצח לא יכול לקחת אחריות על ילדיו נכתב הרבה לפני חוקי מדינת ישראל. לבוא ולהציג את זה שיש לחרדים עניין להגן על רוצחים ולהסית את ארגוני הנשים לבוא נגד יהדות התורה וש"ס, על זה נאמר "יסכר פי דוברי שקר". וכפי שאמר דוד המלך בתחילת הפסוק: "המלך ישמח באלוקים, כל הנשבע בו", האמת תצא לאור והשקר ייסכר.

תודה רבה. אני עוצרת רגע את רשימת הדוברים לצורך הודעה של סגנית מזכירת הכנסת.

תודה רבה. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס'

התשפ"א 2020, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

חבר הכנסת רם בן ברק, אינו נוכח, חבר הכנסת מנסור עבאס,

חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, בבקשה. כבוד היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, מספר רב של יישובים בחברה הערבית נמצאים יותר משבוע,

יותר משבוע, בסגר, בגלל או כתוצאה מהתפרצות התחלואה בנגיף הקורונה. אנחנו התרענו כבר ואמרנו שסגר לבד לא יפתור את הבעיה. סגר שכולא בעצם את האזרחים, התושבים, באזור גיאוגרפי אחד ללא פתרונות, ללא התערבות אמיתית בתחום הכלכלה, הבריאות, הוצאת הנדבקים מחוץ ליישובים, רק יוסיף ויגדיל את התחלואה ביישובים הערביים, וזה מה שקורה. לא פלא, לדוגמה, היישוב נצרת, העיר הערבית הגדולה ביותר, כמעט 100,000 תושבים שכבר שבוע נמצאים בסגר, והתחלואה לא יורדת. יש כמעט 1,000 נדבקים, כל יום נוספים 1,000 נדבקים חדשים ביישובים הערביים. אחוז הנדבקים או הבדיקות החיוביות בסך הבדיקות, כמעט 50%, אבל אחוז הבדיקות הנעשות ביישובים הערביים, רק כמעט 15% מסך כל הבדיקות. אנחנו פנינו כבר לפני כמה חודשים לפרויקטור היוצא גמזו ושלחנו אתמול עוד מכתב לפרויקטור החדש, פרופ' אש. דרשנו: בלי פתרון כלכלי, תמיכה בעסקים שקורסים, במובטלים, בעובדים שדורשים, רוצים לצאת לעבודה, כי אין מי שיפצה אותם, כי צעירים ערבים אינם מקבלים דמי אבטלה, כי אלה שאינם יכולים לצאת ואינם בבידוד או בחל"ת, כמו הרבה מהמורים והמורות שעובדים בנצרת אבל מתגוררים מחוץ לנצרת, מי יפצה אותם? הרי הם לא בחל"ת, לא נדבקים ולא בבידוד. תחת איזו הגדרה יפוצו בלי לתת כלים לרשויות המקומיות הערביות? זה כבר גל שלישי כמעט. אנחנו לקראת גל שלישי ועוד פעם הפרויקטור ומשרד הבריאות משתמשים באותם כלים. ריבונו של עולם, זה לא יעזור גם הפעם. צריך תוכנית רחבה להתמודד עם הנגיף בחברה הערבית. העיר אום אל-פחם, כפר ריינה, עראבה, אלה יישובים שנכנסו לקו האדום, מוגדרים כאדום ונכנסו לסגר. אילו תקציבים משרד הפנים העביר לרשויות המקומיות? איזו תוספת כוח אדם נוספה לרשויות האלה?

העיר נצרת, שבנויה ומבוססת על תיירות, כבר שבעה חודשים בלי תיירים. זה אסון כלכלי, ואנחנו לקראת חגי הכריסטמס וראש השנה ועדיין ה-30 מיליון שהובטחו לפני כמה חודשים לא הועברו לנצרת. מה ש-30 מיליון, היה צורך לפני כמה חודשים, וזה כלום, היום הסכום הוא פי עשרה לפחות כדי לעזור לעיר הזאת.

על משרדי הממשלה להתפכח עכשיו, באופן מיידי, לשתף פעולה עם ראשי הרשויות, עם הרשימה המשותפת ועם חדר החירום של ועדת המעקב ולהציע פתרון כללי.

תודה רבה, חבר הכנסת שחאדה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת משה ארבל, מוותר, חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת. חבר הכנסת יוסף ג'בארין,

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, פשוט לקרוא ולא להאמין את אותו פסק דין של רשם בכיר בבית משפט השלום בקריות, שבעצם נותן לגיטימציה להדרת התלמידים הערבים, לפגיעה בזכותם לחינוך, לפגיעה בתושבים הערבים בכרמיאל, כאשר הוא מצביע על חוק הלאום כחוק שמשפטית מאפשר את המסקנה שאליה הגיע אותו רשם. מהי המסקנה? שבעצם אין זכות לתלמידים הערבים בכרמיאל ללמוד בכרמיאל ואין להם זכות לקבל החזר נסיעות לבתי ספר מחוץ לכרמיאל. הוא כותב שהתושבים הערבים בכרמיאל מהווים היום 6%, ואומר שהזכות הזאת יכולה בעצם לפגוע, בניסוח שלו, במאזן הדמוגרפי של כרמיאל, והוא מצטט את סעיף 7 בחוק הלאום, אותו סעיף שאומר שההתיישבות היהודית היא ערך לאומי, ומסתמך על הסעיף הזה כמקור לאפליה, להדרה, לגזענות שהוא מכשיר אותה. אני אומר, לקרוא ולא להאמין,

אולי לא צריך להיות מופתעים שחקיקת החוק הזה, החוק הגזעני, החוק שבא לקדם עליונות יהודית על חשבון ערכי השוויון ועל חשבון מעמדם של האזרחים הערבים, של המיעוט הערבי בישראל, אנחנו הזהרנו שהחוק הזה הוא חוק מסוכן. הוא חוק שמעודד לא רק אפליה וגזענות, הוא מעודד גם שנאה, ולכן אני רואה את ההחלטה הזאת כהחלטה שמעודדת שנאה, שאומרת לתושבים הערבים בכרמיאל: זה לא המקום שלכם, אין לכם זכות לגור כאן, אין לכם זכות לחינוך. ולכן אני אומר שיש לדחות בקול ברור את המסקנה של אותו רשם בכיר. אני מקווה שזה ייהפך בערכאות השיפוטיות. אני אומר לכם, אסור שחוק הלאום יישאר בספר החוקים ולו יום אחד, כי אלה התוצאות ההרסניות שאני מזהיר מהן, גם בעתיד. הגיע הזמן, אולי באמת הגיע הזמן שהמילה שוויון, העיקרון הבסיסי הזה יזכה לעיגון בספר החוקים. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, זה כמה חודשים מתנהל בנגב, ובמיוחד באזור הסייג, מאבק עיקש בין התושבים המקומיים, תושבי הכפרים ח'רבת אל-וטן, אל-אטרש, ביר אל-חמאם, א-זרנוק, אל-ע'רה וביר אל-משאש, לבין הטרקטורים של הקרן קיימת. בשירות מינהל מקרקעי ישראל, הקרן קיימת פועלת שם במבצע נטיעות של אלפי דונמים ועשרות אלפי דונמים ששייכים לתושבי הכפרים האלה. והמאבק הזה כבר שישה חודשים, הם יצאו מחלק מהשטחים, והמאבק ממשיך בשאר המקומות, וישנה התעלמות מוחלטת מהניסיון להגיע להידברות ולהגיע להכרה ביישובים האלה. גרים שם עשרות אלפי אנשים, בששת הכפרים שנמצאים באזור הזה, אבל משום מה החלטה של השר הקודם, השר אורי אריאל, מתבצעת עכשיו. אני כאן אומר מעל הדוכן הזה: תושבי הכפרים האלה ותושבי הנגב בכלל לא ירשו למצב הזה להתקיים. הם לא ירשו לגזול את אדמותיהם ולגזול את עתידם ולפגוע בהתפתחות הנגב. הנגב הוא לכלל התושבים ולכלל האזרחים שגרים בו. אפשר לפתח את הנגב ואפשר לעשות שם דברים נפלאים ביחד, ולא כל אוכלוסייה לחוד. הנגב הוא של כולנו ושל האנשים שחיים בו זה מאות שנים בכפרים שלהם.

סיכוי שתוכנית גרועה ותוכנית גזענית זו תעבור בכפרים האלה. אני אומר את זה מעל הדוכן, אמרתי את זה לפני כמה שנים, ולצערי לא הייתה אוזן קשבת. היום יש פתח של דו-שיח והידברות. אני מקווה שהשכל הישר יגבר על הרצון להשתלט על אדמות התושבים הבדואים שם. תודה, גברתי. תודה רבה, חבר הכנסת אלחרומי. חבר הכנסת ינון אזולאי נוכח? איננו. חבר הכנסת עוזי דיין,

כבוד היושבת-ראש,

אורנה ברביבאי ויושבת-ראש השדולה למען חיילי המילואים, כבוד השרים, כבוד השר גבי אשכנזי, שר החוץ, רב-אלוף במילואים, אני מקפיד לומר את כל התארים בגלל שאני מדבר כאן כיושב-ראש שדולת נכי צה"ל וכמי שנפצע שלוש פעמים והיה לו המזל, ממש המזל, שלא נפגע יותר קשה. אני מדבר אליכם, חברי הכנסת הנכבדים,

סמל ראשון בגולני. לא ראוי אזכור? קודם כול הלוחמים. קודם כול הלוחמים. והשר לאנרגיה, סמל, לוחם בחטיבת גולני. עוזי דיין, נשארו לך עוד שתי דקות מהנאום. כן כן,

ואני רוצה לומר לכם שאנחנו חייבים את מה שכולנו יודעים לקבוצה של אנשים ונשים אלה, ששייכים למועדון שהם לא ביקשו בכלל להתקבל אליו, אנחנו חייבים להם חוב מוסרי, ערכי ומעשי. יש הסכמה לא רק שאנחנו חייבים להם, אלא שאנחנו לא ממלאים את החובה הזאת כהלכה, ויש לזה כתובת: משרד הביטחון. יש בו שר ביטחון, יש בו אפילו שני שרים, ובמשרד הביטחון, אגף השיקום. ידוע מה צריך לעשות, ויש חברים רבים ששותפים להסכמה הזאת שיש פה הזנחה וחסר טיפול כמו שצריך, גם ברווחה שלהם וגם בשיקום שלהם. אני אמנה את הנקודות בקצרה, יש שמונה נקודות, כמניין נרות חנוכה: קודם כול צריך לעשות שינוי ארגוני, מבני ואישי באגף השיקום, בגלל שהגענו למצב משברי שבו לנכי צה"ל אין אמון באגף השיקום. מבחינתם הוא לא מייצג אותם כמו שצריך, הוא לא דואג לדברים הבסיסיים, ואפילו לא הדברים שעל פי חוק, מבחינתם, צריך לשקם את המערך הרפואי, יש הרבה מאוד סיפורים אמיתיים מהחיים על מה שנכי צה"ל עוברים,

לכתוב בצורה מסודרת תורת שיקום עדכנית, אין היום תורת שיקום כתובה עדכנית לטיפול, לשיקום של נכי צה"ל. אתה לא תספיק את כל השמונה, אז אולי תבחר את מה שהכי חשוב ותמשיך מחר, אני מבקש שייתנו לי בכל זאת להשלים. אני אעשה את זה יותר מהר. אז תזדרז, בבקשה. צריך להקים מערך לטיפול בהלומי קרב ופדויי שבי, צריך לבטל את מבחן ההכנסה, צריך לתקן תקנות של העסקה, צריך לעשות

חדשה לחוק בתי הלוחם, היום המדינה משתתפת רק ב-16% מהעלות, וכל השאר נופל על מס תשלום החברות של נכי צה"ל, וצריך בסופו של דבר לקבוע לזה מסגרות תקציבית. כל הדברים האלה תקועים למרות שיש שר, ואפילו שניים, במשרד הביטחון. אני אסיים ואומר, כיוון שמחר אנחנו מארחים, נכון.

פצועי מערכת הביטחון, מערכות ישראל, ואת פצועי פעולות האיבה, אז אנחנו צריכים, ואני אומר את זה היום בשביל לא לקלקל את האווירה של מחר, להבטיח שהטיפול בהם לא יסבול מחילוק דעות מפלגתי, לא יסבול מסדר עדיפויות שגוי ואפילו לא מוויכוח על מקורות תקציב, גם לא בזמן הקורונה. תודה.

אסיים ואומר: דעו לכם שבבית הזה, למרות המצב, יש פה מאסה קריטית וקבוצה גדולה של חברי כנסת שמחויבים לכם, חייבים לכם, ולא נפקיר אתכם. תודה רבה.

חבר הכנסת עוזי דיין, בגלל חשיבות הנושא לא עצרתי אותך, אבל אתה דיברת כפול מהזמן, וזה לא הוגן כלפי החברים האחרים. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. חבריי וחברותיי חברות הכנסת, אנחנו מתבקשות ומתבקשים להצביע עכשיו על העברת סמכויות שאומרת בעצם שראש ממשלת ישראל לא רשאי, לא רשאי לאשר מכירה של שירות חיוני. שירות חיוני לאזרחיות ואזרחי ישראל, ראש הממשלה שלנו לא רשאי יהיה לקבל החלטה לגביו, זאת אומרת אנחנו, אזרחיות ואזרחי ישראל, לא יכולות ויכולים לסמוך על ראש הממשלה נתניהו שהוא יקבל החלטה עניינית, אמיתית, לטובת אזרחיות ואזרחי ישראל, לטובת המדינה, לטובת הביטחון של המדינה, לגבי איזשהו שירות חיוני. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אנחנו יודעות ויודעים שזה נכון. ואיך אנחנו יודעים את זה? כי רק ממש לפני כמה זמן זה היה? חודש? מר נתניהו אישר לאמריקאים מאחורי הגב של מערכת הביטחון שלנו למכור מטוסי F-35. חבר הכנסת מרגי, בבקשה. ראש הממשלה הביא שלושה הסכמי שלום שאתם בשמאל לא חלמתם עליהם. ראש הממשלה אישר מאחורי הגב של מערכת הביטחון. עכשיו, אם אין עם זה בעיה, אז מה הבעיה? שתף את מערכת הביטחון בשיקולים. מי אם לא מערכת הביטחון,

המוסד, המל"ל, משרד הביטחון, אם אין עם זה בעיה, שתף אותם, אדרבה ואדרבה. אני הצבעתי בעד הסכם השלום הזה. אני הצבעתי גם בעד הסכם השלום השני, שלא יהיה ספק. אבל אנחנו לא יכולות ולא יכולים לסמוך על ראש הממשלה הזה בדברים הכי חיוניים לביטחונה של מדינת ישראל, לקיומה של מדינת ישראל, ואם לא אכפת לכן ולכם, גם לקיומו של כל אזרח ואזרחית. אנחנו לא יכולות ויכולים לסמוך עליו בשירותים החיוניים של פרנסה, של בריאות,

ישבנו היום בוועדת הקורונה, פעילות גופנית, בשביל לשמור על הבריאות, לא רק קורונה זה בריאות. אנחנו לא יכולות ויכולים לסמוך על ראש הממשלה הזה בשום שירות חיוני, מה שהופך את ראש הממשלה הזה ללא חיוני בעליל. אם אנחנו לא יכולות ויכולים לסמוך עליו בעניינים חיוניים, הוא פשוט לא חיוני לנו. מה שחיוני לנו הוא להחליף אותו בהקדם, משום שראש ממשלה שלא מסוגל ואי-אפשר לסמוך עליו בעניינים החיוניים ביותר לאזרחיות ואזרחי ישראל פשוט איננו חיוני לנו. רוב אזרחי ישראל חושבים שהעבודה לא חיונית, כנראה, עם שלושה מנדטים שקיבלתם. תודה רבה, חברת הכנסת מיכאלי. לחבר הכנסת איתן גינזבורג יש כמה הודעות, ואחר כך יסכם את הדיון השר שטייניץ. גינזבורג כאן? בבקשה. על הודעת הממשלה אפשר יהיה להצביע מכאן. על החקיקה בהמשך, תצטרכו לעלות למעלה. אפשר להצביע, על הודעת הממשלה אפשר יהיה להצביע מכאן. על החקיקה, רק מהמקומות, בהמשך.

כנסת נכבדה, ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום כי הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי תדון בהצעות החוק הבאות לשם הכנתן לקריאה ראשונה: הצעת חוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות (תיקון) (שלילת אפוטרופסות הטבעית עבור נאשמים המורשעים בעבירות אלימות במשפחה), התשפ"א 2020, שמספרה 2429, של חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות (תיקון) (שלילת אפוטרופסות מהורה שהורשע ברצח הורה נוסף של הקטין או של הקטין), התשפ"א 2020, שמספרה 2333, של חבר הכנסת גדעון סער, הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון) (התחייבות לקבלת טיפול), התש"ף 2020, שמספרה 1058, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת. כמו כן קבעה ועדת הכנסת כי ועדת החוקה, חוק ומשפט תדון בהצעה לסדר-היום של חבר הכנסת עמית הלוי בנושא: ניגודי עניינים של בכירים בשירות המדינה. ניגוד עניינים. אני בטוח, חבר הכנסת פינדרוס, שאתה תהיה פעיל מאוד באותה ישיבה בוועדת החוקה,

לא, אני מתכוון להגיע. בנוסף,

אני מתכבד להציג בפניכם את הרכב הוועדה המשותפת ליישומים ביומטריים לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ולנתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר המידע, התש"ע 2009. החוק קובע, למעשה, כי הוועדה המשותפת תפעל בעניינים הנוגעים לפעילות רשויות הביטחון ולהבטחת מידע וישיבותיה יהיו חסויות. ועדה זו תפעל נוסף לוועדת הכנסת המשותפת שמורכבת מחברים מוועדות החוקה, חוק ומשפט, הפנים והמדע ושההרכב שלה כבר קבוע מזה זמן. סעיף 32(א) לחוק קובע כי הוועדה המשותפת תהיה בהרכב הזה: יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, והוא יהיה היושב-ראש, יושב-ראש ועדת הכנסת המשותפת, שני חברי כנסת החברים בוועדת החוקה, חוק ומשפט, אחד מסיעות הקואליציה ואחד מסיעות האופוזיציה, וכן חברי כנסת מוועדת המשנה למודיעין ולשירותים חשאיים של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

קבעה ועדת הכנסת היום רק את זהות חברי ועדת החוקה, חוק ומשפט שיהיו חברים בוועדה המשותפת, כדלקמן: מהקואליציה, חברת הכנסת עינב קאבלה, ומהאופוזיציה, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. לפיכך, זהו הרכב הוועדה המשותפת ליישומים ביומטריים נכון להיום, וככל שיחולו שינויים בזהות החברים שקביעתם לא נדרשת על ידי ועדת הכנסת, ישתנה ההרכב בהתאם: היושב-ראש יהיה חבר הכנסת צבי האוזר, יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת יעקב אשר, יושב-ראש ועדת הכנסת המשותפת, מטעם ועדת החוקה: חברי הכנסת עינב קאבלה ויואב סגלוביץ', וחברי ועדת המשנה למודיעין ולשירותים חשאיים, שהם חברי הכנסת אבי דיכטר, משה בוגי יעלון, אביגדור ליברמן וגדעון סער. עוד אני מתכבד להציג את הרכב הוועדה המשותפת לפי חוק האזנות סתר, התשל"ט 1979. סעיף 4(ה) לחוק, שעוסק בהאזנות סתר למטרת ביטחון המדינה, קובע כך: שר, שהוא למעשה או ראש הממשלה או שר הביטחון, ידווח מדי שנה לוועדת משותפת ושל ועדת החוקה, חוק ומשפט ושל ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, שזוהי הוועדה המשותפת, על מספר ההיתרים שניתנו לפי פרק זה. הוועדה המשותפת תדון בנושאים אלו בדלתיים סגורות. ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום כי הוועדה המשותפת תהיה בת שישה חברים, שלושה מכל ועדה, לפי ההרכב הזה: מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט יכהנו חבר הכנסת יעקב אשר, שישמש יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת איתן גינזבורג וחברת הכנסת איילת שקד, מטעם ועדת החוץ והביטחון יכהנו חברי הכנסת צבי האוזר, מיקי מכלוף זוהר ומשה בוגי יעלון. דבר אחרון, ברצוני להודיע, גברתי, אני מתכבד להודיע על חילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת החוץ והביטחון לאישור חקיקת משנה לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד 2014: מטעם ועדת החוץ והביטחון, במקום חבר הכנסת נפתלי בנט תכהן חברת הכנסת אורנה ברביבאי, ומטעם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, במקום חבר הכנסת עידן רול יכהן חבר הכנסת אופיר סופר. בכך תמו הודעותיי. תודה רבה לך, גברתי.

תודה רבה. יסכם את הדיון, הצבעה. הצבעה? אין סיכום דיון? בבקשה, אני מאפשרת הצבעה מכאן. בחוק הבא זה יהיה רק מהמקומות. אנחנו מצביעים על אישור הודעת הממשלה. הצבעה. הודעת הממשלה על העברת סמכויות מראש הממשלה

הדיגיטל הלאומי

תכף אנחנו ניקח הצבעות מכאן. בעד, 20, נגד ארבעה, נמנע, אחד. אני אתחיל לאסוף מכאן: איימן עודה, נגד, מאי גולן, בעד. מי לא הצביע עוד מכאן? אלחרומי? לא היית במליאה, ידידי. לא היית במליאה בזמן ההצבעה. את איימן ראיתי כאן. סעיד לא היה, איימן היה. כן, עוד מישהו? אתה היית כאן? אני הייתי כאן, יצאתי.

אל תיצרו כללים חדשים.

הייתה לנו תוספת של אחד נגד, ובסך הכול בעד, 21, נגד, חמישה, אחד נמנע. הודעת הממשלה אושרה. אנחנו עוברים מכאן להצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה, תיקון) (תיקון מס' 2) (הוראת שעה, קיצור המועד להשבת התמורה), התשפ"א 2020, לקריאה ראשונה. יציג את החוק שר האנרגיה יובל שטייניץ, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, התבקשתי על ידי חברתי השרה מירי רגב, שרת התחבורה, להציג את החוק במקומה, אז אני מקריא מן הכתב. חוק שירותי התעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), שנחקק בשנת התשע"ב, 2012, חייב חברות תעופה להעניק לנוסעיהן הטבות מסוימות בשל איחור בטיסה או ביטולה: שירותי סיוע בפועל, כגון מזון ושתייה, שירותי תקשורת, הלנה והסעה במקרה של איחור בטיסה מעל לשעתיים, השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי במקרה של איחור או הקדמה במועד המראת הטיסה מעל חמש שעות, וכן פיצוי כספי במקרה של ביטול טיסה או איחור או הקדמה במועד המראתה מעל שמונה שעות. מגפת הקורונה העולמית והשפעותיה הקשות על ענף התעופה האזרחי הבין-לאומי, ובפרט היקף עצום של ביטולי כרטיסי טיסה וירידה חדה בהיקף הביקוש העתידי לטיסות, לצד הטלת הגבלות מצד מדינות העולם על כניסה לשטחיהן של בני אדם שאינם אזרחים של אותה מדינה, הקשו מאוד על חברות התעופה לבצע את לוח הטיסות המתוכנן, וכן הקשו על תכנון לוח טיסות עתידי שניתן להתחייב לעמוד בו בחריגה של מספר מועט של שעות. מצב דברים זה הוביל את הממשלה להתאים את ההטבות שזכאים להן הנוסעים בעקבות ביטול טיסה או איחור במועד ההמראה שלה לפי חוק שירותי תעופה למצב הדברים בענף התעופה בעקבות משבר מגפת הקורונה. באמצעות הוראת השעה נקבע איזון בין חובות חברות התעופה לזכויות הצרכניות בנסיבות החדשות שנגרמו בענף בשל התפרצות הנגיף.

2020 פורסמה הוראת שעה אשר שינתה באופן זמני את זכאות הנוסעים להטבות עקב ביטול טיסה או איחור או הקדמה במועד ההמראה לפי חוק שירותי תעופה כלהלן: מועד הזכאות להשבת תמורה בנסיבות המזכות בהטבה זו נדחה מ-21 ימים מיום שהנוסע או סוכן הנסיעות הודיע בכתב למפעיל האווירי או למארגן על רצונו בהשבת התמורה ל-90 ימים ממועד המראת הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה שהונפק לאותו נוסע. בהמשך, בחודש אוגוסט 2020, תוקנה הוראת השעה באופן שיאפשר דחייה נוספת בהשבת התמורה לטיסות שמועד המראתן היה לפני יותר מ-90 ימים כאמור, וזאת עד 1 באוקטובר 2020. הארכה נוספת זו יועדה רק לחברות תעופה ומארגנים שמחזור ההכנסות שלהם ברבעון השני של שנת 2020 ירד בשיעור של 70% לפחות לעומת מחזור ההכנסות שלהם ברבעון השני של שנת 2019, ובלבד שהם מסרו הודעה לרשות התעופה על ירידה כאמור בהכנסותיהם. יצוין כי 21 חברות תעופה ומארגנים הגישו הודעה כאמור. לפי סעיף 1 לחוק הוראת השעה, הוא חל על טיסות שמועד המראתן מיום ה-1 במרץ 2020 ועד יום 31 באוגוסט 2020, תקופה הנקראת בחוק הוראת השעה "התקופה הקובעת". בסעיף 3 לחוק הוראת השעה הוסמכה שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, בהתייעצות עם שר הכלכלה והמסחר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להאריך בצו את התקופה הקובעת בתקופות נוספות שבמצטבר לא יעלו על תשעה חודשים, כלומר לכל היותר 31 במאי 2021. סמכות הארכה זו ניתנה בכפוף לקיומן של הגבלות שמטילות מדינות על כניסות בני אדם לשטחן לשם התגוננות בפני נגיף הקורונה החדש המשפיעות באופן משמעותי על תנועת הנוסעים מישראל ואליה. בתוקף סמכותה כאמור, ובשל התמשכות משבר הקורונה בענף התעופה ועימו המגבלות על מעבר בני אדם ממדינה למדינה, האריכה שרת התחבורה את התקופה הקובעת בצו, כך שנכון להיום חוק הוראת השעה חל על טיסות שמועד המראתן עד ליום י"ד בכסלו, 30 בנובמבר 2020. לעת הזאת, בחלוף כשמונה חודשים מאז פרוץ משבר הקורונה ולאחר שמרבית חברות התעופה, הן הישראליות והן הזרות, קיבלו סיוע ממשלתי שאמור היה לסייע משמעותית במצוקה התזרימית הקשה שאליה נקלעו, ההערכה היא כי מבחינת תזרים המזומנים של מרבית חברות התעופה והמארגנים, הם יכולים לעמוד בהשבת תמורה בטווחי זמן קצרים כמוסדר בחוק שירותי התעופה הקבוע, ואין עוד הצדקה לדחייה כה משמעותית בהשבת התמורה לנוסעים. מנגד, להשבת תמורה בטווח זמן קצר יכולה להיות משמעות רבה מבחינת ציבור הנוסעים, בפרט בטיסות שהן למטרות חיוניות. בשל חשש שזמינות חברות התעופה תפגע ביכולת הנוסע להוכיח שפנה לחברה, מוצע לקבוע כי המועד להשבת התמורה יהיה 30 ימים ממועד ההמראה המתוכנן, וזאת לטיסות שמועד המראתן מיום 1 בדצמבר 2020 ואילך.

תודה רבה. להצעת החוק הממשלתית הוצמדה הצעה לדיון מוקדם, הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש, תיקון) (תיקון,

התשפ"א 2020. יציג את ההצעה חבר הכנסת יעקב

בבקשה.

יש לך שלוש דקות. אחריו תתאפשר הצבעה רק מהמקומות, ואנחנו נצביע פעמיים, פעם על החוק ופעם על ההצמדה. כן, אחרי הרשימה כמובן, יהיו דוברים. יש דיון.

שלוש דקות, בבקשה.

גברתי היושבת בראש, אני אעשה את זה קצר יותר,

הצעת החוק הזאת נולדה בעקבות זה שצו התעופה שהיינו מביאים לוועדה כל פעם היה להאריך בהוראת שעה לחודש, תמיד לחודש, לתקופה

דרשתי מהממשלה שלא תהיה שום הארכת צו פעם נוספת אם היא לא תביא תיקון, והממשלה עמדה בזה. לכן הצעת החוק שלי התייתרה, אבל הצמדנו אותה לנוסח הממשלתי, וזה מה שקורה היום. הממשלתית, הצמדנו אותה. הצעת חוק שירותי תעופה. הצמדנו אותה להצעת החוק הממשלתית. שירותי תעופה. אני אסביר לכם משהו על טיבי.

צריך לרדת לסוף דעתו. אנחנו היום מתקנים, בהוראת השעה הזאת אנחנו כל פעם מתקנים מחדש את חוק טיבי, שבא וחוקק כדי לתת פיצוי, רצית לשמוע באוזן "חוק טיבי"? זה החוק הצרכני ביותר, וכל הזמן אתם מאריכים אותו. חוק טיבי, נכון, נכון, הוא צודק. הוא פשוט רצה לשמוע את השם, אני ירדתי לסוף דעתך, ולכן מייד רציתי להשיב לך.

חוק טיבי. ותודה רבה לכולם, ותודה, לא לזה התכוונתי, אבל תודה שענית. תודה רבה. ותודה רבה גם לשרת התחבורה, שלקחה לתשומת ליבה, כי אמרתי להם באחד הדיונים: יהיה יותר קל להחליף יו"ר ועדת כלכלה מאשר לאשר את הצו עוד פעם ב-90 יום וכפי שהוא מוגש אלינו.

תודה, חבר הכנסת מרגי. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת. חבר הכנסת משה ארבל, בבקשה. לחלוטין לא. בפעם הקודמת הוא ויתר, עליזה. למה אתם, משה, מה קרה? גב' בראשי, אנחנו לקראת בחירות, לא? אנחנו צריכים כמה סינקים בערוץ הכנסת, שיהיה מה לעשות. אבל תדעי לך שאני עומד לדבר על משהו מאוד מאוד מאוד חשוב שאני בטוח שגם את תתחברי אליו. ובכן, גברתי היושבת-ראש, כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת, בחומש דברים כותבת התורה בפרשת עגלה ערופה: כאשר נמצא חלל מחוץ לעיר שלא יודעים מי הרג אותו, "וכל זקני העיר הקרובים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל, וענו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו, כפר לעמך ישראל אשר פדית ה' ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל וניכפר להם הדם, ואתה תבער הדם הנקי מקרבך כי תעשה הישר בעיני ה'". יונתן היילו,

שסבל סבל רב, סבל נפשי וסבל גופני, אנחנו צריכים לעמוד פה ולומר: סליחה, יונתן. סליחה שלא הצלחנו לאפשר לך לחזור, אחרי תקופת המאסר שלך, להשתלב בחברה. סליחה שאנחנו כחברה לא השכלנו לתת לך את כל הכלים להשתלב, להתמודד איתה. שואלים חז"ל: וכי זקני העיר שופכי דמים הם? למה הם צריכים לומר סליחה? למה הם צריכים לבוא, על העגלה הערופה בנחל, ולומר "ידינו לא שפכו את הדם הזה"? יש לאותם זקנים אחריות. יש לנו, נבחרי הציבור, אחריות. אם נער מגיע למצב כזה, מצב נוראי כזה, שיושב ומרצה שנות מאסר, והנשיא באמת חנן אותו בעקבות הנסיבות הקשות הללו, ובסוף אנחנו מוצאים את גופתו מוטלת בחוף הים, יש לנו אחריות, כחברה. רק לפני כשבועיים ביקרתי ביקור פתע בכלא אופק לנערים שעוד לא צמחה להם חתימת זקן. כמה מהם חוזרים למאסר שני ושלישי עוד לפני גיל 18? מה אנחנו כחברה עשינו? יונתן, סליחה. תודה רבה. דברים מרגשים. חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה? מוותר.

חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח. חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, בבקשה. כבוד היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני עוד פעם נאלץ לדבר על מה שקורה ביישובים הערביים לנוכח התפרצות מגפת הקורונה, כי התביעות,

הטלפונים והפניות שאנחנו מקבלים מראשי הרשויות, מהאזרחים, זה באמת גורם לנו להתפלא. אנחנו מתפלאים, חבריי חברי הכנסת, על מקבלי ההחלטות, על האדישות שבה מטופלת הבעיה ביישובים הערביים. ראינו איך משרדי הממשלה והממשלה טיפלו במצבי חירום ביישובים אחרים, אבל על מצוקת היישובים הערביים בימים האלה אף אחד לא מדבר, אף משרד ממשלתי. ראש הממשלה מתעלם לגמרי, שר הבריאות מתעלם לגמרי, שר האוצר נעלם. לאף אחד לא אכפת מה שקורה שם. התרגלנו כבר לגזענות, לאפליה, אבל אדישות במצב כזה? אדישות במצב חירום בריאותי-כלכלי כזה? עוד לא ראינו דבר כזה. אף יישוב במדינה לא היה עומד במה שעוברים עכשיו היישובים הערביים, או כמה יישובים ערביים שהוכרזו כיישובים אדומים והפתרון היה להכריז עליהם כאזורים מוגבלים ולהטיל סגר, אין יוצא ואין נכנס. זה מה שהממשלה עשתה. לדוגמה, העיר נצרת, העיר הגדולה ביותר, העיר הערבית הגדולה ביותר בישראל, עם כ-100,000 תושבים, בסגר כבר שבוע, וככל הנראה הסגר יוארך לעוד כמה ימים. העיר הגדולה ביותר, הכלכלה בעיר הזאת מושתתת על תיירות, מסחר, שירותים ומסעדות, וכל אלה מושבתים כבר שבעה חודשים. ריבונו של עולם, שבעה חודשים אין אף תייר בנצרת, ואנחנו מדברים עכשיו על דצמבר, חודש החגים. זה החג של נצרת, כריסטמס, ראש השנה, תיירים, תיירות פנים. בשנה שעברה ביקרו בנצרת בחודש זה כחצי מיליון מבקרים. התהלוכה המסורתית, עצי האשוח, המסעדות פורחות ובתי המלון, תעסוקה, הכול משותק עכשיו. העיר נצרת קורסת, התיירות קורסת, מסעדות קורסות, מסחר קורס, בתי העסק קורסים, שירותי הרווחה קורסים. העירייה קורסת, אין לה תקציבים. ראש העיר צועק שהוא לא יכול לשלם משכורות, כי העסקים והאזרחים, הבתים, לא משלמים ארנונה. מה עוד אפשר לדרוש? איך עוד אפשר לצעוק? היו יישובים שנכנסו למצוקה הממשלה טיפלה בזה. מצאו פתרון לאילת, מצאו פתרון לים המלח ומצאו פתרון לטבריה. רק לנצרת וליישובים הערביים האחרים לא מוצאים פתרון, כי לא רוצים למצוא פתרון. רבותיי, תתעוררו עכשיו. זה לא יפתור את הבעיה.

בלי טיפול במגפה, בלי טיפול כלכלי, בלי עזרה כלכלית, לא ישתנה כלום. תודה רבה, אנטאנס שחאדה. חברת הכנסת תהלה פרידמן, אינה נוכחת. חברת הכנסת הילה שי וזאן, בבקשה. כבוד יושבת-ראש הישיבה, חברות וחברי הכנסת, מכובדיי כולם, ברצוני להודות ליושב-ראש ועדת הכלכלה, חברי חבר הכנסת יעקב מרגי, על היוזמה שנקט על מנת לעשות קצת סדר בהחזרי הטיסות. הצעת החוק החשובה שיזמנו נועדה בראש ובראשונה לעזור לצרכנים מול הקשיים שמציבות בפניהם חברות התעופה. בתחילת המשבר עולם התעופה היה בכאוס מוחלט. לא היה ברור מה יעלה בגורל הכסף שהלך לכרטיסי טיסה, איך ומתי נשוב לטוס. לפני ארבעה חודשים אישרנו בוועדת הכלכלה הוראת שעה המשהה חלק מהזכויות הצרכניות שנקבעו בחוק טיבי. בהתאם לכך נקבע כי בתקופת הוראת השעה ההחזר הכספי יינתן ללקוחות בתוך 90 יום מיום ביטול הטיסה ולא בתוך 21 יום מהיום שהנוסע ביקש זאת. הארכת זמני החזרת הכספים שקבענו דאז נקבעה כדי להיטיב עם חברות התעופה ולאפשר להן מרחב נשימה בשל המשבר הפיננסי והתזרימי הקשה שאליו נקלעו. שיהיה ברור, אני רואה בהמשך פעילותן של חברות התעופה ומניעת קריסתן אינטרס צרכני מובהק, אך לא ייתכן כי ארבעה חודשים מאז העברת הוראת השעה אני מקבלת מאות פניות של צרכנים שעדיין לא קיבלו את כספם. בדיון שערכתי בוועדת המשנה לצרכנות בראשותי גיליתי כי לצד הלקוחות הרבים שטרם קיבלו את כספם מחברות התעופה, גם סוכנויות הנסיעות אינן עומדות במחויבות הבסיסית ביותר כלפי הלקוח וגם הן מעכבות כספים שלא שייכים להן. חשוב לומר: סדרי העדיפויות השתנו מקצה לקצה. כסף ששימש בעבר לכרטיסי טיסה היום משמש לצרכים הבסיסיים ביותר. הגיעו אליי פניות של לקוחות שמחכים לקבל עשרות אלפי שקלים בחזרה, כסף שכעת חיוני עבורם כדי לשרוד במשבר. כדי להביא לאיזון בין האינטרס הצרכני לבין תמיכה בחברות התעופה, שנמצאות כעת במשבר חריף, יזמנו את התיקון המוצע לחוק, שיקצר את זמן ההחזר ל-30 יום ממועד הטיסה. התיקון המוצע הוא צעד חשוב כדי לעודד רכישה של כרטיסי טיסה, במיוחד לטיסות למטרות חיוניות, בשלב זה, וכמובן כדי לתמרץ את שוק התעופה. כאשר הצרכן יודע שהוא יקבל את כספו זמן קצר יחסית אחרי מועד הטיסה, ביטחונו לרכוש את הכרטיס גדל. הדבר שצרכנים כרגע הכי משוועים לו זה ודאות וביטחון, וזה בדיוק מה שהצעת החוק מציעה להם. התיקון המוצע כאן הוא צעד חשוב לקראת הציבור ולעידוד המשק והצריכה, אך לצערי מדובר במענה חלקי בלבד. עד שלא יעבור חוק שמטפל באופן נקודתי בסוכנויות הנסיעות, נמשיך לקבל עוד מאות תלונות מצרכנים שלא מקבלים את כספם בחזרה. נמשיך לדייק ולעבד את הצעת החוק בוועדה כדי לוודאי שכל כספי הטיסות שבוטלו, יוחזרו, עד לאחרון הלקוחות.

תודה רבה, חברת הכנסת הילה שי וזאן. חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב טסלר, אינו נוכח, חבר הכנסת אלכס קושניר, נוכח? אני מציעה שמי שרוצה להצביע יתפוס את מקומו. שר האנרגיה, אתה מעוניין לסכם את הדיון? לא מעוניין לסכם את הדיון. אנחנו עוברים להצבעה. שבו, בבקשה.

תכף אני אפעיל את זה. אנחנו עוברים להצבעה ראשונה על הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה, תיקון). לאחר מכן אנחנו נצביע גם על ההצמדה של מרגי. הצבעה. תהיה עוד הצבעה? כן, אחר כך תהיה עוד הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה,

(הוראת שעה, קיצור המועד להשבת התמורה), התשפ"א

השר מיכאל ביטון, המופקד על הנושא הזה, בכל הקשור להצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 23, הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (מענק חד-פעמי נוסף), התשפ"א 2020. אני משיב את הדברים בשם השר וכפי שהוא מסר לי אותם. אוכלוסיית החיילים המשוחררים נפגעה באופן קשה מהמשבר הכלכלי. עד כה המענה הממשלתי שניתן לאוכלוסייה זו היה חלקי בלבד. חלקם הגדול של החיילים המשוחררים מוצאים עצמם בעת הזאת ללא תעסוקה, ובלית ברירה נשענים על הוריהם. בראשית משבר הקורונה החליטה הממשלה לקצר את תקופת האכשרה הקבועה בחוק הביטוח הלאומי כתנאי לזכאות לדמי אבטלה לכלל האוכלוסייה מ-12 חודשים לשישה חודשים בלבד. החיילים המשוחררים הוחרגו מתיקון זה כך שחיילים שהשתחררו בתוך תקופת הקורונה או סמוך לתחילתה לא יכולים לצבור תקופת זכאות ואינם זכאים לקבל דמי אבטלה. הממשלה פעלה עד כה בכמה ערוצי סיוע לחיילים המשוחררים,

אישור מענק של 4,000 שקלים בשלוש פעימות לחיילים בודדים משוחררים הזכאים לסיוע בשכר דירה בשנה הראשונה לשחרורם, לצד הסיוע הקבוע בחוק של כ-1,000 שקלים מדי חודש. ההטבה ניתנה ללמעלה מ-2,500 חיילים משוחררים בודדים. דבר נוסף, מתן אפשרות למשיכה חלקית של כספי הפיקדון בחוק לחיילים המשוחררים עבור כל מטרה. עד אז זה היה מוגבל למטרות מסוימות.

מענק חד-פעמי סמלי של 500 שקלים עבור כלל החיילים המשוחררים שהשתחררו בשנת 2020, בין שהם בודדים ובין שלא.

לצד פעולות אלה, במאמץ משותף של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, הביטוח הלאומי וכמובן משרד הביטחון, קודם קמפיין שמטרתו עידוד והנגשת מידע עבור החיילים המשוחררים להגשת תביעה לקצבת הבטחת הכנסה בגובה של כ-1,400 ש"ח חודשיים לכל חייל משוחרר הזכאי לקבלם על פי הקריטריונים של הביטוח הלאומי. יחד עם זאת, עקב המשך המשבר הבריאותי והכלכלי, אנחנו מביאים כעת הצעת חוק נוספת שתיתן סיוע נוסף לחיילים המשוחררים, מענק נוסף לכלל החיילים המשוחררים בשנת 2020 ולאלה שעתידים להשתחרר עד לתום שנה זו, קרי 2020. המענק ישולם באופן חד-פעמי, תוך הבחנה בין שלוש קבוצות אוכלוסייה: הראשונה, חיילים משוחררים בודדים וחיילים משוחררים שבזמן שירותם הוכרו כזכאים לתשמ"ש, כלומר תשלומי משפחה, יקבלו סכום חד-פעמי של 4,500 שקלים, הקבוצה השנייה, כלל החיילים המשוחררים ומסיימי השירות הלאומי אזרחי ששירתו תקופה של לפחות 22 חודשים, יקבלו סכום של 1,800 שקלים, הקבוצה השלישית, כל היתר, יתר הזכאים, אלו ששירתו מתחת ל-22 חודשים, חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי יקבלו סכום של 1,000 ש"ח. הקרן, קרן החיילים המשוחררים, תפעל להעברת המענק לחיילים המשוחררים הזכאים לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2020, ולמשוחררי חודש דצמבר, קרי סוף 2020, תוך 30 יום משחרורם, כלומר סוף ינואר 2021. לצד הסיוע הכספי שכבר ניתן לחיילים המשוחררים ולסיוע שיינתן במסגרת תיקון חוק זה, חשוב לציין כי התקבלו החלטות נוספות למען החיילים המשוחררים:

להאריך לחיילים המשוחררים שהשתחררו בשנת 2019 ובשנת 2020 בשנה נוספת את התקופה שבמסגרתה יוכלו לעבוד בעבודה מועדפת, אלה שעובדים ואלה שעדיין לא עובדים. דבר נוסף לקיים הכשרות מקצועיות ייעודיות לחיילים המשוחררים על מנת לסייע להם להשתלב בשוק התעסוקה ולמסד מסלולי הכשרה וכלי השמה חדשים אשר ייתנו מענה משמעותי לאוכלוסייה זו. בשם השר מיכאל ביטון, השר לנושאים אזרחיים וחברתיים במשרד הביטחון, אני רוצה להודות למי שסייע להובלת המהלך,

מהלך בקונסנזוס: לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר הביטחון וראש הממשלה החליפי בני גנץ, לשר האוצר ישראל כץ ולצוות משרדו, לשרים נוספים שדחפו וקידמו מענה כולל למען החיילים המשוחררים ולצוותים המקצועיים במשרד הביטחון, ובראשם מנכ"ל משרד הביטחון מר אמיר אשל. ברצוני לציין גם את היו"רים של הוועדות השונות בכנסת וחברי כנסת נוספים שעוסקים רבות בסיוע לחיילים המשוחררים, ולחיילים הבודדים בפרט. תודה לכל העוסקים במלאכה והמעלים את נושאי החיילים המשוחררים על סדר-היום הציבורי. אבקש כי הכנסת תאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה ותעבירה לדיון בוועדת הקליטה להכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

לא העבודה, כפי שנרשם פה? הקליטה.

כי זה מה שכתוב פה, העבודה והרווחה.

תודה רבה לשר החוץ. תראו, נרשמה רשימת דוברים ארוכה. אני לא אקרא את כולם, כי אני רואה שהם לא נוכחים. למי שיש לי ספק, חבר הכנסת אריאל קלנר נמצא כאן? אינו נוכח, חבר הכנסת משה ארבל, אינו נוכח. חבר הכנסת אלכס קושניר, בבקשה. אלכס קושניר הוא אחרון הדוברים, ואחריו תהיה הצבעה, אז אני מבקשת לשבת במקומותיכם. את השם שלי כבר קראתם? סליחה, פספסתי אותך, לא ראיתי. אוקיי. לא משנה, בוא, תעלה.

אגב, אתה לא רשום. אני אאפשר לך, אבל אתה לא רשום. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, באמת מהלך מבורך, אין ספק. להעביר חוק כזה במצב כזה, מהלך מאוד מאוד חשוב. אני חייב לומר שאני, כיושב-ראש ועדת המשנה לחיילים הבודדים, אני עוסק בזה ממש ביום-יום, מקבל המון המון פניות מהחיילים שנמצאים באמת במצוקה, ואני מאוד שמח שאתה פה, כי אתה מכיר את זה מקרוב, הייתה לך איזו שנה-שנתיים בצה"ל. אז אני רוצה להגיד לך שעם כל הברכות שלי, אני חושב שמדובר בפלסטר, כי בסופו של דבר מה שקורה היום, אני רק רוצה לומר לך, הוא היה המפקד שלי, מג"ד שלי בגדוד 12 בגולני. תשמע, אני מאוד שמח. אני מקווה שזה גם יעזור לכם איכשהו להסתדר אחד עם השני בין קואליציה לאופוזיציה, או שאני לא מקווה, אני לא יודע.

הוא עדיין חושב שהוא נותן לי פקודות בגלל שהוא היה המג"ד שלי.

אתה רוצה להגיב לו, אדוני השר? זה על חשבון הזמן שלך, קושניר.

זה על חשבון זמנך. כן, בבקשה. אז אני חושב שמדובר בפלסטר מסיבה אחת פשוטה: חייל בודד, בין שמדובר בעולה חדש ובין שמדובר בחסר עורף משפחתי, עושה מאמץ מיוחד בשביל להתגייס לצה"ל.

או שהוא מגיע מחו"ל, או שהוא מתגבר על הקשיים שיש לו כאן בארץ, ומתגייס בתקווה לשרת את המדינה ובסופו של דבר בתקווה לקבל את התמיכה כדי שהוא יוכל באמת לעשות את המוביליות החברתית ולהתקדם בתוך החברה. אבל קורה מצב שברגע שהחייל משתחרר, הוא הופך להיות מחייל בודד לאזרח בודד. אז מה שאני מציע, יש לי הצעת חוק שמגדירה את מעמדו של החייל הבודד שכוללת הרבה מאוד סעיפים, כי זו באמת הצעת חוק גדולה,

אבל אני רוצה לגעת בארבעה סעיפים כדי שתבינו על מה אני מדבר. הסעיף הראשון זה דמי הסתגלות. חייל משתחרר מהצבא, הוא נכנס לתוך תהום, הוא לא מכיר את החיים באזרחות, ולכן אני חושב שלשלם לו דמי הסתגלות במשך חצי שנה בגובה של 2,600 שקלים, שזה חצי שכר מינימום, זה משהו שמדינת ישראל יכולה לעמוד בו. דבר נוסף החייל הזה צריך דירה. הוא משתחרר,

אם הוא חי בדירת אל"ח או בתנועה הקיבוצית, ביום שהוא מגיע לבקו"ם אומרים לו: תעזוב את הבית, ואז אין לו זמן בכלל להתארגן בחפש"ש, הוא ממש ממש לחוץ, מוצא את הדירה, ואז אין לו איך לשלם. אני חושב שלתת לו סיוע בשכר דירה בגובה של 2,000 שקלים למשך תקופה של שלוש שנים עד שיסתדר גם זה משהו שהמדינה יכולה לעמוד בו. דבר נוסף, החיילים צריכים ללמוד, הרבה מאוד מהם רוצים ללמוד.

שכפי שהמדינה מסייעת ומממנת באופן מלא את הלימודים לחיילים הבודדים העולים, אין שום סיבה שהיא לא תעשה את זה לחיילים הבודדים חסרי העורף המשפחתי,

הרבה מאוד הם חבר'ה יוצאי החברה החרדית, יוצאים בשאלה ולא רק יוצאים בשאלה. ודבר אחרון, אני חושב שהחיילים האלה חייבים סיוע במציאת עבודה. יש כל מיני סוגים של סיוע.

סיוע במציאת עבודה. אגב, יש מנגנונים. אני חושב שאפשר לתמרץ מעסיקים לקחת חיילים בודדים משוחררים לעבודה ולסבסד להם את שכר המינימום, חצי שכר מינימום במשך חצי שנה, אם הם מחזיקים את החייל המשוחרר בעבודה שנה. זה תהליך שקורה, נגיד, במשרד הקליטה עם העולים החדשים, משהו שעשיתי בתור מנכ"ל, ואני חושב שאפשר לעשות את זה פה. לסיכום אני אגיד: לא מדובר בהרבה מאוד חיילים. מדובר בכ-6,000 חיילים שעושים שירות פעיל בצה"ל. תעשו את החישוב כמה, הוא מדבר רק על בודדים. אני מדבר על חיילים בודדים. הוא לא מדבר על החוק הזה, הוא מדבר על החוק שלו. אז זה בסך הכול 6,000 חיילים. אני חושב שמדינת ישראל הגדולה והחזקה ומשרד הביטחון יכולים לעמוד בזה. אני אעלה את הצעת החוק הזאת בקרוב במליאת הכנסת. אני מאוד מקווה שלא יהיו פה קואליציה ואופוזיציה וכולם יתמכו בזה.

חבר הכנסת קושניר. ואת החוק הזה אני מבקש להעביר לוועדת הקליטה.

אלכס, אם לא יהיה קואליציה אופוזיציה, חבר הכנסת סמוטריץ' הוא אחרון הדוברים, ואחריו,

תרצה להתייחס?

כן,

תודה רבה, גברתי היושבת בראש. חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, אני כמובן מברך מאוד על החוק, וכפי שאמר חבר הכנסת קושניר, זה יותר טוב מכלום, אבל אפשר וצריך לעשות יותר, ובעיקר בתחומי החכות, כפי שהוא תיאר, פחות דגים ויותר חכות, להעמיד את החיילים האלה, כפי שצריך הרבה דברים אחרים,

תראו, אני רוצה לדבר בשתיים וחצי הדקות שנשארו לי, אנחנו התרגלנו כבר,

שהרבה מאוד נושאים חשובים ומשמעותיים הפכו למשחק ולסחורה פוליטית בתוך הממשלה הלא-מתפקדת הזאת. תקציב המדינה, קודש-הקודשים של כלכלה במדינה מודרנית, בשגרה, בטח במשבר כלכלי כל כך גדול שאנחנו בתוכו, הפך לאיזו מסחרה כזאת של תהיה תחנת יציאה, לא תהיה תחנת יציאה, הביטחון, ועדת חקירה על הצוללות, אין אחד שחושב שהייתה כאן החלטה עניינית. עוד פעם, לשים לו אצבע בעין, נמנה לו ועדת חקירה. אני אומר לחבריי בליכוד ובמפלגות החרדיות, יש סוגיות שבהן, חבר הכנסת מרגי, תקשיב טוב-טוב,

והניסיון לשים אצבע בעין של כחול לבן ולהעלות עכשיו את חוק השוויון וחוק-יסוד: הלאום זה מסוג האירועים, זה נשק לא קונבנציונלי. כדרכו של השמאל, שעוטף הכול במילים יפות, אוטובוסים מתפוצצים זה שלום, וציונות ואהבת הארץ זה חלוקת הארץ ומסירת שטחים, ודיקטטורה שיפוטית זו דמוקרטיה מהותית, אז חורבן המדינה היהודית או היסוד היהודי בהגדרת הזהות והמדיניות של המדינה זה שוויון. לוקחים איזה מונח יפה, מי יכול להיות נגד שוויון? ולכולם ברור שזו עכשיו מהפכה, כן? הפיכה שיפוטית על סטרואידים, דור 13. זו תהיה בכייה לדורות. ואני אומר לכם, חבריי בש"ס ובליכוד ובאגודה,

לא משחקים באש.

אני אומר חד-משמעית: אם הדבר הזה עולה לכנסת אתם מפזרים את הכנסת באותו יום כדי שאי-אפשר יהיה לחוקק.

יעבירו בטרומית ויעשו לנו אצבע בעין. עברנו את זה בחוק ההמרה, עברנו את זה בכל מיני חוקים. זה צריך להיות ברור: אנחנו מדינה יהודית. אם השוויון נכנס לתוך חוק-יסוד: הלאום, ובג"ץ בחסותו מבטל את האופי היהודי לחלוטין, לא בהקשרים של התיישבות וציונות וחוק השבות ועלייה, לא במונחים של זהות יהודית, שבתות ומועדי ישראל, משפחה, קדושה, כל הוויכוחים שאנחנו מנהלים בתוך החברה הישראלית ובבית הזה, וזה בסדר גמור להתווכח דמוקרטית, יוכרעו באבחת סכין משפטית חדה, פרוגרסיבית, פוסט-יהודית, פוסט-ציונית, פוסט-לאומית,

אתם צריכים להבהיר בצורה חד-משמעית: אם הדבר הזה נכנס לסדר-היום בנשיאות, אתם באותו היום שמים את כל החשבונות הפוליטיים בצד ומפזרים את הכנסת כדי שהדבר הזה לא יוכל לעבור. אם חלילה, חלילה, חלילה, הרב רפי,

במשמרת שלכם החוק הזה יתקדם ולו פרומיל, זו תהיה בכייה לדורות. ואני אומר שוב: משחקים פוליטיים אנחנו יודעים, קואליציה אופוזיציה, קואליציה שבתוך הקואליציה, אופוזיציה שבתוך הקואליציה,

להכול כבר התרגלנו. יש דברים שבהם לא משחקים. אני מרים כאן עכשיו דגל אדום בגובה של התקרה הזאת, מצלצל בכל הפעמונים ואומר לכם: תתעוררו. תודה רבה, חבר הכנסת סמוטריץ'. שר החוץ, אתה מעוניין לסכם את הדיון, בבקשה?

אנחנו עוברים להצבעה. חברים, מי שמעוניין להצביע, שישב במקומו. ההצבעה היא על הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 23,

נגיף הקורונה החדש) (מענק חד-פעמי נוסף), התשפ"א 2020, בקריאה ראשונה. הוועדה המוסמכת לדון היא ועדת הקליטה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 23, הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (מענק חד-פעמי נוסף),

לוועדת העלייה והקליטה נתקבלה.

אנחנו עוברים להצעות חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשפ"א2020 , לקריאה ראשונה, קיבלה פטור מחובת הנחה. יציג את הצעת החוק סגן שר הפנים יואב בן צור, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, מכובדיי השרים, חבריי חברי הכנסת, עניינה של הצעת החוק המונחת בפניכם היא הארכת תוקפן של הוראות שונות שנחקקו בחוק למניעת הסתננות העוסקות בהוצאות צו גירוש למסתננים חדשים, החזקתם במשמורת ואיסור הוצאת כספי מסתנן.

הצעת החוק מבקשת לתקן את החוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל, להאריך את תוקפם של תיקוני חקיקה שעניינם ענישה פלילית מוגברת כלפי מעסיקיהם של המסתננים שפג תוקף הרישיון הזמני לישיבת ביקור שניתן להם או שמועסקים בניגוד למגבלה גיאוגרפית שנקבעה ברישיון, וכן ענישה מינהלית כלפי מעסיקים אלו. כמו כן מוצע להאריך את תוקפם של ההסדרים בעניין החזקה במשמורת בשלוש שנים נוספות. אני מבקש מכולם להצביע בעד החוק.

תודה רבה לסגן השר יואב בן צור. אני מקריאה מרשימת הדוברים מי שאני מניחה שאולי כאן: חבר הכנסת יעקב טסלר, אינו נוכח, חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, עמית הלוי כאן? אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' עמית, אני אאפשר לך תכף. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, אינו נוכח. חבר הכנסת עמית הלוי, בבקשה. חבר הכנסת עמית הלוי הוא האחרון. אחר כך תרצה לסכם, סגן השר?

אז אחרי עמית הלוי תהיה הצבעה. סליחה, עליזה, את פונה אליי? אוקיי, את רוצה שאני לא אאפשר לו לדבר, עליזה? אנחנו נאפשר לחבר הכנסת לדבר. מה שעליזה אומרת.

עמית, תגיד להם שעל זה אנחנו מקבלים כסף, על זה המשכורת שלנו.

אני אבדוק את הציון שלי אצל עליזה אחרי, אתה מסתבך. כן, בבקשה.

גברתי היושבת-ראש, חברותיי וחבריי לכנסת, אני עליתי לכאן כי שמעתי היום את יושב-ראש כחול לבן בני גנץ מודיע שהוא יעלה ביום רביעי למליאה כאן את חוק-יסוד: מגילת העצמאות. זה חוק-יסוד שיחייב לפרש את מכלול החקיקה במדינת ישראל, כלומר, כל מה שאנחנו עושים כאן, גברתי, כל מה שעשינו כאן, כל מה שנעשה, כל החוקים, כל חוקי-היסוד כולם, הכול יתפרש לפי מה? לפי ערכי מגילת העצמאות. אני לא יודע כמה זמן אתה תהיה כאן, בני גנץ, בכנסת. אני כן יודע שאם החותם שאתה תשאיר אחריך כמחוקק בכל השנה וחצי שאתה כאן,

אבל תהיה הוגן, תעבירו תקציב,

תעבירו תקציב, מה, יהיה החוק הזה, אם החותם שבני גנץ ישאיר כאן יהיה החוק הזה, אתה תיזכר לדיראון עולם כמי שהיה שותף להריסת הדמוקרטיה הישראלית. אני אומר מילים קשות, ואני בוחר את המילים הללו בקפדנות, אתה תהיה שותף להריסת הדמוקרטיה הישראלית, לריקון הבית הזה, לריקון התפקידים של כולנו, חבר הכנסת מרגי, לריקון התוכן של תפקיד חברי הכנסת. זה כמובן, תעבירו תקציב. בואו נעביר תקציב. זה כמובן לא התחיל ממך, חבר הכנסת גנץ. זה לא התחיל ממך. כולכם מחזיקים פה בשיפולי גלימתו של אהרן ברק, שבהתנהלות המשפטית שלו בז לבית הזה, בז לדמוקרטיה הישראלית, בז לאזרחי ישראל ולרצונם,

והוא גם עשה את זה, מיקי לוי, תחזור בך. הוא עשה את זה, מיקי לוי, בשם הדמוקרטיה ובשם הנאורות ובשם הליברליזם. ובוא אני אסביר לך,

מה זו נאורות ומה זה ליברליזם. מה שאתה אומר על אהרן ברק זה בושה. נאורות, נאורות זה, ליברליזם זה לתת חופש לאזרחים לקבוע את גורלם, זו נאורות, לתת לעם לממש את רצונו, זו נאורות. לא שתשעה אנשים מחליטים בשביל תשעה מיליון אזרחים. זו לא נאורות, זו לא דמוקרטיה, זו אוליגרכיה, ואתם שותפים לזה. אתם כולכם מחזיקים בגלימה של אהרן ברק ושותפים למהפכה הזאת. לא סתם הוא קרא לזה מהפכה,

אלו לא שומרי סף, אלו סוהרי סף.

אלו סוהרי סף, כיוון שהם כולאים את כל הציבור. הם הפכו להיות, הם קוראים לעצמם שומרי סף, אתם הורסי הדמוקרטיה ומערכת אכיפת החוק. והם סוהרי סף, זה מה שהם. עכשיו, פעם היו כאן מחוקקים. מה הסיפור של הדבר הזה? הרי יש פה היסטוריה: היו מחוקקים,

בא מיקי לוי, רצה לחוקק חוק, הינה הוא צועק מלמעלה, הוא היה מחוקק חוק, רק מה? בא אהרן ברק ואמר: לא לא לא, אתם, יש לכם סמכות כאספה מכוננת, תעשו חוקי-יסוד. פה הוא עשה התגנבות יחידים ב-1992, עמית הלוי, אתה צריך לסיים, בבקשה. טוב, משפט סיום. לקחת ולעשות, עם מגילת העצמאות,

יש גבול לאירוניה, יש גבול לעזות המצח. לקחת את מגילת העצמאות, מסמך היסוד כאן, מסמך הכרזת העצמאות של מדינת ישראל, שאם יש בה משהו, גברתי היושבת-ראש, את מכירה את מגילת העצמאות, היא כולה סיפורו של העם היהודי: "בארץ ישראל קם העם היהודי" כמה וכמה פעמים מופיע פה העם, אם אתה שואל אותי אז אני עונה שהיא מדברת גם על ערכים של צדק ושוויון.

נכון, אבל אין בה שום שוויון לאומי. להפך,

אבל זה לא המקום לדיון עכשיו. ואני בטוח שאת מסכימה לזה, מדינת ישראל מממשת את הזכויות הלאומיות של העם היהודי. לשם כך הקמנו את המדינה.

אין ציוני שחושב אחרת.

אם בשימוש במגילת העצמאות, לקחת את היסוד הזה שלנו כעם חופשי בארצנו,

במין פלפול משפטי כזה, להפוך אותו, חבר הכנסת עמית הלוי, בבקשה. להפוך את מגילת העצמאות לכתב פלסתר, בבקשה לסיים. זו תהיה חרפה לבית הזה, ואם בני גנץ יהיה שותף לזה הוא יהיה שותף, כמו שאמרתי קודם, לריקון הפרלמנט הישראלי מסמכויותיו. תודה רבה לך. תודה רבה. חברים, זו דוגמה לזה שאני משתדלת להיות מנומסת ולא לחדול חבר כנסת באמצע, אבל תכבדו אתם את עצמכם, את הזמן ואת הזמן של החברים שלכם. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק, בהנחה שבן צור לא מעוניין לסכם את הדיון, אז אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשפ"א 2020, בקריאה ראשונה, שקיבלה פטור, והוועדה המוסמכת לדון בחוק היא ועדת הפנים והגנת הסביבה. הצבעה, בבקשה.

יש חוק נוסף. ההצעה להעביר את הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה),

נתקבלה. סיכום: בעד, עשרה, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה. מרגי, אפשרתי לך להצביע מכאן מאחר שאתה הדובר הבא. זה אומר שבעד, 11 אנשים. זה יעבור לוועדת הקליטה, לא. עמית הלוי סיים לדבר, ולכן נאפשר לך גם, 12. יעבור לוועדת,

הם שינו את זה? הפנים והגנת הסביבה. יעבור לוועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו עוברים להצעת החוק האחרונה בסדר-היום היום, הצעת חוק מקורות אנרגיה (תיקון מס' 2), התשפ"א 2020, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. קיבלה פטור מחובת הנחה. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכלכלה יעקב מרגי.

תודה. גברתי היושבת בראש, מכובדיי השרים,

תמיד כשדפקו אותי כשהייתי בסוף, אמרו לי: אתה בסוף,

אחרון חביב, לא? לא יודע, אף פעם לא קניתי את זה. גברתי היושבת בראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדיי השרים, קצת סבלנות, עבדנו קשה על החוק הזה. אני חייב גם לומר את זה, גם לציבור וגם לפרוטוקול, אז איתכם הסליחה. אני מתכבד להציג לפניכם את הצעת חוק מקורות אנרגיה (תיקון מס' 2), התשפ"א 2020, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. הצעת החוק, שהיא הצעת חוק ממשלתית, כוללת תיקון מקיף בחוק מקורות אנרגיה, התש"ן 1989, שהוא חוק המסדיר ניצול יעיל של מקורות אנרגיה במטרה להביא לחיסכון ויעילות במשק. מטרת התיקון המוצע היא לקבוע הקלות ביבוא מכשירי חשמל, וכן להתאים את הוראות החוק, שהוא חוק מיושן, לחקיקה עדכנית בהתאם להתפתחויות שחלו במהלך הזמן. עיקר התיקון נוגע לקביעת הקלות על יבואנים של מכשירי חשמל ולהפחתת הנטל הרגולטורי והביורוקרטי המוטל עליהם בתהליך היבוא. המהלך הוא חלק ממסקנות ועדת לנג משנת 2014, אשר מצאה כי נטל האסדרה בישראל בכל הנוגע ליבוא גבוה ביחס למדינות מתקדמות וגורם לייקור תהליך היבוא ולהתמשכותו. כתוצאה מכך נוצרת ריכוזיות ענפית ונמנעת תחרות שעשויה להביא להורדת מחירים ונוצרים חסמים לכניסתם לשוק של יבואנים קטנים ובינוניים. לפי האסדרה הקיימת, יבואן מוצרי חשמל מחויב להעביר את המוצרים לבדיקה במכון התקנים או במעבדה המוסמכת לכך לבדיקה מקדימה כפולה:

בדיקת עמידת המכשיר בתקני בטיחות,

בדיקה ליעילות האנרגטית של המכשיר לפי הנחיות משרד האנרגיה. כדי להקל את הליך היבוא של מכשירי חשמל מוצע לשנות את אופן הבדיקה המקדימה של דרישת היעילות האנרגטית ולאפשר יבוא גם ללא בדיקת מעבדה אלא על סמך הצהרת היבואן, כפי שאסביר כעת.

כי ההסדר החדש לעניין ההקלות ביבוא יחול רק על סוגי מכשירים חשמליים שיקבע שר האנרגיה בתקנות, ולפי הצהרות נציגי המשרד בדיוני הוועדה, בכוונת המשרד להחיל בהדרגה את ההסדר החדש. ההסדר המוצע כולל שלושה עיקרים: 1. אישור על פי הצהרה מקוונת. לפי המוצע, היבואן או היצרן יצהירו במערכת מקוונת על עמידה של אב-הטיפוס של המכשיר החשמלי המיועד ליבוא בדרישות היעילות האנרגטית, וכן יתחייבו לציית להוראות הממונה במשרד האנרגיה אם יידרשו לכך. הצהרה זו תחליף את הצורך לקבל את אישור הממונה המותנה בבדיקת מעבדה. לפי ההסדר המוצע, תישמר האפשרות ליבואן או ליצרן הרוצה בכך להגיש בקשת אישור לממונה לאחר בדיקת המכשיר במעבדה בישראל, בדומה להליך שהיה נהוג עד כה. 2. עקיבות, שמירת מסמכים, תחול חובה על היבואן או היצרן לשמור מסמכים המעידים על עמידת המכשיר בנצילות אנרגטית לתקופה של שבע שנים לפחות. 3. פיקוח ואכיפה, במקביל להקלות בהליכי היבוא מוצע לעבות את מערך הפיקוח והאכיפה של משרד האנרגיה. הצעת החוק כוללת פרק סמכויות פיקוח כמקובל בחקיקה עדכנית,

לראשונה, מתן סמכות לממונה במשרד האנרגיה להטיל עיצום כספי על מי שמפר הוראה מהוראות החוק או התקנות לפיו. כפי שציינתי, יישום ההסדר המוצע תלוי למעשה בתקנות שיתקין שר האנרגיה.

שבהן ייקבעו בין היתר סוגי המכשירים החשמליים שיחול עליהם ההסדר החדש, הדירוג האנרגטי לכל מכשיר, מה שמכונה היום דירוג A, והמדרג האנרגטי הכללי, כלומר טווח הדירוגים האנרגטיים. ההסדר המוצע יחול גם על יצרנים בישראל, כדי שגם הייצור המקומי יחויב בדרישות החוק. התקנות האמורות יותקנו בשים לב לאמות המידה המקובלות במדינות מתקדמות ובמטרה לקדם חיסכון באנרגיה, צמצום ביקוש לחשמל והפחתת זיהום האוויר. התקנות הנוגעות לנצילות האנרגטית ולמדרג האנרגטי יותקנו בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה. לפי המוצע, ייאסר על יבואן או יצרן לייבא, לשווק או להעביר למשווק מכשיר חשמלי אלא אם כן בידו אישור לפי ההצהרה המקוונת או אישור מאת הממונה המעיד על עמידת המכשיר ביעילות האנרגטית שנקבעה לו.

יבואנים ויצרנים יהיו מחויבים להעביר מכשיר חשמלי לשיווק יחד עם תווית הדירוג האנרגטי שנקבעה למכשיר בעת מתן האישור ואשר תוצמד למכשיר, וזאת כדי ליידע את הצרכנים על מידת היעילות האנרגטית שלו,

אסור יהיה להציג מכשיר חשמלי למכירה ללא תווית הדירוג האנרגטי.

הדירוג האנרגטי של מכשיר חשמלי יוצג בכל פרסומת של המכשיר וכן בעת שיווק מרחוק, למשל בשיווק באינטרנט. לממונה במשרד האנרגיה יוקנו סמכויות רחבות לנקוט הליכים שונים כלפי יבואן, יצרן או משווק שלא יעמדו בדרישות החוק, לרבות הפסקת שיווק, איסוף מכשירים ששווקו ללא תווית אנרגטית והטלת קנסות.

סמכויות האכיפה לעניין שיווק מרחוק כאמור יוקנו לממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן, המוסמך לפי חוק הגנת הצרכן לאכוף את קיום חובות הגילוי של המשווק בשיווק מרחוק. חברי הכנסת, לתיקון בחוק מקורות אנרגיה נלווה, מה שעשינו בהגדלת ראש, גם תיקון עקיף לחוק ההסדרים. בצוק העיתים, אני אומר את זה שלא מההקראה, הסתבר שתוקף הפטור מהיטלי השבחה על התקנת תאים פוטו-וולטאיים על גגות של בתים פג

בתיקון הזה מצאנו מין שבמינו והכנסנו תיקון לחוק ההסדרים שמאריך זאת עד 2025, מאריך את התקנה מארבע שנים לתשע שנים. חברי הכנסת, לתיקון בחוק מקורות אנרגיה נלווה גם תיקון עקיף לחוק ההסדרים משנת 2016 שיזמה חברת הכנסת מיקי חיימוביץ' בנושא הארכת הפטור מהיטל השבחה למתקנים פוטו-וולטאיים המותקנים על גגות בניינים, תיקון שלא נכלל בהצעת החוק המקורית. אף שמדובר בהליך לא שגרתי, החלטתי להצטרף לבקשתה של חברת הכנסת חיימוביץ' ולקדם את הארכת הפטור, שעומד לפקוע בעוד כחודש, בחמש שנים נוספות, כדי להמשיך ולעודד את הקמת המתקנים האלה לטובת המטרה החשובה, שמוסכמת על כולנו, של קידום ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת ועמידה ביעדים שהציבה הממשלה בעניין זה. אני מקווה כי הצעת החוק אכן תסייע בהסרת חסמים ביבוא מכשירי חשמל ובקידום התחרות בענף זה, וכן תאפשר יבוא נרחב אך מושכל של מכשירי חשמל יעילים אנרגטית אשר יביאו לחיסכון בעלויות לצרכן ולכלל המשק. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, ואני מבקש מכם לאשר אותה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. ברשותכם, אני מבקש להודות לעו"ד איתי עצמון, היועץ המשפטי של ועדת הכלכלה, לעו"ד ורד קירו-זילברמן מהלשכה המשפטית, למנהלת הוועדה הגב' ד"ר עידית חנוכה ולצוות ועדת הכלכלה, לצוות לשכתי ובראשו גב' פנינה שלי איפרגן, לעו"ד שבתאי אלבוחר, לעו"ד חגית אייזנמן מלכה מהלשכה המשפטית של משרד האנרגיה, למר אוריאל בבצ'יק, מנהל אגף אנרגיה קיימת במשרד האנרגיה, ליועץ של שר האנרגיה יובל, דן לסרי, יועץ שר האנרגיה.

יובל חושב שנכנסתי לוועדת הכלכלה לנקות לו שולחן, לא מפסיק להעסיק אותנו מתחילת הקדנציה, ואני שמח להיות שותף ליוזמות החשובות האלה. תודה רבה גם לכם. תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכלכלה חבר הכנסת יעקב מרגי. יתייחס שר האנרגיה יובל שטייניץ. בבקשה. יתייחס בקצרה ואחריו תהיה הצבעה. להגיד "שטייניץ" ולהגיד "בקצרה", השר אשכנזי, זה אוקסימורון. זה יהיה מאוד בקצרה. כן, בבקשה. תגיד מילה, נצביע, תודה. גברתי היושבת-ראש, חבריי השרים, חבר הכנסת מרגי, יושב-ראש ועדת הכלכלה, אתה הודית לכולם, ואני רוצה להודות לך על עבודה מסורה,

ומצוינת שאתה עושה בוועדה, יחד עם הוועדה שלך, ולא פעם ראשונה. החוק הזה הוא חשוב. הוא ייעל יבוא מכשירים, ייצור תחרות, הורדת מחירים, ידגיש את העניין של התייעלות אנרגטית. גם הארכה שיזמת יחד עם חברת הכנסת מיקי חיימוביץ' בחמש שנים לפטור מהיטל השבחה על מתקנים סולריים חשובה מאוד, כי אנחנו מקום שני, הגענו כבר למקום שני, אבל אנחנו רוצים להיות מקום ראשון בעולם בחשמל מהשמש, ולכן גם מה שהרכבת על החוק הזה חשוב מאוד. חבר הכנסת מרגי, באמת אין מילים בפי על העבודה המסורה והכל-כך עניינית, בלי פזילות לפופוליזם,

אלא ממש הכול לגופו של עניין, שאתה מבצע בתפקידך. זה ראוי לשבח. רציתי להודות לך אישית.

לא ייאמן, השר שטייניץ היה קצר. אנחנו עוברים להצבעה. נחכה רק שקרן תגיע למעלה. בקריאה השנייה והשלישית ברציפות. אנחנו עושים את זה כי להצעת החוק, כפי שאמר חבר הכנסת מרגי,

ואאפשר לך להצביע מכאן. אני רק רוצה לומר לך,

אני אומר לכל חבריי שזה לא תקדים. לא תקדים, שלא נתרגל.

זה נרשם בפרוטוקול. נחכה עוד דקה לקרן. אם הייתי יודע, הייתי עולה. אין ספק מה תהיה ההצבעה שלך,

ולכן זה בסדר שאתה מצביע מפה. יכול להיות שהיא הלכה והיא לא עלתה להצביע? מרגי, איפה השותפה?

הינה, היא פה, היא פה. היא הגיעה.

אני יודע לענות על עצמי. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק מקורות אנרגיה (תיקון מס' 2), התשפ"א 2020, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה.

סעיפים 1 20 נתקבלו.

מרגי, אני כוללת אותך. בעד, 13, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. ואנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית, כנוסח הוועדה.

יעקב, אפשר עדיין להתחרט, יעקב.

כמה אנרגיות חיוביות, יעקב, אתה לא רוצה לעלות להודות לכל מי שהצביע? כבר הודינו. חוק מקורות אנרגיה (תיקון מס' 2),

אין מתנגדים, אין נמנעים. ברכות על מעבר החוק, כולל כמובן מרגי. ברכות ליוזמי החוק.

החוק יכנס לספר החוקים. חברים, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי,